ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/3686/24 וכלה בהצעת חוק פ/3770/24: הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון, הסמכת בית המשפט לעכב הליכי גבייה), התשפ"ב 2022, מאת חבר הכנסת גלעד קריב, הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)

הכנסת בנימין נתניהו, ראש האופוזיציה. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. שמח לראות אותך שוב. חברות וחברי הכנסת, בפתח דבריי אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחות של קורבנות הטרור בפיגועים האחרונים. אני מבקש גם לאחל החלמה שלמה לפצועים. ישראל דואבת ואבלה. רעייתי ואני מבקרים בשבעה בבתי האבלים. אנחנו מחבקים אותם, אנחנו מקשיבים להם. הם מספרים לנו בדמעות על האבא,

על האח והאחות, הבן והבת,

שכבר לא תגיע לחופתה. אלה אזרחים טובים, אזרחים יקרים, אנשים נפלאים שיצאו מביתם ולא חזרו, אבל לא סתם יצאו מביתם ולא חזרו, הם נרצחו באכזריות חייתית, אכזריות שכמעט אין מילים לתארה. חברי הכנסת, עם ישראל עומד יותר מ-100 שנים נגד כוחות המוות והחורבן. עוצמת הציונות שהתייצבה מולם הוכחה פעם אחר פעם. היום בשעה 16:00, בדיוק לפני 50 שנה, על הדקה, אני זוכר איפה הייתי, יחד עם חבריי לסיירת מטכ"ל פרצתי למטוס סבנה החטוף בנמל התעופה בלוד ושחררנו את בני הערובה. עד היום יש לי צלקת, פצע ירי, שמאזכרת לי את היום הזה במקרה שאני שוכח אותו. כמובן שנלחמנו בטרור גם במהלך חצי המאה, ב-50 השנים שעברו, שחלפו מאז. אבל היום המצב שונה בתכלית ממה שהיה בעבר. הממשלה הנוכחית משותקת. היא במשבר עמוק.

לא יוזמת, לא נלחמת בטרור. המדיניות לא נקבעת במעון ראש הממשלה בירושלים, והיא גם לא נקבעת בארמון או במבצר או איך שתקראו לזה ברעננה. היא לא נקבעת לא פה ולא שם. מי שמכתיב את המדיניות הוא מועצת השורא, זאת המציאות העגומה. מי שיושב בממשלה עם האחים המוסלמים ותומכי החמאס לא יכול להילחם בחמאס. מילא שאתם בממשלה בוחרים לא לצאת לרחוב ולשמוע ביקורת מהעם, זאת הבעיה שלכם, אבל כשאזרחי ישראל מפחדים לצאת לרחוב זאת כבר הבעיה של כולנו. אזרחי ישראל חיים היום בפחד, מבאר שבע ועד חדרה, מירושלים עד אריאל, מכפר מסריק עד אלעד, מתל אביב עד תקוע. ממשלת החולשה וההונאה לא מסוגלת לספק ביטחון ושקט. אין הרתעה, יש חולשה; אין עוצמה, יש רפיסות, אין נחישות, יש הפקרות. חייבים לפגוע קשה בארגוני הטרור. חייבים לגבות מהם מחיר כבד מאוד, כפי שאנחנו עשינו: יצאנו למבצעים, חיסלנו את מנהרות הטרור של החמאס, חיסלנו את היחידה הימית והאווירית שלה, דבר שהם בנו במשך שנים רבות, חיסלנו את רמטכ"ל חמאס ואת רמטכ"ל הג'יהאד האסלאמי, הרגנו מאות מחבלים, מוטטנו את מגדלי הטרור בעזה. בהנחייתי, הארכנו את מבצע שומר החומות בעשרה ימים כדי לפגוע במפקדים ובמחבלים הבכירים ביותר בחמאס, בניגוד לכל התעמולה שמנסים להפיץ. ובכן, הנחתנו מכה מוחצת על החמאס, מהלומה עזה שהוא לא ידע כמותה. לא בכדי, לפי נתוני צה"ל, לא הנתונים שלי, נתוני צה"ל,

הנתונים הללו, העשור בין 2010 ל-2020, תחת ממשלת הליכוד בהנהגתי, היה העשור הביטחוני הטוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. אבל היום נפתלי בנט, בלי מנדטים, בלי רוב בכנסת, בלי תמיכה ציבורית, נפתלי בנט לא יכול להילחם בטרור. בראש הממשלה עומד מי שהפר את כל הבטחותיו לבוחריו, הונה את ציבור מצביעי הימין בדרכו לכיסא ראש הממשלה, ומאז הוא לא עושה שום דבר מלבד להיאחז בכיסא. הוא צריך ללכת הביתה עוד היום. עכשיו, אני רוצה להמחיש, כפי שעשיתי לפני כמה דקות לחבריי, אני רוצה להמחיש עד כמה המצב הזה אבסורדי. תארו לעצמכם מה היה נאמר פה, כמובן בתקשורת, אם המצב היה הפוך, מה היו אומרים אם אני הייתי ראש הממשלה בראשות מפלגה בת חמישה מנדטים, טוב, זה נכון לעכשיו, זה משתנה כל הזמן, כשחברי הממשלה שלי,

חברי הממשלה,

אפילו בסיעה שלי, נמצאים במשא ומתן עם האופוזיציה, כשאין לממשלה אפילו רוב דחוק בכנסת, כשאני תלוי במועצת השורא וכשהתמיכה הציבורית שלי בקריסה מוחלטת. אתם יודעים יפה מאוד מה היו אומרים, מה שצריך לומר: הממשלה הזאת, אין לה לגיטימציה ציבורית. ואני רוצה להגיד לנפתלי, הוא בוודאי שומע אותי: נפתלי, זה נגמר. הממשלה שלך סיימה,

לא שמעתי את הערתו של ידידנו. אתה אומר "נפתלי" ומסתכל עליי. יש גבול. אל תסתכל עליי כשאתה אומר "נפתלי". לא, אני דווקא כן מסתכל עליך, מהרבה סיבות. האמת שהוא נעלב, הוא צודק.

קיבלתי את הערתך. ובכן, נפתלי, זה נגמר. זה נגמר חרף כל התרגילים, כל הניסיונות, כל התחמונים וכל הניסיונות. זה נגמר, כי אי-אפשר להחזיק את זה נגד חוקי הכבידה, אי-אפשר לרמות את הפיזיקה של הפוליטיקה, אי-אפשר לשנות את האמונה, האמון, או חוסר האמון, של הציבור. ובסוף זה קורה. בלי הבסיס הזה, ממשלה לא יכולה להחזיק מעמד. הממשלה שלך,

סיימה את הקריירה הקצרה והקלוקלת שלה. אתה ויאיר לפיד, ראש הממשלה החליפי, אני מזכיר לכם מי זה יאיר לפיד,

זה ראש הממשלה החליפי שמבלה את רוב זמנו בחו"ל. אתה ויאיר לפיד מחזיקים את מדינת ישראל כבת ערובה במאבק הפנימי שלכם. יש כאן תוכנית ריאליטי חדשה: מי יהיה ראש ממשלת המעבר, בנט או לפיד. המשחק הזה מתנהל, לצערי, על חשבון ביטחוננו,

ועצם קיומנו. ואני אומר "עצם קיומנו" כי אתם לא מטפלים, לא באיראן, שדוהרת להסכם גרעין בחסות המעצמות ואתם שותקים, לא פוצים פה על הסכם שייתן לאיראן להפוך למדינת סף תוך שנתיים, עם מאות מיליארדי דולרים שירפדו גם את כיסיהם לטובת הטרור, לטובת הטילים ולטובת כלי משחית אחרים שיכוונו נגדנו. אתם לא פוצים פה, לא מטפלים לא בטרור, לא באיראן,

ובכן, הגיע הזמן לשים סוף למחדלי הממשלה. הגיע הזמן להתחיל לתקן את הנזקים האדירים שקרו פה, שאתם הבאתם בזמן כל כך קצר. אנחנו, חבריי ואני, נחזיר את ישראל למסלול הנכון, נגבה מחיר כבד מארגוני הטרור כפי שעשינו בעבר, ונעשה זאת ביתר שאת, ניאבק בתוקפנות של איראן ונפעל למנוע ממנה ארסנל של נשק גרעיני שיסכן את עתידנו, נבטל את הגזרות הכלכליות שלכם, את העלאות המיסים, את ההתעללות, אין מילה אחרת, את ההתעללות שלכם בשכבות החלשות ביותר ובציבורים מוגדרים שאתם החלטתם להתנכל אליהם, כמו הציבור הדתי. אתם קלקלתם, אנחנו נתקן. בעזרת השם, בתוך זמן קצר נקים ממשלה לאומית חזקה בראשות הליכוד. נבטיח את הביטחון, נחזיר את העוצמה, נבטיח את השגשוג לכל אזרחי ישראל. עד שזה יקרה, גבירותיי ורבותיי, דבר אחד ברור: לנו אין אמון בכם, וגם לעם ישראל ולאזרחי ישראל אין אמון בכם. לכו הביתה. תודה רבה. הנושא השני: כישלון הממשלה בכל תחום,

חבר הכנסת מאיר פרוש, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראש האופוזיציה, תודה על דבריך. ברצוני לפתוח באיחולי החלמה לפצועים בפיגועים האחרונים ולשלוח תנחומים למשפחות שיקיריהם נרצחו על קידוש השם. השם ייקום דמם. ש"ס ויהדות התורה מגישים היום הצעת אי-אמון בממשלה הרעה הזו, או יותר נכון, הצעת אי-אמון באותה קבוצת כלאיים ומוזרה שקוראת לעצמה ממשלה. ממשלה זו משילות. ממשלה של משילות זו ממשלה שיכולה להעביר חוקים משמעותיים בכנסת, שרי ממשלה שיכולים להכתיב מדיניות במשרדים שהם עומדים בראשם ולנהל את המדינה. אבל זו ממשלה ללא משילות. זו ממשלה שרוב הציבור אינו רוצה בה. זו ממשלה ללא רוב בכנסת. זו ממשלה שגם פגעה בערכי הדמוקרטיה. זו ממשלה רעה שהביאה עלינו יוקר מחיה שלא היה כדוגמתו. זו ממשלה שפגעה בציבור המוחלש, במשפחות ברוכות ילדים. זו ממשלה שמשדרת רפיסות וגם הביאה עלינו כאוס ביטחוני. זו גם ממשלה שמרגע הקמתה מנסה לפגוע בסטטוס קוו, בכל נושא שקשור לזהות היהודית שלנו, ולשנות סדרי בראשית. זו ממשלה לא לגיטימית שמסוכנת לעם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. אף אחד מהיושבים כאן, אדוני היושב-ראש, אינו יכול לומר כמה חברי כנסת מונה הקואליציה הנוכחית, אבל כולם יסכימו איתי שלכל היותר יש לה 60 חברים מול 60 חברי כנסת באופוזיציה. לממשלה הזו אין רוב ואין לה לגיטימציה וזכות קיום. אנחנו רואים כיום ניסיון להיאחז בקרנות המזבח, לנסות להחיות את הממשלה הזו בהנשמה מלאכותית, לנסות לסחוב כמה שיותר את חיי הממשלה, אבל ברור לכולם שללא פעילות פרלמנטרית משמעותית, בהיעדר רוב לקואליציה, לא יהיה ניתן להעביר אפילו חוק אחד משמעותי, כך שזו איננה אפילו ממשלה גוססת שצריכה החייאה, זו ממשלה מתה שמביאה נזק בלתי יתואר למדינת ישראל. צריך להבין, השלטון במשרדים הממשלתיים הוא שלטון הפקידים. הם ינסו תמיד להכתיב את המדיניות האישית שלהם, וכאשר אין שר שמכתיב להם מדיניות, הם עושים ככל אשר עולה על רוחם. ראינו גם במוחשי כמה שר הביטחון בני גנץ התאמץ לפני סיום המושב להעביר את חוק הפנסיה של הצבא כי הפקידים של משרד הביטחון לחצו אותו. הוא גם הבין שאם לא יצליח לספק את הסחורה, אותם פקידים יבינו שהשר הוא נטול כוח, והם יעשו במשרד ככל העולה על רוחם. כך שאנחנו במצב של אין משילות. ממשלה בלי שהכנסת מתפקדת אינה יכולה למשול, וכאמור, מביאה כאוס ונזק בלתי ישוער למדינה. ממשלה ללא משילות משדרת רפיסות. לא בכדי אנחנו רואים עכשיו הסלמה בכל אשר קשור לטרור.

בימי טראמפ והממשלה של נתניהו, מדינות ערב הבינו שבטרור ובכוח זה לא יעבוד, הם לא יקבלו דבר עבור מעשי האלימות. כתוצאה מכך מדינות ערביות נרמלו את היחסים עם ישראל ללא תמורה, כי הן הבינו שלא ניתן לכופף את ישראל בכוח. אבל כעת הערבים חשים שיש מולם אוסף של אנשים מבולבלים שחוששים לעשות מהלכים משמעותיים שחלילה יביאו לקיצה של הממשלה הזאת. הם גם יודעים לנצל את החולשה הזו. לצערנו אנחנו רואים לאחרונה שהטרור וההסתה הרימו ראש ביתר שאת וביתר עוז. אני רוצה לדבר על כמה ממשרדי הממשלה. ניקח לדוגמה את משרד התקשורת. עם ישראל מכיר רק רפורמה אחת שהמשרד עשה, הרפורמה בקומה הכשרה. לא מדובר בניסיון להוריד מחירים בחבילות התקשורת בעבור ציבור מסוים, שבחר, מתוך דאגה וחינוך לילדיו, להיות בקומה הכשרה, כל המטרה היא ניסיון לכפות את החילוניות ולפגוע בדרך החינוך של הציבור החרדי. אני אגלה לכם כאן שהיו גורמים מקצועיים במשרד התקשורת שהיו נגד הרפורמה הפוגענית הזו שהשר הציע. רק קצת רצון טוב מצד השר, והוא היה מגיע לפתרון ולא היה פוגע בדרך החינוך של הציבור החרדי. לא בכדי ראינו שגם מי שהגיש את הבג"ץ נגד הקומה הכשרה היו התנועות הרפורמיות. מה שר האוצר ליברמן רצה מהחרדים? לפני הבחירות הוא שלח אותם במריצות למזבלה. מה הם הישגיו של ליברמן? משום מה כל הישגיו קשורים ומסתכמים אך ורק בהתעמרות בציבור החרדי, אם זה מס על הכלים, ושר האוצר היה יכול להטיל מס גם על דברים אחרים, שאולי יפגעו בכאלה שמרוויחים קצת יותר, אבל הוא בחר דווקא ברפורמות האלה, שפוגעות

של החרדים. הוא הגדיל לעשות ושלל סבסוד למעונות של משפחות של אברכים. אנחנו יכולים לראות לאורך כל הדרך שהממשלה שמה את כל כובד משקלה, מתחילת כהונתה, כדי לפגוע בסטטוס קוו שהיה נהוג כאן 74 שנים: שרת התחבורה, בניסיון להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, משרד הדתות, בפגיעה והחלשת מוסד הרבנות הראשית וברבנים הראשיים תוך פגיעה בכשרות וניסיון להביא חוק גיור שיכול להביא שואה רוחנית על עם ישראל.

הצלחנו למנוע את הגעתו להצבעה במליאת הכנסת כאשר חברי הקואליציה הבינו שאין לזה שום סיכוי לעבור. ביטלתם גם את תוכניות הבינוי לחרדים בקריית גת, ושולחים אותנו לבדואים בכסיף. ראינו גם את הניסיונות לפגוע בזהות היהודית עם אותו רביי רפורמי שעומד בראש ועדת החוקה וניסה לקדם בכל כוחו את מתווה הכותל, אף שמבחינתם לכותל אין שום משמעות, הכותל מבחינתם הוא קיר בית מטבחיים של בקר ויונים. אותו רביי רפורמי הגדיל לעשות וכמה פעמים הגיע לכותל המערבי, ובניגוד לתקנות של רב הכותל הכניס ספר תורה. לא שמענו כל גינוי או אמירה כלשהי מחברי הממשלה על הפגיעה ברגשותיהם של מיליוני יהודים בארץ ובעולם. כל עניינה של ממשלת השינוי והריפוי הזו הוא להסדיר ג'ובים לחברים. מספיק להעיף מבט על מר חליפי, יאיר לפיד. הוא הרי הבטיח מעל כל במה ממשלת שינוי וריפוי, אבל הוא שובר שיאים בשיטת המינויים הפוליטיים: אסף זמיר נשלח לארצות הברית כתמורה פוליטית להפלת הממשלה הקודמת, השרה לשעבר ממפלגתו, יעל גרמן, נשלחה לפריז, איש העסקים אמיר חייק נשלח כשגריר לאיחוד האמירויות, אפשר גם לציין את מתנת ההרחקה מהכנסת שנתן לחברת הכנסת זועבי, ששלח למזרח הרחוק כקונסולית בתמורה להצבעתה נגד חוק הגיוס. אני מבקש גם להוסיף לרשימה את המינוי של פרופ' יובל אלבשן לראשות המוסד לביטוח הלאומי, בניגוד להמלצת ועדת המינויים. לסיכום, אדוני היושב-ראש, הממשלה הזו אינה לגיטימית. אין לה רוב בכנסת. רוב העם לא רוצה לראות אותה בהנהגת המדינה. במצב הנוכחי, הממשלה גם לא יכולה להנהיג את המדינה. היא משדרת חולשה ורפיסות, ממשלה שמביאה כאוס מוחלט בכל תחום אפשרי. אני קורא לכם, חברי הממשלה: די, מספיק, קחו אחריות ותרפו, תפרקו בעצמכם את ממשלת הכלאיים הרעה והמוזרה הזו. ואתם, החברים פה בכנסת, אל תיתנו יד לממשלה כזאת, שאין מאחוריה גב פרלמנטרי. גלו אחריות. הסירו את הבושה הזו. אין לדבר הזה שום סיכוי בהמשך. אני קורא לכם להצביע אי-אמון בממשלה הזו. תודה רבה. ישיב השר המקשר בין הממשלה לכנסת, השר אלקין, בבקשה.

יכול להתחיל, אדוני היושב-ראש? כן, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, איזה מחזה קלאסי היה כאן רק לפני דקה. עמד כאן ראש האופוזיציה חבר הכנסת בנימין נתניהו ונימק את הצעת האי-אמון שלו עם נימוקים כאלה ואחרים, אני תכף אתייחס אליהם. אבל מה הוא עשה מייד אחרי זה, אדוני היושב-ראש? ברח מהאולם הזה. כמה אופייני. אדוני ראש האופוזיציה, אתה דיברת רק לפני דקה על הלגיטימציה הציבורית שיש לך, על היכולת שלך להוביל ממשלה אחרת בדרך אחרת, ועם התשובה על דבריך אתה לא מסוגל להתמודד ובורח מהמליאה בפחדנות. מסופקני שזאת הדרך להגיע ללגיטימציה, ומסופקני שזאת הדרך לנהל את השיח הציבורי, גם כשיש מחלוקת. אבל אני לא מופתע, כי מי שמפתח ומנסה להשריש בציבור הישראלי שיח של אלימות מילולית, שיח של הסתה, שיח שגם מגיע, לצערי, לכורסאות ולכיסאות בתוך האולם הזה, אני לא מופתע מכך שככה הוא מתנהל גם בשיח הפרלמנטרי: זורק את דבריו ובורח כי הוא לא מסוגל לשמוע תשובה וכי הוא מפחד לשמוע תשובה. מה התשובה?

בפחדנות, אדוני ראש האופוזיציה, קודם כול תחזיר את הכסף שאתה חייב.

בפחדנות, אדוני ראש האופוזיציה, את השוחד שקיבלת. מושחת. חבר הכנסת אמסלם,

לא בונים לגיטימציה ציבורית. אל תבלבל לנו את המוח, יא קנגורו. חבר הכנסת אמסלם. אתה כבר קפצת חמש מפלגות. חבר הכנסת אמסלם. אתה השקרן והנוכל הכי גדול בכנסת. אני מודה לחבר הכנסת, יא אמבה. לא מתבייש. אדוני היושב-ראש, אני מודה לחבר הכנסת אמסלם, אתה ישבת פה. איפה החברים שלך פה? איפה החברים שלך פה? על כך שהוא מתנדב לשמש הדגמה יפה לדבריי רק לפני דקה.

איפה החברים שלך פה? אני חושב שאין דוגמה יותר מוצלחת להצלחה של בנימין נתניהו,

קרב שלצערי אנחנו משלמים בו מחיר כבד מאוד לאורך דורות. וכמובן כולנו, ובזה אני מקווה שבאמת כולנו מחוברים ומאוחדים, כולנו מכאן שולחים את התנחומים למשפחות של קורבנות הטרור ומאחלים החלמה לפצועים. אבל דיבר ראש האופוזיציה על כך שיש בידיו פטנט בלתי ידוע, שרק בשנייה שהוא יחזור לכיסא ראש הממשלה המציאות כאן תשתנה, ושהוא מצפה מהממשלה, לנוכח המצב הביטחוני שיש, מראש הממשלה לפנות את כיסאו. אני שפשפתי את עיניי, כי מה לעשות, אני לא חדש בבית הזה, וזכורה לי השנה קשה, שנת 2015, אדוני היושב-ראש, שנה שבה במשך כמה חודשים מאז שהתחילו פיגועי הסכינים נהרגו מהטרור 47 אזרחים במדינת ישראל בתוך חודשים ספורים. ישבתי אז בקבינט המדיני-ביטחוני לצידו של בנימין נתניהו. לא זכור לי ולו רגע אחד שבדיוני הקבינט או בדיונים בארבע עיניים שהיו לנו הוא אמר: לנוכח התוצאה ולנוכח הכמות הזאת של הפיגועים אני חושב שעליי להסיר את המנדט ולהחזיר את המנדט לעם, לפרק את הממשלה וללכת לכנסת. לא זכורה לי התזה הזאת כשבנימין נתניהו עמד בראשות הממשלה אז. גם לא זכור לי שאז, באותה שנה 2015, הוצע משהו ויושם משהו שלא מיושם היום במאבק עם הטרור. אני יושב בקבינט היום וישבתי בקבינט גם אז. אומנם היו פטנטים שאותם אנחנו לא מנסים, אנחנו לא שמים מגנומטרים ואחר כך מסירים אותם, זה באמת פטנט שלא הוכיח את עצמו באותה תקופה. אפשר להימנע ממנו. יש עוד פטנט שאנחנו לא מנסים לא שחררנו 1,000 מחבלים. אבל הדרכים האמיתיות למאבק בטרור, כפי שהוצעו אז באותו קבינט על ידי כוחות הביטחון ואומצו על ידי הדרג המדיני,

אני חושב שההחלטות ברובן המוחלט היו החלטות נכונות, הן בדיוק אותן הדרכים ואותן החלטות שמתקבלות בקבינט ובממשלה גם כיום. אגב, גם אנשי כוחות הביטחון, כשאני שומע לפעמים את הדיבורים האלה: רק לשנייה תזוזו, תנו לנו לנהל את המדינה והכל יהיה מעולה, אני משפשף את עיניי. יש לנו כוחות ביטחון מאוד מאוד מקצועיים, ואני מפה מצדיע להם. יש לנו רמטכ"ל מקצועי,

אני לא מכיר שיש לו המלצות שהדרג המדיני עוצר אותן ולא מאמץ אותן. הרמטכ"ל הזה מונה, אדוני היושב-ראש וחבריי חברי הכנסת, אתם יודעים בכהונה של מי, בכהונה של ראש האופוזיציה כראש הממשלה. אגב, מגיע לו יישר כוח על מינוי מוצלח. רק לא ברור לי למה מה שהיה מוצלח כשהוא ישב על כיסא ראש ממשלה, פתאום הופך פחות מוצלח כשהוא יושב על כיסא ראש האופוזיציה. שפשפת עיניים כשמנסור עבאס,

חבר הכנסת אמסלם, תאמין לי אני אגיע גם למנסור עבאס. רק חכה.

זכור לך שאתה חייב כמה מיליונים, חבר הכנסת אמסלם, אני אגיע גם למנסור עבאס, ברשותך. זכור לך שמנסור עבאס מינה אותך?

חבר הכנסת אמסלם, זכור לך שהוא אמר לכם: לך לירדן לקבל את ההנחיות לגבי הר הבית? זכור לך? יא צבוע. חבר הכנסת אמסלם, מספיק.

חבר הכנסת אמסלם, זכור לך, קנגורו?

אני מודה לך על כל מילה,

יא צבוע?

שנייה. חבר הכנסת אמסלם, קריאה שלישית, החוצה. (חבר הכנסת דוד אמסלם יוצא מאולם המליאה.) דווקא חבל. אין דבר יותר טוב שיוכל להבהיר את דבריי מאשר הצעקות של חבר הכנסת אמסלם. אבל אני חושב שהבית הזה כבר מכיר אותן בעל פה, אז הוא יסתדר גם בלי ההצגה הזאת בתוך

הרי כולנו זוכרים את המאמצים, חבר כנסת עבאס לא פה, אבל הוא דווקא מאוד נוהג להיזכר בשיחות שהיו לו עם ראש הממשלה דאז וראש האופוזיציה של היום ומה הובטח לו ואת כל ההצעות לשיתוף הפעולה הקואליציוני המלא. כולנו זוכרים את הלחצים. חברת הכנסת סטרוק כאן, אז היא בטח זוכרת את הלחצים על חבר הכנסת סמוטריץ' גם בתקשורת וגם ניסיונות לגייס רבנים לשכנע אותו, רק כדי לתת אור ירוק לקואליציה שלפי התיאור של בנימין נתניהו כאן היא אסונית למדינת ישראל. אני שואל את עצמי: הייתכן שבנימין נתניהו ניסה להקים קואליציה אסונית למדינת ישראל?

או שהוא טעה טעות קשה, וצריך להודות לסמוטריץ' בכל יום, או שהכול תלוי בפוזיציה. אני יכול לתאר לעצמי איך בגאווה גדולה היה עומד על הדוכן הזה לו סמוטריץ' לא היה מספיק חזק והיה נשבר, בנימין נתניהו היה עומד על הדוכן הזה ומתגאה בקואליציה שהוא הקים עם מפלגת רע"מ, והיה מסביר שאין פתרון יותר טוב למדינת ישראל. כנראה שבאמת הכול תלוי בפוזיציה. דיבר כאן בנימין נתניהו על כך שמדינה שלמה מוחזקת כבת ערובה על ידי ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי, ולו רק הם היו מסכימים להזיז את עצמם, אז הייתה מגיעה גאולה לעולם. נדמה לי שהנתונים, לפחות כפי שאנחנו מכירים אותם, הם טיפה שונים. הרי בנימין נתניהו ניסה ארבע פעמים בארבע מערכות בחירות לקבל לגיטימציה ציבורית להקמת ממשלה בראשותו, ניסה ולא הצליח. שלוש פעמים הלכנו למערכת בחירות, אחת אחרי השנייה, עם שיתוק של המדינה לשנתיים, עם בזבוז כספים,

בגלל שהוא לא הסכים לתת למישהו אחר להקים ממשלה בבית הזה, מה שהיה אפשר לעשות תוך שנייה. אגב, לא אני אמרתי את זה, אמרו את זה שני שותפיו הבכירים ביותר של בנימין נתניהו. אמר את זה חבר הכנסת ישראל כץ. הוא אמר: לו היו נותנים לי, מהר מאוד הייתי מקים ממשלה. אמר את זה חבר הכנסת יולי אדלשטיין: נתניהו לא מסוגל להקים ממשלה ואני כן מסוגל לעשות את זה, אחרי הבחירות הראשונות, אחרי הבחירות השניות. אחרי הבחירות השלישיות קרה נס, הוא הצליח להקים ממשלה ופירק אותה תוך פחות משנה, תוך הפרה בוטה, דיבר כאן מישהו על הפרת התחייבויות, תוך הפרה בוטה של כל ההסכמים שהיו. הוא הכניס את מדינת ישראל למערכת בחירות רביעית ללא תקציב, וגם אחריה ניסה להקים ממשלה עם מנסור עבאס ורע"מ,

מה הוא מציע לנו היום, לכולנו, נניח, מול אותם אתגרים שהוא מסמן אותם נכונה: האתגר של התמודדות עם הטרור, האתגר של ההתמודדות עם הגרעין האיראני?

בשיח לא כאן מול המצלמות אלא במקום אחר יש לא מעט להגיד על כך אם מדינת ישראל הייתה מוכנה לשינוי הממשל בארצות הברית ולתפנית שהגיעה, ומה הייתה המוכנות ומה התמונה שאנחנו מצאנו, אבל אימנע מכך, זה לא המקום לקיים את השיח הזה. אבל מה הוא מציע לנו מול כל זה, אדוני היושב-ראש, גברתי השרה וחבריי חברי הכנסת? הוא מציע לנו עוד מערכת בחירות. לופ בלתי פוסק של מערכות בחירות, תוך כדי זה שהוא יודע שהסיכוי שלו להגיע לאותם 61 חברי כנסת המיוחלים, שמסוגלים גם להביא אותו לשלטון וגם לשנות בשבילו את כל כללי המשחק הדמוקרטיים במדינת ישראל, כולל בתחום המשפטי, שמענו רק דוגמה קטנה אחת היום, והמערכת המשפטית צריכה רפורמות וצריכה רפורמות עמוקות, אבל נדמה לי פחות מהסגנון שנחשף לציבור דווקא היום,

בגלל איזשהו חלום תעתועים. הוא יודע שאין לו סיכוי להגיע לשם, וכל מה שהוא מציע הוא לקחת את מדינת ישראל לעוד מערכת בחירות אחת,

ואולי בעקבותיה שישית ושביעית. הכול כי כל המערכת היא בת ערובה, הוא צודק, של בן אדם אחד שלא מסוגל להגיד די, בן אדם שיש לו גם הרבה זכויות, וכדאי להגיד את זה מעל הבמה הזאת. יש לבנימין נתניהו לא מעט זכויות, והוא תרם לא מעט למדינת ישראל, אבל אצל כל מנהיג ציבור, גדול ככל שיהיה ומוכשר ככל שיהיה, מגיע רגע שצריך להגיד די, ואת זה הוא לא מסוגל להגיד. ולכן מדינת ישראל נמצאת בפלונטר פוליטי כבר במשך כמה שנים, כי הוא לוקח אותה כבת ערובה ואת מפלגתו כבת ערובה. בחדרים סגורים רוב חברי מפלגתו אומרים את זה בצורה הרבה יותר קשה והרבה יותר בוטה ממה שאני מנסח כרגע מעל הבמה הזאת. הם מכירים את זה היטב.

גם מעיזים להגיד את זה בגלוי, ואומרים: לו היו נותנים לי, אני הייתי כבר מייד מקים ממשלה והליכוד היה נשאר בשלטון. הוא לוקח כבני ערובה את שותפיו הפוליטיים, המפלגות השונות שמרכיבות את הבלוק. היום גם הם כבר מתחילים להבין את הנקודה הזאת, וגם משם אתה מתחיל לשמוע מדי פעם, לפעמים בעילום שם ולפעמים אפילו בשם המלא, אמירות: נמאס לנו להיות בני ערובה, אנחנו לא רוצים ללכת לעוד מערכת בחירות רק בגלל ההתעקשות של בן אדם אחד, ורק כבני ערובה שלו.

אם יש מישהו שמחזיק את הציבור הישראלי כבן ערובה ואת מדינת ישראל כבת ערובה בפלונטר פוליטי בלתי נגמר, זה דווקא הבן אדם שעמד כאן לפניי והטיח בממשלה הזאת את ההאשמות שלו. מאילו גזרות כלכליות חברתיות קשות מציע בנימין נתניהו להציל את עם ישראל? אני אמנה רק חלק מהן, אדוני היושב-ראש: תוספת תקציב של 2 מיליארד שקל לבסיס התקציב של משרד הבריאות, גזרה נוראית שהממשלה הזאת הפילה על הציבור הישראלי, תוספת תקציב משמעותית ודרמטית שלא היו הרבה, אם בכלל, דומות לה בקדנציות הקודמות, תוספת של 700 מיליון שקל לבסיס התקציב של משרד הרווחה, תוספת של מיליארד שקל לתקציב של משרד החינוך, כולל תהליך של העברת מעונות יום לאחריות החינוכית של משרד החינוך, תהליך כל כך חשוב ששנים ייחלו לו, תוספת של 1.5 מיליארד שקל לטובת האזרחים הוותיקים הכי עניים שיש, אלה שמקבלים הבטחת הכנסה, שהתשלום שהם מקבלים מהמדינה כיום גדל בצורה דרמטית והגיע לגובה של 70% משכר המינימום. מתי הגזרות הנוראיות האלה נעשו? בתקופה שבנימין נתניהו היה ראש ממשלה? דווקא לא, לא קרה. תוספת של 300 מיליון שקל למענק השנתי לניצולי שואה, תוספת של 1.8 מיליארד שקל לנכים, תוספת של מיליארד שקל לנכי צה"ל, אלה הגזרות הנוראיות של הממשלה הזאת. וכל זה, מה הוא מציע? נעצור הכול. לא נעביר עוד תקציב וניקח את המדינה לעוד מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות. אפשר להמשיך את הרשימה הזאת.

חלקים של הרשימה הם עדיין כאן, בעבודה בבית הזה,

מחכה כאן בכנסת חוק להשלמת תהליך החקיקה של תוכנית ממדים ללימודים, שמאפשרת לחיילי צה"ל ללמוד לתואר ראשון, לחיילים קרביים ולחיילים בודדים. הממשלה הקצתה 100 מיליון שקל לטובת המטרה הזאת.

אדוני היושב-ראש, יושב-ראש הקואליציה יודע, יושב-ראש הקואליציה יודע למה החוק הזה לא מובא היום לקריאה שנייה ושלישית, כי דווקא מפלגתו של ראש האופוזיציה לא הסכימה להביא אותו היום ולהביא סיוע לחיילים. אחר כך הוא יעמוד כאן על הדוכן הזה וידבר גבוהה על המאבק בטרור, על הצורך לחזק את כוחות הביטחון ואת החיילים, אבל דווקא החלק הזה של האולם מונע מאיתנו היום לסיים את תהליך החקיקה ולהביא לאותם חיילים קרביים את הסיוע הזה שהם כל כך כל כך ראויים לו. עוד לא מאוחר להתחרט.

חברי כנסת מהליכוד, מהציונות הדתית, מיהדות התורה, מש"ס: עוד לא מאוחר להתחרט. אפשר להביא את החקיקה הזאת היום ולעשות עוד צעד אחד חשוב, כפי שאפשר להביא גם חקיקה של ועדת הכספים שעוסקת בסיוע של נקודות זכות לעובדים ועוד ועוד דברים טובים וחיוביים שהממשלה הזאת מקדמת בחקיקה והצד השני עושה הכול רק כדי לתקוע, מתוך איזושהי מטרה פוליטית, ואפילו לא ברור לי, אדוני היושב-ראש, מה בדיוק הם מנסים להשיג בכך. אז זה החזון? זה מה שמנסים למכור לנו? עוד בחירות, עוד שנים בלי תקציב, עוד המשך שעבוד לאינטרסים של בן אדם אחד שמנסה לשבור את תקרת הזכוכית של 61 מנדטים ולא יכול, פעם אחר פעם, אבל תמיד יספר לחבר הכנסת גפני שבפעם הבאה זה יהיה יותר מוצלח ולכן כדאי לצאת איתו לעוד מערכת בחירות, ואז זה בוודאי יעבוד, ואז אותם 61 מנדטים בהחלט יתייצבו והחלום יתגשם. לקחת דברים שאפשר לעשות אותם כאן היום, להיות אופוזיציה ממלכתית, כפי שמקובל היה, לתמוך במה שטוב ולהתווכח איתנו על מה שהוא חושב שרע, זה לגיטימי, אבל לא. הדרך הזאת של השלילה ושל השיסוי מביאה אותו, ובעקבותיו את מפלגתו, להגיד לא לחלק של אותן היוזמות שבחדרים הסגורים הם מודים שהן היוזמות הנכונות.

בדרך הזאת אפשר לקדם קדימה את מדינת ישראל ולהתמודד עם האתגרים שלה? מסופקני, מאוד. אני לא חושב שבשיח של שיסוי זה אפשרי. אני לא חושב שבחלום של בחירות אחרי בחירות זה אפשרי. אני לא חושב שבמצב שבו האינטרסים של בן אדם אחד לוקחים כבת ערובה מדינה שלמה ואת הפעולות החשובות שאפשר לעשות, זה אפשרי. ואני גם לא חושב שמצב שבו משעבדים הכול לאיזשהו קרב פוליטי מוזר, וגם עוצרים חקיקה מוסכמת לטובת הציבור רק כדי להפגין איזשהו כוח, שזו הדרך שתוביל את מדינת ישראל לדרך הנכונה. ולכן, אדוני ראש האופוזיציה, תודה רבה לך על החזון הזה שאתה ניסית למכור כאן, אבל התשובה היא: תודה רבה,

ואני קורא לכנסת לדחות את הצעת האי-אמון. תודה רבה לשר המקשר. ובכן, אנחנו ממשיכים ברשימת הדוברים. חברת הכנסת גמליאל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הינה, רגע לפני סיום הגיעו רגעי חשבון הנפש של ממשלת ישראל השלושים-ושש. מה יירשם בדפי ההיסטוריה על שנת מדיניות כל כך כושלת? כישלון בניהול איום הגרעין האיראני, כישלון במתן ביטחון אישי לציבור, כישלון בניהול משבר האקלים, כישלון בניהול יוקר המחיה. ההסכם הרע בין איראן למעצמות ממשיך להתגבש, ולמדינת ישראל אין מבוגר אחראי שינווט את הספינה. פחדתם להשמיע את הקול שלנו בעולם. פחדתם להתעמת ולדפוק על השולחן. המדיניות שלכם מונעת מתוך פחד להרגיז את הקהילה הבין-לאומית, מדיניות כושלת. המצב הנוראי שהכנסתם אותנו אליו בשנה החולפת, ממשלה שכופה את עצמה על העם, עוד יילמד בשיעורי אזרחות בדורות הבאים. טענתם שזה הדבר הנכון בעבורנו, טענתם שזה מה שהעם זקוק לו, והינה, כמעט שנה עברה, ואתם יודעים שכל התירוצים הללו נועדו לכסות על נטישה מוחלטת של ערכים ואידיאולוגיה. בשנה החולפת ראינו שממשלת ישראל הנוכחית מוכנה לעשות הכול על מנת לשרוד, כולל לבזות את מעמד הכנסת. אחרי יותר מ-20 שנים בחיים הציבוריים וכהונה בכנסות רבות בתפקידים שונים, אין ספק שהכנסת העשרים-וארבע הגיעה לתהומות חדשות בגלל אינטרסים פוליטיים צרים שמשרתים כמה ראשי מפלגות. חברות וחברי הכנסת, דרוש חזון חדש לשיטת הממשל הישראלית. המשבר הפוליטי שמדינת ישראל חווה ומאפשר לראש מפלגה עם שני מנדטים, בנט ומתן כהנא, לעמוד בראשות ממשלה, דורש תיקון מהשורש. אתם באמת רוצים להמשיך עם שיטת הממונות והממונים של המפלגות הלא-דמוקרטיות, שישה יושבי-ראש בקואליציה שבוחרים את היס-מנים, ברצותם יכהנו כחברי כנסת וברצותם יצפו בערוץ 99 מהבית? אנחנו רוצים נבחרות ונבחרי עם עצמאיים, עם דעה מגובשת וחזון אישי, ולא בובות על חוטים שמשרתות איש אחד ומטרה אחת. בשנה החולפת העם ראה איך ביטלתם את ההישגים הכבירים שהבאנו למדינת ישראל, עצרתם את התנופה והעוצמה שיצרנו. גם בתחום הטיפול במשבר האקלים בלמתם את ההישגים שהבאנו והוכחתם רפיסות כנגד בעלי ההון המזהמים. לאחר שהצגתי לראשונה, כבוד היושב-ראש, כשרה להגנת הסביבה, חוק אקלים למדינת ישראל, יחד עם עמותת אדם טבע ודין ואנשי המקצוע, כל שנותר לממשלה הנוכחית היה לאשר אותו כאן במליאה. את הכול כבר הכנו בשבילכם, You had one job, ובמקום למנף את ההישגים שהבאנו, בחרתם לקחת את החוק, לסרס אותו, לרוקן אותו מתוכן ולהגיש כלום ושום דבר. מנהיגות היא קבלת החלטות. את בעיניי השרה הגרועה ביותר בתולדות מדינת ישראל.

הרסת כל חלקה טובה, ואת זה את צריכה לראות, מדוע ארגוני הסביבה מדברים נגדך. מתוך המשרד מדברים נגדך. חברת הכנסת גמליאל, משפט לסיום, בבקשה. מדברים עלייך ומדברים גם, את יודעת בדיוק על מה. לא מכבודי לרדת לרמה הזאת ולומר לך את זה. משפט לסיכום, בבקשה. אבל בדק הבית הזה, וכנראה עוד חקירות רבות יהיו סביב המשרד הזה.

מנהיגות היא קבלת החלטות אמיצות למען האינטרס הציבורי, אבל כשאני מסתכלת היום על שולחן הממשלה, אני בזה לכם, ולך במיוחד.

אינני רואה מנהיגות. זה ניסיון בוטה ובזוי,

להיטיב עם המזהמים שפוגעים בבריאות של אזרחי מדינת ישראל.

מה עשית עם מפרץ חיפה? קיבלת תוכניות סדורות ומלאות, ומה שעשית, רק פגעת באזרחי מדינת ישראל. חברת הכנסת גמליאל, תודה רבה. את הרבה מעבר לזמן. אני מודה לך.

זה לא היה בתוכנית שלי לומר את הדברים האלה. את כבר דקה מעבר לזמן. אז עוד משפט אחד לסיום.

אז גם אתם יודעים שהגיע הזמן לדברי סיכום. בקרוב מאוד תשבי באופוזיציה, כבוד השרה, וההיסטוריה תזכור את השנה החולפת ככישלון קולוסלי שבוצע על ידי הנהגה שדבקה בכיסא ולא בערכים. את כל הכישלונות הללו ועוד רבים אחרים אנחנו נתקן בזמן הקרוב. נביא את מדינת ישראל ביחד ליציבות מדינית, כלכלית, עם ביטחון אישי לכל אזרחי המדינה.

חבר הכנסת מרגי, בבקשה. אני מבקש מחברי הכנסת, יש יום די ארוך, נא לעמוד בזמנים.

אדוני היושב-ראש, תמיד כשמגיעים אליי, כי אני סומך עליך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני עומד לנאום נאום שנישא כאן, בפודיום הזה, אך באוגוסט 2020. אני מאמין שתוך כמה משפטים כבר תדעו מי נאם אותו: אם מישהו חושב שהמצב הכלכלי גרוע עכשיו, הוא לא מבין מה הולך להיות פה. אנשים הולכים להתפרק, עסקים הולכים להתפרק, יסגרו את העסק אם לא יוכלו לשלם חובות, יוציאו את הילדים מחוגים כי לא יהיה להם איך לשלם את זה. אנשים לא מבינים את גודל האסון. זו ממשלה הרסנית, הורסת את הכלכלה. כל אזרח ישלם את המחיר. עמד פה בדוכן, ככה אומר אותו נואם, נפתלי בנט וזעק: אתם מטורפים? הם לא מטורפים, הוא אומר, לא אכפת להם. הקואליציה הזאת כבר לא מקשיבה. הם לא רוצים לשמוע עובדות לא נעימות, לא אוהבים שמציפים אותם במספרים. אבל אתם תסלחו לי, הפעם יהיו פה מספרים, כי אלה המספרים שמתארים את החיים שלכם. אלה המספרים שמסבירים למה אתם תאבדו את הדירה שלכם, למה אתם תאבדו את הכסף ששמתם בצד לחתונה של הילדה שלכם. אלה המספרים של ההתרסקות של מעמד הביניים בישראל. רבותיי, את המילים האלה, את חזון הפורענות הזה, נשא לא פחות ולא יותר אדם ששואף לתפקיד רם ונישא בכנסת, בממשלה, שחייב שתהיה לו ראייה ארוכת טווח ואחראית. את המילים הקשות הללו השמיע לא פחות מאשר ראש הממשלה החליפי ושר החוץ יאיר לפיד לפני כ-20 חודש, 22 חודש. ניבא ולא ידע מה ניבא. אני מאמין שאפילו יאיר לפיד לא חלם על שפל נמוך עוד יותר כמו המצב שלשם הממשלה הזאת תוביל אותנו אם לא נקצר את ימיה. כל החגיגות של הממשלה הזאת הן על גלי הכלכלה החזקה, על הניהול האחראי שהיה בטרם קום הממשלה הנוכחית. אז ראש הממשלה החליפי, אני מבקש לעדכן אותך ואת חבריך המתכסים מאחורי לשכות מפוארות במרכז תל אביב, באולמות לובי של בתי מלון מפוארים, כל זאת על חשבון משלם המיסים: רבותיי, עומד היום שר האוצר בישיבת הסיעה שלו ומתרברב שגם בחודשים האלה סיימנו בעודף.

הממשלה הראשונה זה עשור שהעלתה מיסים בצורה אגרסיבית, דחפה את הידיים שלה לתוך הכיסים של אזרחי מדינת ישראל, איך לא תסיים, איך לא תסיים בעודף? מי שילם את העודף הזה? מי מימן את העודף הזה? מעמד הביניים הישראלי והשכבות החלשות. לכן, דינה של הממשלה הזאת הוא לעבור מהעולם. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חברת הכנסת פינטו, בבקשה. אה, אוקיי, מאה אחוז. בבקשה, חבר הכנסת שיין. אדוני היושב-ראש, אני מברך אותך

ואת כל חבריי כאן. אנחנו פותחים את המושב הזה עם תקוות גדולות ועם אתגרים גדולים. היום אנחנו עומדים עוד פעם בפני הצעת אי-אמון, ואני רוצה לומר כמה דברים. מדינת ישראל ידעה אתגרים גדולים, ויש לה הישגים יוצאים מן הכלל. השנה האחרונה הציבה בפני הממשלה אתגרים מאוד גדולים לאחר הקורונה, לאחר שנים של שיתוק פוליטי, והתפוקות היו יוצאות דופן מבחינת איכותן. כמובן שאנחנו נתקלים גם באתגרים גדולים, כפי שמדינת ישראל תמיד עמדה בהם, בנושאים ביטחוניים, בנושאים של טרור. כל אלה כמובן הם חלק מהנוף שלנו במשך שנים רבות, שנים של דורות, וגם כאן ההתמודדות היא התמודדות יעילה, אמיצה ומסודרת, בלי גחמות ובלי התייפייפות. אני רוצה לומר כמה מילים לגבי כל הרעיון הזה של ללכת לבחירות חדשות. אדוני היושב-ראש, הרי ראינו איך מדינת ישראל נכנסה לשיתוק פוליטי מתקדם, שיתוק פוליטי שכרסם בכל מערכות השלטון, לרבות במערכות הכלכליות הישראליות, בזמן ממש קריטי למדינה, בזמן הקורונה. ותראה את השינויים שהתחוללו כאן רק בכלכלה בשנה האחרונה, תסתכל איך היום אנחנו יוצאים ממשבר עמוק לתפוקות הכי גדולות שראינו זה שנים, עם הכנסות מדינה הגדולות ביותר, פעם ראשונה מאז קום המדינה,

שאנחנו רואים עודפים בארבעת החודשים של 2022. אנחנו רואים ירידה דרמטית באבטלה, אנחנו רואים שוק תוסס, אנחנו רואים את הדירוגים שאנחנו מקבלים מכל הסוכנויות, מה-OECD. אני חוזר עכשיו,

מאירופה, מהפרלמנט האירופי, ובשבוע הבא תהיה לנו ההזדמנות לשמוע את נשיאת הפרלמנט. אתה צריך לראות איך מדברים שם בהתפעמות על הכלכלה הישראלית, על ההתקדמות הישראלית בכל התחומים. אפילו ראינו השבוע שהפרלמנט האירופי מצביע נגד ההסתה בספרים של הפלסטינים ביהודה ובשומרון וברשות. אנחנו באמת צריכים להבין במה אנחנו עוסקים כאן. אני מבין, אדוני, את האופוזיציה,

מהיום הראשון, ראתה את הממשלה הזאת כלא לגיטימית,

ולא השתתפה אפילו בוועדות הכנסת לסייע לנו בפעולות שלנו. אז פה צריך לבוא ולומר: אנחנו באמת עומדים כאן בצורה מעוררת השתאות בתוך ההישגים האלה, כשהפוליטיקה הישראלית כמובן מתנהלת בגלים סוערים כפי שהיא מתנהלת שנים רבות, ואני בטוח שאם נלך לבחירות נוספות, ולא נלך, אני מקווה, אנחנו נראה את אותו כאוס שהיה, וזה יעצור את כל הצמיחה הגדולה שאנחנו רואים וחווים. אנחנו בישראל ביתנו באמת לקחנו את המשימה הגדולה להנהיג את הכלכלה, ושר האוצר אביגדור ליברמן ושר החקלאות עודד פורר והשר עמאר וכל חבריי, וחברי קושניר בוועדת הכספים, ניווטנו את הספינה הזאת למחוזות באמת מרשימים שאין כדוגמתם. וצריך להגיד באמת מה אנחנו עושים. פעמים רבות בגלל העשייה אנחנו שוכחים לספר על ההישגים. ומנגד,

מנגד אנחנו חייבים לומר: אנחנו רואים פה לשון שלוחת רסן. אנחנו רואים פה אירועים שהם באמת יוצאי דופן מבחינת קיצוניותם. שמענו היום את הלשון שלוחת הרסן של חבר הכנסת פינדרוס, שמענו את סמוטריץ' מדבר על זה שהוא יסמן מי ייכנס לבתי כנסת. זה בלתי נסבל בשיח הציבורי.

השיח הציבורי של אחדות ישראל, שהקואליציה הזאת מבטאת אותו, חייב להישמר ולא להיכנס לשיח של קיצוניים. יש לנו אויבים קיצוניים, תודה.

וצריך לטפל בהם בלי רחמים. אבל בתוכנו בבית הגיע הזמן שגם האופוזיציה תיקח אחריות ותבין שהיא חייבת להצטרף לספינה הזאת, שמנווטת בצורה מעולה. תודה רבה לך, אדוני.

חבר הכנסת גפני, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני הייתי גם בקואליציה הרבה פעמים, אבל אמרתי, כאשר ראיתי את הקואליציה הנוכחית עם מפלגות שאין קשר בין האחת לשנייה, לא תמיד ראיתי עין בעין, או יותר נכון פעמים רבות לא ראיתי עין בעין עם המפלגות שהייתי איתן בקואליציה, אבל הייתה תשתית אחת בדברים המרכזיים, ובהם היינו יחד. אין מכנה משותף בנושאים הבסיסיים, המרכזיים, של אזרחי מדינת ישראל בקואליציה הנוכחית. אמרתי, אמרתי את זה מעל הדוכן הזה: זה לא יחזיק מעמד. בחודש האחרון של כנס החורף אכן כבר נראה שהממשלה לא יכולה להעביר חוקים, היא לא מצליחה לעבור את הכנסת, פעמים רבות היא מביאה דברים והם נופלים במליאת הכנסת. היום הם מתחילים את כנס הקיץ כשאין להם רוב. מדובר על מציאות כזאת, באמת אפשר לנהל ממשלה כשאין רוב, אפשר לנהל ממשלה כשהדרך היא דרך אחת, אבל אי-אפשר לנהל ממשלה כשאין רוב ואין שום מכנה משותף בדברים הבסיסיים ביותר של אזרחי מדינת ישראל, במדיניות, בביטחון, שלא לדבר על כלכלה וחברה. ואין גם רווח בעניין הזה, בגלל שמה יוצא מהכלכלה של הממשלה הזאת, על יוקר המחיה וכל מה שנלווה לעניין הזה, בכל הנושאים הללו הממשלה, כאשר היא שולטת, עושה את הדברים לטובת אזרחי המדינה, לא כן הדבר במה שקורה עכשיו בניהול המדיניות הכלכלית של הממשלה. אבל אדוני היושב-ראש, אני רוצה לנצל את הנאום שלי עכשיו באי-אמון ולהגיד לך, היום היינו בוועדת הכספים, והביאו לשם כסף קואליציוני לתרבות יהודית. יש שני סעיפים במשרד החינוך, תרבות יהודית ותרבות חרדית, וזה הולך לעובדים שנמצאים בתוך העניין הזה. הציבור החרדי לא מקבל, הסעיף הזה מחוק. מביאים עשרות מיליונים לסעיף השני, שזה לא חרדים, אבל לא מביאים כלום, שקל אחד לא מביאים לתרבות החרדית. באתי למנסור עבאס ואמרתי לו: אתה נמצא בקואליציה.

אתם במוכר שאינו רשמי לא מקבלים תמרוץ לטיפוח, מה שאני בוועדת הכספים העברתי כל שנה? אז הוא אמר: נכון, אתה צודק. הוא הלך ודיבר, והלך לשר האוצר, אני לא יודע למי הוא עוד הלך, ואז הגיעה ההעברה, רק שבמקום 84 מיליון שקל, שזה תמרוץ לטיפוח לכל המגזרים, רק 53. הוציאו את החרדים. הילדים החרדים לא מקבלים תמרוץ לטיפוח. בכל הדברים הבסיסיים בחינוך, ברווחה, בתרבות, בכול, מוציאים את החרדים. וזאת ממשלה שמתהדרת בזה שהיא ממשלת אחדות, שהיא ממשלה שדואגת לכולם, ממשלה שמאדירה את החרדים. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר. כל פעם כאשר היינו מבקשים על נושאים של סטטוס קוו בנושא דתי, שזו דמותה של המדינה, צביונה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, אמרו לנו: חיה ותן לחיות. בא שר התקשורת יועז הנדל במין התנשאות כזאת, ואומר לנו החרדים איך לחיות. אנחנו לא מבקשים שיבואו לציבור הכללי ויגידו לו: תשמע, אתה תיקח פלאפונים עם קומה כשרה.

כל אחד שינהג כפי רצונו. אבל תן לנו, לציבור החרדי, לחיות כמו שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, כמו שאנחנו חיים. בא יועז הנדל במין התנשאות כזאת, רשעות, ומכריח אותנו. הרי אצלנו תלמידים ותלמידות לא יחזיקו פלאפונים. משפט לסיום, בבקשה. זאת ממשלה רעה, רשעה, שאין לה סייעתא דשמיא והיא תיפול. תודה רבה. חברת הכנסת שירלי פינטו, בבקשה.

דברים בשפת הסימנים,

תרגומם: אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, בראשית דבריי אבקש לפתוח בתנחומיי הכנים למשפחות הנרצחים ולאחל החלמה מהירה ומלאה לפצועים. אנחנו חווים גל טרור רצחני המופעל ומתוזמר על ידי מחבלים שפלים שעדיין לא הפנימו את העובדה הפשוטה: אנחנו פה, ואנחנו פה כדי להישאר.

מבימת הכנסת של מדינת ישראל, אני אומרת לשונאינו ולמבקשי רעתנו: אין תוחלת במעשיכם הנפשעים. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. ננצח אתכם. בתהילים קכ"ו ישנו מזמור שכולנו מכירים: "שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחלמים. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה. אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה. הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים". במשך אלפיים שנות גלות אבותינו פיללו לשוב לארץ המובטחת, ארץ שכורת שמש, "ארץ בה יתקיים אשר כל איש קיווה", כפי שכתבה נעמי שמר. למדינת ישראל, שהיא דבר לא מובן מאליו בכלל, עומדים אתגרים רבים ועצומים מדי יום ביומו. צבאנו חזק ואיתן אל מול מי שעומד עלינו לכלותנו באוויר, בים וביבשה. אני רוצה לומר ולהזכיר לנו עוד כוח, כוח ייחודי שאין שני לו בעולם, האחדות שלנו. "מארצות ערב, מרוסיה ומפולניה, הדלקנו אור גם בדימונה וגם בדגניה" הגענו ממדינות שונות, מתרבויות שונות, אך אנחנו חולקים את אותה מורשת, את אותו הדגל, את אותה האהבה, את אותו הנרטיב ואת אותה הארץ. אני חייבת לומר שיש במושג הזה,

יש מילים רבות בעברית שעושות טוב על הלב: "תקווה", "אהבה". גם "אחדות" היא מילה מעוררת עוצמה והשראה. תפקידנו כנציגי ציבור לנהוג באחדות במעשים ולא רק בדיבורים, להמשיך ליצוק תוכן במילים המחברות הללו, כי כשאנחנו יחד, אין מי שיכול עלינו. באמונה, בערבות הדדית ובאהבה שלנו אחד כלפי השני ננצח כל מכשול, כל מחלוקת, כל קושי, כי אחים ואחיות אנחנו. אנו כנציגי ציבור חייבים להביט על עם ישראל בחזרה ולומר להם: אנחנו מאוחדים. כן, אנחנו יחד. אני קוראת מכאן לכל הצדדים בכנסת: בואו נקדש את המחלוקת, אך שתהיה לשם שמיים. בואו נהיה שונים זה מזה אבל אוהבים זה את זה. בואו נהיה ונגיד להם, בואו נביט בעם ישראל ונגיד להם: יש נציגי ציבור בירושלים והם עובדים בעבור כולם. יש לכידות בעם ישראל.) תודה רבה. חברת הכנסת סטרוק. סליחה, חבר הכנסת טיבי. התחלפו. בבקשה. שלא תחשוב שהשמש זורחת גם במשכן.

המשקפיים אופטיים. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, רק עם משקפי שמש אתה רואה את כולם מזרחים. כולי מזרחי וערבי. תודה רבה. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, בתחילת דבריי, שמעתי רק חלק מדברי היושב-ראש בהקדמה, שבירך על חג הפסח. אני בטוח שהוא, אוי, פספסתי.

אני מתנצל. אני מודה שלפני שיצאנו לפגרה כן בירכתי.

אז, עיד אל-פיטר ועיד אל-פסח, גם מוסלמים, גם נוצרים ובפסח גם יהודים. אני מתנצל. ברכות לכולם. היום מתחיל כנס הקיץ. זה יהיה כנס סוער,

עם התפתחויות. הרשימה המשותפת, כפי שעשתה תמיד, תייצג את העניינים של הציבור ששלח אותה לכנסת, וגם את כלל הציבור באופן כללי, גם זה שלא בחר בה, גם בנושאים כלכליים, חברתיים, פוליטיים וגם בנושאים פוליטיים-מדיניים. היום למשל יש חוק נקודות זיכוי, מענקי עבודה, בקריאה ראשונה. אני התחייבתי בוועדת הכספים בשם הרשימה המשותפת שאנחנו נתמוך בו. כך יהיה. יש חוקים נוספים שאנחנו לא נתמוך בהם, ולכן אני מתאר לעצמי שהם ייעלמו עוד מעט מסדר-היום. גם חוקים הקשורים במאבק בפשיעה בחברה הערבית שמגיעים היום, הם מגיעים ואנחנו נתמוך בהם. הרשימה המשותפת היא באופוזיציה. אנחנו אומנם שונים ונמצאים בפוזיציה אחרת מאשר בלוק הימין, אבל דעתנו על הממשלה הזאת היא שלילית, שלילית מאוד לאחרונה, גם בנושא מסגד אל-אקצא, גם בנושא הנגב, גם בנושא יוקר המחיה ועליות המחירים הקשות ביותר, הריסות בתים. הדברים האלה הם בלב העבודה הפוליטית, הפרלמנטרית והציבורית של הרשימה המשותפת. לכן, אדוני היושב-ראש, הרשימה המשותפת אומנם נמצאת באיזו פוזיציה מעניינת, ויש שאומרים חשובה יותר מאשר בעבר, אנחנו לא אוהבים את הביטוי "לשון מאזניים", או (חוזר על הביטוי בערבית.) אנחנו לא אוהבים את הביטוי הזה, כי אנחנו לא בקואליציה. אנחנו לא טובעים את הביטוי הזה, אבל אנחנו יודעים שההצבעה שלנו יכולה להעביר ויכולה להפיל. זה מעמד חשוב,

מצריך אחריות, וננצל את זה עד תום למען הציבור שלנו, היום ובכל יום. משפט אחרון, חבר הכנסת גפני, אתה לא רשאי לעזוב את המליאה בלי אישור. היום הוא יום ההולדת שלך, בן 70. אני זכיתי לעבוד יחד איתך. אדוני היושב-ראש, גם אתה היית בוועדת כספים, שנים רבות בוועדת הכספים. עבדתי עם אחרים, אני מכבד את כולם, למרות חילוקי הדעות, אבל אתה היית מבחינתי יושב-ראש ועדת הכספים הטוב ביותר שהיה, האמפתי ביותר שהיה. אני זוכר את ההקשבה שלך בנושאים שאני הייתי מעלה בענייני הרשויות, הציבור הערבי, החברה הערבית, משפחות נזקקות וכדומה, חוק המואזין. כאשר היינו מגישים רוויזיה, היית מתנהג, המשרד מטפל עם הח"כ עד שמגיעים לפתרון. אני חייב לציין שעדיין לא "זכיתי" לשמוע אותך מתבטא באופן גזעני כלפי אחרים. יש רבים ששברו שיאים בנושא הזה. תמיד התחשבנו במה שקרוי "ציפור הנפש" אחד של השני.

למרות חילוקי הדעות בנושאים מדיניים, בנושאים רבים. הרבה בריאות והצלחה לך ממני.

תודה רבה, אחמד. אפילו לא הפסקתי אותך בדברים החשובים כל כך, אבל הלכתי לחדר הסיעה ואמרתי שאני שמחתי להיות הסטודנט שלו במשך עשר שנים כמעט, ואת כל התרגילים שאני עושה לאחרים למדתי ממנו, אז שיבואו אליו בטענות. הרבה בריאות ומזל טוב, חבר הכנסת גפני.

חברת הכנסת סטרוק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא נוהגת לוותר לאחמד טיבי. הפעם ויתרתי לו שידבר לפניי

רציתי שהוא יגיד את הדברים שהוא אמר. עכשיו אני רוצה להגיד לחבריי בקואליציה שלא נמצאים פה, ובעיקר לחברי הטוב זאב אלקין, שדיבר וברח: אחמד טיבי אמר את האמת. מהיום,

יש לכם קואליציה חדשה. האמת שהייתה כזאת מהרגע שהקמתם אותה, מהרגע שהקמתם אותה היא קמה בזכות זה שחברי הכנסת מהמשותפת חיכו בחוץ כדי לוודא שהיא באמת תקום. אבל היום אנחנו כבר במציאות חדשה. מהיום, כמו שאמר חבר הכנסת טיבי, היועץ לשעבר של יאסר ערפאת, יימח שמו, מהיום אתם תעבירו במליאה רק חוקים שהוא יסכים ובמחיר שהוא יקבע. הוא אמר את זה. לא, זו הקואליציה שלכם מעכשיו. אני שואלת מפה את חברי זאב אלקין, שברח, ואת חברי יועז הנדל, איפה הוא?

לא אמור להיות פה שר?

אה, אוקיי, בסדר, גם יועז הנדל ברח. רק רגע, בבקשה לקרוא לשרה זנדברג. בבקשה לקרוא לשרה זנדברג, היא כרגע יצאה.

להמשיך, אדוני?

אני אוסיף לך זמן. בבקשה. אני שואלת: אין לכם גבולות? באמת, באמת אין לכם גבולות? לאן אתם מדרדרים את המדינה הזאת? אנחנו חוזרים עכשיו, אדוני היושב-ראש, מפגרה מדממת, מלוויות אחת אחרי השנייה, מניחומי אבלים וביקורי פצועים שלא נגמרים, מרחובות שהפכו לתופת, מגרזינים שמרוצצים ראשי יהודים ברחובות, וכל זה בגלל שאתם מתעקשים, כמו שאמרה קודם חברת הכנסת פינטו, אתם מתעקשים על האחדות,

עם האויבים שלנו. האחדות ששירלי פינטו דיברה עליה זאת אחדות עם התנועה האסלאמית. ועכשיו, יועז, עכשיו זאת תהיה אחדות גם עם אחמד טיבי, שאמר כאן, אתה הפסדת, הוא הסביר מאוד יפה,

שמעכשיו אתם תעבירו רק את החוקים שהוא יסכים ובמחיר שהוא יקבע. באמת אין לכם גבולות? מה יש לכם להגיד ליתומים ולאלמנות החדשים? זאת האחדות שאתם מייצרים פה בעם ישראל? אני רוצה להגיד, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להצדיע מכאן, מהמקום הזה, לחברתנו חברת הכנסת עידית סילמן, שעשתה תשובה, שבאה ואמרה בפה מלא: ניסיתי, טעיתי, חזרתי בי. ואני רוצה להציע לך, יועז, ולהציע לזאב, שכבר איננו כאן, ולהציע לשאר אנשי הקואליציה שפעם כינו את עצמם אנשי ימין, תגידו כמו עידית: ניסינו, טעינו, חזרנו בנו. יש גבול למחיר שאנחנו מוכנים שהעם הזה ישלם על השיגיונות שלנו.

מספיק. אתם מאבדים לא רק את עצמכם, את עצמכם אתם מאבדים, וזה ברור.

שעמד פה ודיבר ודיבר,

הוא לא מבין שהוא הולך לפח האשפה של ההיסטוריה בקצב הזה? חבל עליו. פוליטיקאי מוכשר, אבל הולך לפח האשפה של ההיסטוריה. אתם מאבדים את העם. אתם מאבדים חיים של יהודים שנרצחים ברחוב בגרזינים.

הרפו. הפסיקו. תודה.

חברת הכנסת רוזין, בבקשה. יושב-ראש הכנסת הנכבד, השר, כנסת נכבדה, אני יושבת פה ושומעת את הנאומים, לפני כן ישבתי בחדרי ושמעתי את הנאומים, ואני פשוט חושבת שאנחנו כנראה גרים במדינה אחרת. היה פה כל כך נפלא בעשור האחרון? חלק מכם שדיברו עכשיו, אני יודעת מה הם אמרו על הממשלות הקודמות. אבל באמת, היה פה כל כך מדהים?

הבוקר קיבלנו תזכורת מחבר הכנסת פינדרוס, שהוא כבר השני שמאיים לעלות עם D9 על בית המשפט העליון. והאמירה הזאת, כרגע הוא מנסה להגיד שהיא בהלצה והומור, ממחישה את הצורך, היא אמירה אלימה ומבזה, ואנחנו צריכים להוקיע אותה כולנו,

היא ממחישה עד כמה ממשלת השינוי הזאת חשובה, עד כמה צריך לשמור עליה. מכיוון שממשלות נתניהו לאורך שנים היו עסוקות בשיסוי ובהסתה, היו עמוסות בחקיקה אנטי-דמוקרטית, בשחיתות שלטונית, ושרים שעמוסים תיקים והרשעות, וראש ממשלה שכמובן עומד לדין, ממשלות שפגעו באמון הציבור, שהפכו את מדינת ישראל למדינה בהמתנה, ממתינה למפכ"ל, ממתינה לפרקליט המדינה, ממתינה, וכל זה כדי לשרת רק בן אדם אחד. ואתם ממשיכים לשרת רק בן אדם אחד, לא את מדינת ישראל. הרי כולנו יודעים מה יחסי הכוחות בכנסת. הייתה יכולה להיות לכם ממשלה, אבל אתם ממשיכים לשרת בן אדם אחד וטוענים שאתם פועלים לטובת המדינה.

עשיתם כל כך הרבה מעשים אנטי-דמוקרטיים, ושל שחיתות, ושנתיים ממשלות מעבר שקיבעו תודעה שכל הזמן הולכים לבחירות. פלא שגם היום כל היום שואלים אותנו: אז יש בחירות? אז יש בחירות? כל הזמן הולכים לבחירות, העיקר שהעומד בראשכם ימשיך לעמוד בראש. נלך לעוד בחירות ועוד בחירות גם אם אין לו רוב. ומה אתם היום, רוקדים על הדם? אורית סטרוק, את לא מתביישת לנצל את הנרצחים, לנצל את האירועים הנוראיים האלה, כאילו לא היה טרור בממשלות נתניהו? כאילו לא היה סבל? כאילו היה שלום ויונים עפו מעלינו? הרי לא עשיתם שום דבר כדי לקדם הסדר.

לא עשיתם שום דבר, ואתם רק יודעים לנצל פחד ולנצל הסתה. פחד בכל העולם, רק אם הוא יוסיף לי דקה. פחד בכל העולם, מיכל, אני אזכיר לך, לא צריך דקה, רק ארבעה הסכמי שלום,

מי שאתה לא צריך לחלוק איתו את הארץ, וזה יפה ומכובד, וטוב שאנחנו ממשיכים את זה. ועם זאת, גרמתם לכך שאנחנו ממשיכים לחיות על חרבנו, כמו שנתניהו אמר שוב ושוב: נמשיך לחיות על חרבנו, בלי שום רצון לנסות להגיע פה למשהו אחר,

ועוד לרקוד על הדם ולהגיד שבגללנו נרצחים פה אנשים? באמת, בושה וחרפה. זו הסתה. אתם צריכים להתבייש לכם. האופן שבו נהגתם בשנים האחרונות היה ביזוי הדמוקרטיה הישראלית, יושבי-ראש שאחד אחרי השני סירבו לכנס מליאה כי היינו מחליפים את ראש הממשלה, שיצאו נגד בית המשפט העליון כי הוא לא נתן לכם ללכת נגד החוק, נגד החוק של התקציב, שתקציב מפזר כנסת, הזמן עבר. סליחה, נתתי לצחי הנגבי לדבר, עם כל הכבוד.

לכן, הניסיון הזה להגיד כאילו הממשלה הזאת היא אסון לכול, שמעתי פה את גפני, שיש לו יום הולדת היום, ומזל טוב, נזעק כאילו זאת ממשלת שבר גדולה, ועם ישראל, ומרגי: משלמים פה מיסים. תודה רבה. מה שקורה פה כלכלית,

ואתם רק רוצים לחזור לעבודה למען מנהיג אחד.

תודה רבה. חבר הכנסת יוראי, בבקשה, אחרון הדוברים, ואחריו, השר המסכם.

אני לא שומע, בבקשה קצת שקט, חברי הכנסת. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני קורא את הכותרת של הצעת האי-אמון הזאת: כישלון הממשלה בניהול איום הגרעין האיראני, משבר האקלים ויוקר המחיה. אני לא כל כך מצליח להבין. לדוגמה, משבר האקלים, ואני עוסק לא מעט בצורך שלנו להיאבק במשבר האקלים, שהוא האיום הכי גדול שאני מזהה על בני הדור שלי, ממשלות נתניהו במשך עשור הזניחו את הטיפול במשבר האקלים. כך לדוגמה ישראל לקחה על עצמה במסגרת הסכם פריז שלוש התחייבויות, שלוש התחייבויות מאוד כבירות, לא שאפתניות במיוחד ביעדים שנקבעו, אבל שלוש התחייבויות. הראשונה היא מעבר לאנרגיות מתחדשות, השנייה התנהלות אנרגטית, והשלישית, הפחתת הנסועה הפרטית. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, בתקופת ממשלות נתניהו, האם עמדנו ביעדים שממשלות נתניהו לקחו על עצמן בתחום של התייעלות אנרגטית? התשובה היא לא ולא. תחזירו את הגז לים, זאת האג'נדה שלכם. בתחום של מעבר לאנרגיות מתחדשות, התשובה היא לא ולא, בתחום של הפחתת הנסועה הפרטית, לא ולא. ודווקא בממשלה הזאת, חבריי וחברותיי, יש התקדמות משמעותית בכל הקשור להתמודדות עם משבר האקלים. שרת האנרגיה קארין אלהרר דאגה יחד עם ראש הממשלה נפתלי בנט לקבוע שעד שנת 2050 ישראל תגיע לאיפוס של פליטות הפחמן, ואנחנו דואגים למדיניות של האצת האנרגיות המתחדשות. יש עבודה משמעותית להגיע ליעדים שהממשלות של נתניהו קבעו ולא עמדו בהם. אתם מבקשים להביע בנו אי-אמון על יוקר המחיה? אני אחד מחברי הכנסת הצעירים בבית הזה, בן זוגי ואני גרים בדירה שכורה במרכז הארץ, ויחד עם בני הדור שלי, ואני יכול לומר לכם, חבריי וחברותיי קורסים תחת הנטל הכלכלי אחרי עשור של שלטון נתניהו. אז תגידו לי, בבקשה,

מאשימים את הממשלה הזו בכך שאנחנו לא מצליחים בתחום של משבר האקלים ויוקר המחיה? אתם לא מתביישים? היכן הבושה?

היכן הבושה? חבר הכנסת קרעי, אתה יודע, לפי שיטת הממשל בישראל צריך רוב פרלמנטרי כדי למשול, וכרגע יש רוב לקואליציה על פני האופוזיציה. אין לכם ממשלה. אין לכם רוב בכנסת.

לכן אני מציע לך,

לכן אני מציע לכם, חבריי חברי האופוזיציה,

להתאמץ קצת יותר בניסוח הצעות האי-אמון שלכם, כי זה פשוט מביש. העובדה שאתם תולים בממשלה הזו את המקום שישראל נמצאת בו במשבר האקלים משפט לסיום, בבקשה. וביוקר המחיה, תסתכלו על עצמכם בראי ותתביישו.

רבה. בבקשה, השר הנדל.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני שמח לראות אתכם אחרי הפגרה. הימים הלאומיים הם ימים של חשבון נפש לאומי. כל אחד מאיתנו צריך להסתכל על מעשיו ועל מעשי האומה ולשאול את עצמו איך הוא שומר על הבית הזה מכל משמר. על איזו מפלגה אתה מדבר?

אלה ימים עם משמעות, ימים שבהם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו מגינים על הממלכה היהודית השלישית. פעמיים מדינות היהודים כשלו, והן כשלו בגלל מלחמות אחים. אף גימטרייה של שלמה קרעי לא עזרה להן. הן כשלו כי נלחמו אחד עם השני. אין לכם ממשלה.

ואז עומדת כאן אורית סטרוק לפני כמה דקות ומדברת על פיגועי טרור. פרפורי גסיסה. כולנו נלחמים בטרור, אבל תוך כדי הדיבור של אורית סטרוק על מנסור עבאס אני נזכרתי, אתם נופלים רק בגלל שפגעתם בקודשי ישראל,

יחד עם חברה רוטמן, עמדה והצביעה בעד מנסור עבאס לוועדה בכנסת, שיהיה יושב-ראש. ואז אני שואל את אורית: אורית, איך זה יכול להיות שאת מצביעה בעדו? האם אי פעם הצבעת בעד תומך טרור, לדברייך? איך זה יכול להיות שאת מצביעה? אז היא אומרת לי: עזוב אותך,

אתה מבין, אתה יודע. כשזה נוח, אז בן אדם הוא תומך טרור, וכשזה לא נוח אז הוא לא תומך טרור.

כשזה נוח הוא תומך טרור? כשזה נוח, הוא שותף פוליטי, וכשזה לא נוח, הוא לא שותף פוליטי. ואני רוצה להציג בפניכם את מלוא הצביעות של האירוע. לא אורית סטרוק ולא החברים מהליכוד שכתבו פוסטים מלבבים על שיתוף הפעולה עם רע"מ ערב הממשלה הקודמת, כשהם חשבו שהם הולכים להיות שותפים, לא אלה ולא אלה באמת מתכוונים. כל מה שהם רוצים זה לחזור לשלטון, וסומכים על הזיכרון הקצר של הציבור. ולכן מתפקידי להזכיר לציבור שאנחנו במדינה הזאת נלחמים מלחמת חורמה בטרור כבר 100 שנה, ולצערי נמשיך להילחם. אנחנו חיים על חרבנו. הייתי שמח אם זה לא היה כך, אבל זו המציאות. ואנחנו מגינים על המולדת, ולצערי יש לזה מחיר, מחיר כואב וכבד. אבל אם לא נילחם ביחד, אם לא נעשה את זה ביחד, לא נצליח. אנחנו חייבים, חייבים, לא, למשותפת.

חברת הכנסת סטרוק.

אורית סטרוק היקרה, כמדומני הצבעת לא מעט פעמים בכנסת הקודמת עם המשותפת. אדוני השר, רק שנייה אחת. לא רק שהצבעת, אלא הפלת חוק חשוב, חוק האזרחות, וזו הצביעות הכי גדולה. חברת הכנסת סטרוק, נא לשבת במקום. חברת הכנסת סטרוק, נא לשבת במקום. זו הצביעות הכי גדולה. חברת הכנסת סטרוק, נא לשבת במקום. כיצד עומדת כאן חברת כנסת, אני קורא אותך קריאה

עומדת כאן חברת כנסת, טוענת שהיא מייצגת אינטרס ציוני, חברת הכנסת סטרוק,

אני קורא אותך קריאה

חברת הכנסת סטרוק, קריאה שנייה.

פוליטיקה. יועז, לא יכול להיות שאתה מסכים לדבר כזה. חברת הכנסת סטרוק, הפוליטיקה מאפשרת. אני מבקש בכל לשון של בקשה, שבי.

רוצה, בבקשה. ואז בוקר אחד מתעוררת אורית סטרוק ומצביעה בעד מנסור עבאס כיושב-ראש

שבי.

עכשיו לגבי הטענות של חבר הכנסת גפני,

חבר הכנסת גפני דיבר כאן על "חיה ותן לחיות". חבר הכנסת גפני לא רוצה באמת "חיה ותן לחיות" לגבי הטלפונים, הוא רוצה "חיה ותן לשלוט". כי מי שירצה טלפון כשר, יהיה לו טלפון כשר, אבל הוא רוצה לשלוט גם על האחרים. ולכן הניוד, היכולת של חרדי מעל גיל 18 לקבוע איך הוא שולט בחייו שלו ובמספר, זה לא לקבוע, בניגוד לספין התקשורתי, שאולי עובד,

בעיתונות החרדית, זה לא לקבוע כיצד החרדים ינהגו.

אני מכבד את אזרחי ישראל החרדים, ואני שמח מאוד שיהיו להם כמה שיותר תשתיות תקשורת, בניגוד למה שהיה בשנים הקודמות, ושיעשו מה שהם רוצים. אבל שאף אחד לא ישלוט עליהם, למעט צעירים מתחת לגיל 18. כל הרעיון הוא שמי שירצה יבחר לו כשרות אחרת ויוכל לנייד את המספר אם הוא ירצה, ולו יהיה חופש בחירה ולא לעסקנים חופש שליטה, זה הכול. ואני יודע שזה מרגיז, אבל אני לא מוכן שתהיה אוטונומיה במדינת ישראל שבה במקום אחד יחליטו על אחרים חבורת עסקנים, ובמקום אחר,

כל הציבור הכללי יוכל לבחור מה שהוא רוצה. ואני יודע שזה מפריע וכואב. ובאותה נשימה אני אומר גם לחבר הכנסת פינדרוס: סבא שלי חלם על מדינה יהודית עם ריבונות ועצמאות משלנו, מדינה שבה הכול שלנו.

כי בגולה הכול היה שלהם: הצבא היה שלהם, המשטרה הייתה שלהם, הפרקליטות הייתה שלהם. אם ראית שוטר, ידעת שהוא נגדך, ושופט היה שלהם, של הגויים. פה בארץ הכול שלנו. זה לא מושלם, יש לי הרבה ביקורת על מערכת המשפט, אבל זה שלנו. זה שלנו. ולכן כשחבר הכנסת פינדרוס אומר: אני רוצה לשרוף את בית המשפט, במטפורה, בכוונה או בהלצה, זה בכלל לא משנה, מה עומד מאחורי האמירה הזאת? תנו לנו את הגטו שלנו ואל תיתנו למדינה להתערב. ואת המקל הזה אי-אפשר להחזיק משני קצותיו. ואני קורא כאן לכל מי שרואה עצמו שותף טבעי לגישה החרדית והחרד"לית, שאומרת: אנחנו נתערב בענייני דת ומדינה לך, אבל אצלנו אל תתערב, שהמדינה לא תתערב,

מטפורה או לא מטפורה, נשרוף את בית המשפט, אבל אצלנו אל תיגע בכלום, זה לא עובד ככה. מדינה לא יכולה להתקיים ככה. היא לא יכולה להתקיים כשבמגזר הערבי אין חוק וסדר, וחוסר משילות ופרוטקשן ופוליגמיה בנגב ובגליל, והיא לא יכולה להתקיים כאשר קבוצות אחרות או מגזרים אחרים בוחרים באוטונומיה הזאת.

ולכן אני מצפה מכל מי שרואה את עצמו שותף טבעי למפלגות החרדיות לקום ולהתקומם. בלי מוסדות מדינה אין מדינה. מותר לבקר אותם, מותר לבחון איך לשפר ולתקן, אבל בלי המוסדות האלה אנחנו לא נחזיק מעמד. בלי המוסדות האלה החלום הציוני יגיע לסיומו, וכל מי שאחראי ורואה עצמו נציג של מדינת ישראל ושליח ציבור, אני מצפה ממנו לצאת ולהתקומם נגד זה, וזה לא קשור לשאלה אם רוצים לשנות עם הביקורת השיפוטית, אם רוצים להפריד בין תפקיד יועץ משפטי לבין תפקיד התובע, אם רוצים לתקן ולשפר או לשנות את השיטה לבחירת שופטים. אין לנו ארץ אחרת. אין לנו מדינה אחרת. אנחנו לא נצליח להתקיים אם לא ניקח את רוח יום העצמאות ואת רוח הימים הלאומיים ונזכור למה אנחנו כאן ולאן אנחנו הולכים. ובהקשר הזה אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים ביחד, לא רק פוליטיקה ולא רק מריבות כל היום. אין לכם מנדט.

שנה עברה מאז שצעק חבר הכנסת שלמה קרעי בגימטרייה כפולה ומכופלת: אין לכם מנדט.

והממשלה עדיין עומדת על תילה. ממש מבדח. ככה נראית הממשלה. נדמה לי שהגיע הזמן לזהות מהם האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל, איפה אנחנו יכולים לשתף פעולה. גימטרייה זה נחמד, חבר הכנסת קרעי, אבל זה לא תורם לאומה שום דבר. אין שיתוף פעולה עם תומכי טרור. אני בספק אם זה תורם למישהו משהו. לא משנה באיזו ממשלה, גימטרייה זה שעשוע, גימטרייה זה ספין, זאת כותרת, אבל איך זה תורם במשהו לאזרחי מדינת ישראל? תשאל את עצמך, חבר הכנסת קרעי, מה אתה רוצה לתקן ולשנות במדינת ישראל, במה אתה רוצה להועיל, איך אתה רוצה להועיל. קודם כול שתלכו הביתה.

נדמה לי שזה היה ביום שחברת הכנסת סילמן הודיעה שהיא לא רוצה להיות יותר חלק מהקואליציה, אני לא זוכר את לשון ההודעה המדויקת, עמד חבר הכנסת קרעי מעל בימת הכנסת והסביר שזה יום חג גדול יותר משחרור הכותל, הקרב על המיתלה, הכרזת העצמאות ומבצע אנטבה ביחד. עמדתי אז ושאלתי את קרעי: אתה רציני? זאת הפרספקטיבה ההיסטורית שלך? והוא אמר: כן, אתה תראה. עברו יומיים, ואף אחד לא זוכר את היום הזה. אני לא הייתי בנאומים שלך, כי אין לי כוח לשמוע דברי

במקום להכריז על ימים לאומיים שמחזיקים שעתיים ולדבר על גימטריות, ואני מודה שמאוד מרשימה אותי היכולת הגימטרית שלך, בוא תחשוב איך אתה רוצה להועיל למדינת ישראל. תן רעיון, חוק, הצעה שאותה אפשר להעביר במושב הכנסת, ובוא נסכים עליה, ביום רביעי, בוא נסכים עליה ביחד. הרי את הכנסת לא תצליח לפזר גם אם תגיש עכשיו שלוש פעמים הצעות חוק.

ואתה כבר שנה מבטיח שעוד רגע זה נגמר, לא נכון, אני אמרתי שזה ייקח שנה. ועוד רגע זה מסתיים, ובגימטרייה זה היה אמור להסתיים כבר לפני תשעה חודשים ועם עשרות פסוקים, וזה לא עובד. אז בוא תחשוב במה אתה יכול להועיל, זה יכול להיות מצוין. וכאן אני רוצה לספר לכם על כמה תהליכים חשובים שהתרחשו בשנה האחרונה שאני חושב שהם לטובת הציבור, ואני בטוח שחבר הכנסת קרעי מרוצה מהם. קח לדוגמה את נושא הדואר, חברה ממשלתית ותיקה, שהגיעה למיליארד שקל גירעון. איך היא הגיעה למיליארד שקל גירעון? כי יש בה הרבה מאוד עובדים מיותרים. זו חברה שבנויה כמו שכבות גיאולוגיות של עובדים. אם הולכים אחורה, מגלים שם את מפא"י ואת קדימה ואת מפלגת העבודה וליכוד ליכוד ליכוד, ואז פתאום אתה מגיע למציאות של מיליארד שקל גירעון והרבה מאוד עובדים שעושים עבודה כפולה, עובדים טובים, רציניים, אבל עובדים כפול, ויש חוסר יעילות בדואר ומיליארד שקל גירעון. ואני שואל את עצמי: למה לא עשו עם זה כלום כל כך הרבה שנים? הרי הייתה פה ממשלה שדיברה על שוק חופשי, והיא כמובן לא בעד ועדי עובדים אלא בעד תחרות. איך לא עשו כלום? ואני מגלה על שולחני דוח, ואני שואל: מה עשו עם הדוח הזה השרים הקודמים מהליכוד? ומתברר שאפילו לא קראו אותו, פחדו שהמילים ינשכו מישהו. בחיים לא שמעתי על שרים שמפחדים ממילים ומדוחות. ואני קורא את הדוח, ומתברר שאפשר וצריך להכניס תחרות ולהפריט את הדואר. מה, באמת היה צריך שר שלא מגיע מהליכוד כדי להגיע למסקנה שהחברה הזאת צריכה הפרטה כי אחרת היא מגיעה לפשיטת רגל? זה הימין הכלכלי? זה הסיפור? קחו את נושא הסיבים. לפני שנתיים וקצת מדינת ישראל הייתה מחוברת עם 2% בלבד לסיבים אופטיים, לאינטרנט מהיר. מה עושה אינטרנט מהיר לך, חבר הכנסת אקוניס? מה עושה אינטרנט מהיר? הוא מצמיח את שוק התעסוקה ב-3%, את התל"ג, ב-1.1%. לפני 12 שנה עמד ראש הממשלה דאז נתניהו בקריית שמונה ודיבר על הטרקטור הסובייטי ועל המכונית המהירה ולמה צריך סיבים אופטיים. בתוך שבועות ספורים יהיה אינטרנט מהיר בקריית שמונה,

עברו 12 שנה עד שהגעתי כדי לחנוך סיבים אופטיים. ומסתכלים על יהודה ושומרון, למה לא היה אפשר לחבר את יהודה ושומרון לסיבים אופטיים, לאינטרנט מהיר? איפה מגיני ההתיישבות הגדולים? דיברו כל כך הרבה. מה הם עשו?

הפלא ופלא, בשנה האחרונה יהודה ושומרון מתחברת לאינטרנט מהיר. זה מתחבר בסוף למבחן התוצאה, הבעיות הן עליי והתוצאות הן עליי. קריית ארבע מתחברת לסיבים אופטיים. ואני שואל את עצמי: מה קרה, איפה היו אנשי הליכוד כל התקופה הזאת? למה זה לא קרה? ואתם יודעים איפה הם היו? הם לא רצו לקבל החלטות, לא על סיבים אופטיים ולא על הדואר. קחו את הנושא של קליטה וכיסוי. מדינת ישראל עברה רפורמה חשובה שהורידה את המחירים על הסלולר, ואכן, המחירים הם הכי נמוכים בעולם, אבל החברות הפסיקו להשקיע בתשתיות, ומקומות רבים היו בלי קליטה וכיסוי, גם ערים חרדיות. והינה, כאשר מחליטים לשפר את הקליטה והכיסוי, אפשר לעשות את זה, אפשר לקדם קליטה וכיסוי, ואנחנו מתקדמים מ-75% של קליטה וכיסוי ל-95% קליטה וכיסוי עד פברואר 2023, שירות פשוט לציבור. מה זה השירות הזה? האם צריך בשביל זה ממשלת ליכוד-חרדים? האם זה שירות רק למי שלא מצביע למפלגות ליכוד והחרדים?

זאת פשוט תפיסה ממלכתית, לראות את הציבור, מה שהציבור צריך וזקוק לו. ואתם יודעים למה הציבור זקוק וצריך עכשיו? הוא זקוק ליציבות. אם תשאלו לא את הפעילים הפוליטיים שרוצים לחזור לעסקונה ולמשרות ולשררה, אם תשאלו את הציבור באמת מה הוא רוצה עכשיו, אם הוא רוצה עוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות ועוד בלגן ועוד שלטים על הגשרים ועוד מריבות ברחובות, הוא יגיד לכם שלא. הוא צריך יציבות. הוא צריך יציבות כדי להילחם בטרור, כי הטרור לא מתחשב באיזו ממשלה קיימת ומה הרכב הממשלה. כשצעיר ערבי מוסת רוצה להרוג יהודי, לא אכפת לו מאיזו מפלגה הוא ולא אכפת לו מה העמדות שלו. הוא רוצה להרוג כי הוא רוצה להרוג יהודי, ומי שמספר סיפורים על מציאות אחרת משקר. וכן, אני יודע שקל לעוות את המציאות. לפעמים אני פוגש אנשים, פעילי ליכוד, פה בכנסת, ואנחנו מדברים על ההתנתקות, והם אומרים לי: מה, את ההתנתקות עשו השמאלנים. אני פותח סרטון יוטיוב ומראה להם מי הצביע בעד ההתנתקות, אתם יודעים מי הצביע, ואז הם אומרים לי: לא נכון. אני אומר להם: אבל תראו את הסרט. אני לא יודע להתמודד עם שבתאות. עם ישראל, אני מאוד רוצה שיצביעו. עם ישראל לא יודע להתמודד עם משיחיות ועם שבתאות ועם תופעות של עיוות המציאות, אבל עם ישראל, עם הנצח, לא מפחד מדרך ארוכה. הוא לא מפחד משקרים, הוא לא מפחד מגוזמאות והוא לא מפחד מבדיות. המציאות היא כזאת שמדינת ישראל, כאשר יש לה ממשלה יציבה, היא מצליחה לקדם תהליכים והיא מצליחה לקדם תהליכים לטובת הציבור החרדי. וחבר הכנסת גפני, אני לא רוצה להראות לך את הווטסאפ שלי, כמה חרדים שולחים לי: תודה רבה על הרפורמה, כמה עוצרים אותי ברחוב ואומרים לי: תודה רבה,

אנחנו לא יכולים להגיד את זה בקול, כמה מהציבור החרדי מחזיקים בטלפון כשר וטלפון להתקשר. תגיד לי, אתה עושה צחוק? חברים, אני כל כך נלהב שחזרתי לפגוש אתכם, חיים.

אני רואה אותך ריאליסט, בן אדם חושב, יודע מה מחכה. אני יודע שהתגעגעתם לנאומים שלי, ולכן אני משלים את כל מה שהיה חסר לכם בחודשים האחרונים. לאור בקשת הקואליציה, אני משלים את כל מה שהיה חסר לכם בתקופה האחרונה. תעשה את נאום החמוצים, יועז. אנסה. אנסה. וכשאני מסתכל על הצורך של עם ישראל, מה עם ישראל רוצה יותר מכל דבר אחר, גם אם ברשתות החברתיות זה נשמע אחרת, מה עם ישראל רוצה יותר מכל דבר אחר? הוא רוצה אחדות. הוא רוצה שנצליח לחיות אחד עם השני. כל כך הרבה פעמים אני שומע אזרחים ישראלים שבאים להגיד לי: אנחנו מתביישים במה שקורה בכנסת. אנחנו רואים את הצעקות ואת הצרחות ואת הקללות, ואנחנו מרגישים שכך אנחנו לא מחנכים את ילדינו. אנחנו לא רוצים שכך זה ייראה. את האחדות הזאת אפשר להשיג מתוך ויכוח, מתוך פולמוס יהודי שמכבד אחד את השני ואת העמדות אחד של השני, מתנגד להם, אבל מכבד. לא צריך להמציא ולא צריך לשקר ולא צריך לעוות עמדות. בסך הכול צריך להתווכח. ואני מניח שבוויכוח הזה פתאום תתגלה האמת, המרה או המתוקה. פתאום יתברר שכל מה שאנחנו רבים עליו פה בבית הזה זה על רצון של קבוצה אחת לחזור לעמדות השררה ועל הרצון שלנו לממשלה יציבה. תתפלאו עד כמה הוויכוח הוא שטוח בפוליטיקה.

מסתכל על המשימות הגדולות של המדינה הזאת, של האומה הזאת. נכנסנו עכשיו לשנת ה-75 להקמת הנס הגדול שנקרא מדינת ישראל. נס דתי או נס חילוני, המשימות המשותפות שלנו הן לוודא שאנחנו רוצים את העשור השמיני, מקיימים פה מדינה פורחת, משגשגת, בטוחה וצודקת, עם ויכוח בריא בתוך הפרלמנט, בתוך כנסת ישראל. אפשר לנהל את הוויכוח הזה. אפשר לנהל אותו בלי הכפשות אחד של השני. אפשר לנהל אותו מתוך דיוני עומק. אפשר וצריך לשאול את עצמנו איך אנחנו מחזקים את הרוח הציונית בתוך מדינת ישראל. האם הציבור הישראלי יודע ש-54% מתלמידי כיתות א' אינם לומדים היום בחינוך ציוני? יש לנו משימה לאומית לשנות את זה. האם הציבור הישראלי יודע שרק 50% מהישראלים מתגייסים לשירות צבאי ורק 43% מסיימים שירות צבאי מלא? יש לנו משימה לאומית לשנות את זה. האם הציבור הישראלי חי בנוחות עם כך שאנחנו מקיימים מדיניות של אוטונומיות בתוך מדינה ריבונית כבר שנים ארוכות? מתעלמים מהאוטונומיה של ערביי ישראל בנגב ובגליל, מתעלמים מחוסר המשילות שנים ארוכות, רואים את שומר החומות וחושבים שזה גשם. האם הציבור הישראלי יודע שככל שעובר הזמן ומשקיעים פחות במגזר החרדי, כך יש תופעה של נוער שוליים שנמלט ואיש לא עוזר לו? כך יש תופעה של קושי להיכנס לשוק העבודה? גם בזה צריך לטפל. האם הציבור הישראלי מבין ויודע שדיוני עומק כאלה אנחנו לא מצליחים לקיים בכנסת? כי אנחנו צועקים אחד על השני, בין שזה הגימטריות של חבר הכנסת קרעי ובין שזה מלמולים של אחרים. לציבור היהודי, לציבור הערבי שגר במדינת ישראל, למגזר החרדי, למגזר הדרוזי, מגיעים להם דיוני עומק. דור המייסדים שחלם על מדינה יהודית ריבונית, מגיע לו שבפרלמנט הישראלי, ראשית צמיחת גאולתנו, יקיימו שיח משמעותי על עתידה של המדינה, על איך מדינת ישראל צריכה להיראות ב-2048, על איך המגזרים השונים שותפים ביחד לחובות ולזכויות ואין צעיר ישראלי שמרגיש שהוא מחוץ למעגל ואין לו חובה לקיים את חובותיו למדינה. ובאותה נשימה, זכויות, זכויות וחובות שוות לכולם, לא כי מדינת ישראל צריכה, לא כי אנחנו זקוקים לזה, אלא מכיוון שכך מייצרים זהות כאזרח. כאשר צעיר חרדי ילך לזק"א או לאיחוד הצלה, ארגונים נהדרים, ויהיה במסלול שירות לאומי, במקביל לצעיר חרדי שהתגייס, במקביל לצעיר חילוני או דתי לאומי שהתגייס, במקביל לצעיר ערבי שילך לשירות לאומי, השותפות תהיה טובה יותר והגורמים הקיצוניים יתמתנו. אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו במדינת ישראל לתת צ'ופרים לקולות הקיצוניים. אנחנו לא יכולים לעודד אותם. קחו לדוגמה את מה שקרה בנגב ב-30 השנים האחרונות. אספר לכם על זה בנאום הבא. בנאום הבא, אני מבטיח לספר לכם על מה שקרה בנגב ב-30 השנים האחרונות. בשבילך, מאי גולן, נספר את זה. אני מודה לכם על שהקשבתם בהאזנה רצופה. היו לי עוד הרבה דברים לומר, אבל תם הזמן. אני מאחל לכולנו מושב קיץ פורה ועמוק עם שיח רציני ומשמעותי.

תודה רבה. אני מבקש מחברי הכנסת לתפוס את מקומם. בבקשה, חברי הכנסת, נא לתפוס מקום. על פי בקשת האופוזיציה, אני מבקש שקט באולם, אנחנו ניגשים להצבעה. אפשר להכניס את חברת הכנסת סטרוק ואת חבר הכנסת אמסלם. נכנס. אנחנו ניגשים להצבעה שמית, לא רוצים? לא, אנחנו לא רוצים שמית.

אמרת לי בסדר, חשבתי שהבנת. אנחנו לא רוצים שמית. לא, חשבתי שאתה רוצה שמית. ובכן, חבר הכנסת טופורובסקי,

ובכן, על פי בקשת הקואליציה, אנחנו ניגשים להצבעה, הצבעה שמית. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. מזכיר הכנסת, בבקשה לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה,

אבידר, נגד יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, נגד ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק,

חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, בעד יואב בן צור, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, נגד קרן ברק, בעד ניר ברקת, בעד יאיר גולן, נגד מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט,

גילה גמליאל, בעד מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר,

צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה, נגד מכלוף מיקי זוהר, בעד אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז,

אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי,

כהן,

מאיר כהן,

יום טוב חי כלפון,

עופר כסיף, נגד אופיר כץ,

חיים כץ,

ישראל כץ,

רון כץ,

יוראי להב הרצנו, נגד

אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, בעד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן,

גבי לסקי,

יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, בעד אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי,

מופיד מרעי, נגד בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן,

אביר קארה,

אלכס קושניר, נגד

גלעד קריב,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב,

מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה,

מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר,

יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד רם שפע, נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן, נגד בבקשה לקרוא פעם נוספת בשמות חברי הכנסת.

מיכאל מרדכי ביטון,

נפתלי בנט,

מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא במליאה ומזכיר הכנסת לא קרא בשמו? אין אחד כזה. ובכן, הסתיימה ההצבעה. בבקשה לספור. להלן התוצאות:

נגד, 61. לפיכך, הצעת האי-אמון מטעם סיעת הליכוד לא עברה. אני מבקש שקט.

במליאה. אנו ניגשים להצבעה על הצעת האי-אמון

מזכיר הכנסת, בבקשה לקרוא בשמות חברי הכנסת. בבקשה לא להפריע בהצבעה. בבקשה לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, נגד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, נגד ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר,

דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו,

ענבר בזק, נגד חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, בעד יואב בן צור, בעד נפתלי בנט, נגד אלינה ברדץ' יאלוב, נגד קרן ברק, בעד ניר ברקת,

יאיר גולן,

מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, נגד יואב גלנט,

גילה גמליאל, בעד מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, נגד משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן,

צבי האוזר,

צחי הנגבי,

שרן מרים השכל,

וולדיגר,

רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא,

נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח

אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן,

מאיר כהן,

יום טוב חי כלפון, נגד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד חיים כץ,

ישראל כץ, בעד רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין,

נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, בעד גבי לסקי,

יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי,

פטין מולא, בעד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז,

אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה, נגד יעקב מרגי,

מרעי, נגד בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד עצור שנייה, עצור.

צא בבקשה החוצה. צא בבקשה החוצה. אתה לא חבר כנסת ואתה לא יכול להגיד "בעד" במקום חבר כנסת. צא בבקשה החוצה. למה, אצלכם לא עושים את זה? צא החוצה ועד סוף היום אל תיכנס. חבר הכנסת סופר, בבקשה להגיד מה אתה מצביע. בעד.

בעד למה,

הסיעות שלכם עושים את זה. חבר הכנסת אמסלם, שמעתי אותך היום מספיק. זה מנהל הסיעה שלהם. חבר הכנסת קיש. חבר הכנסת קיש. אתה לא מתבייש? חבר הכנסת אמסלם, קריאה ראשונה. אין בעיה.

עד שנתחיל להוציא אותך.

תירגע, בבקשה. אל תגיד לי תירגע.

אי-אפשר לסבול את זה יותר. כל הכבוד. תספור את השריקות האחרונות שלך. (חבר הכנסת דוד אמסלם יוצא מאולם המליאה.) בבקשה החוצה. שב, שב. לא, הוא לא אומר במקום חבר הכנסת "בעד". שב. בבקשה להמשיך. מיקי, מיקי, הם עושים את זה שם. הם עושים את זה שם.

חברת הכנסת שטרית, הוא אמר במקום חבר הכנסת "בעד". הוא לא חבר כנסת. תודה. נא להמשיך. מהיום והלאה אנחנו נצלם אותם. הם לא מפסיקים, חברת הכנסת שטרית, מספיק.

מספיק. הבנתי אותך. הם לא מפסיקים להגיד את זה. חברת הכנסת שטרית, קריאה ראשונה. איזה עריצות. מספיק עם העריצות. (קורא בשמות חברי הכנסת) אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, נגד בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש, נגד מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן, נגד אביר קארה, נגד אלכס קושניר, נגד יואב קיש,

גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, בעד יעל רון בן משה, נגד מוסי רז,

אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד רם שפע,

נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת בבקשה פעם נוספת. (קורא בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

מירב בן ארי,

רם בן ברק, נגד מאזן גנאים, אינו נוכח צבי האוזר,

מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח

אינו נוכח עופר כסיף, אינו משתתף בהצבעה אורלי לוי אבקסיס, בעד עידית סילמן, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא במליאה ומזכיר

אין אחד כזה. הסתיימה ההצבעה. בבקשה לספור.

56 נגד. לפיכך, הצעת האי-אמון לא עברה. הודעה מטעם יושב-ראש ועדת הכנסת. חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, מיקי, היושב-ראש,

אתה צריך לדייק. מכיוון שאתה רוצה בעקבות מה שהוא אמר להגיב, אתה אומר "הודעה אישית" זה לא בדיוק מתיישב. כתבת אחרי השר הנדל. אני מציע שתהיה יותר מדויק. בבקשה, חבר הכנסת גינזבורג. קוראים לזה הודעה אישית בתקנון. לפרוצדורה קוראים הודעה אישית. תודה רבה. בפתח הדברים הייתי רוצה לברך את חברי הכנסת בכנס טוב ומוצלח לכולנו, ולבית הזה, ולדמוקרטיה הישראלית, ולכל אזרחי ישראל, וגם לברך את מזכיר הכנסת בתפקידו החדש. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, החליטה ועדת הכנסת להקים ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה, לשם פיקוח על חלקים שונים של יישום החוק ואישור של תקנות וצווים לפיו. הוועדה המשותפת תהיה בת תשעה חברים, שלושה חברים מכל ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט יכהנו חברי הכנסת גלעד קריב, אשר יכהן כיושב-ראש הוועדה, וחברי הכנסת אורי מקלב ואוסאמה סעדי, מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה יכהנו חברי הכנסת לימור מגן תלם, מוסי רז ונציג סיעת הציונות הדתית, מטעם ועדת המדע והטכנולוגיה יכהנו חברי הכנסת טטיאנה מזרסקי, יוסי שיין ונציג סיעת הליכוד. עוד ברצוני להודיע, כי בהתאם לסעיף 10(א)(5)(ג) לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות), החליטה ועדת הכנסת להקים ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת העבודה והרווחה שתעסוק בגיל המזכה נגדים בקצבת פרישה. הוועדה המשותפת תהיה בת עשרה חברים, חמישה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת החוץ והביטחון יכהנו חברי הכנסת רם בן ברק, אשר יכהן כיושב-ראש הוועדה, נירה שפק, איתן גינזבורג, מאיר פרוש ונציג סיעת הליכוד, מטעם ועדת העבודה והרווחה יכהנו חברי הכנסת אפרת רייטן מרום, אלינה ברדץ' יאלוב, יצחק פינדרוס, מיכל רוזין ונציג סיעת ש"ס. עוד ברצוני להודיע כי ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת חוק-יסוד: זכויות בהליך פלילי, שמספרה 1523. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אם תוכל בבקשה להחליף אותי, אני אודה לך. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 24), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון. הצעת ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס'

התשפ"ב 2022. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 26) (הגבלת כהונת ממונה), התשפ"ב 2022, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61) (תיקון), התשפ"ב 2022, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 139) (חלוקה למחוזות), התשפ"ב 2022, הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס' 22), התשפ"ב 2022, הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 102) (הסדר גישור בין-לאומי), התשפ"ב 2022, הצעת חוק רשות התעופה האזרחית (תיקון מס' 3) (אישור בדבר כשירות אווירית לכלי טייס של צבא זר), התשפ"ב 2022, הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 8); הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש, התשפ"ב 2022, הצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב 2022. עד כאן. תודה רבה למזכיר הכנסת. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן האומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב 2022, שמספרה מ/1538, לקריאה הראשונה. יציג את הצעת החוק השר במשרד האוצר חבר הכנסת חמד עמאר. השר חמד עמאר,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מביא את הצעת חוק מענק וסיוע לעסקים בשל

נגיף זן האומיקרון והפגיעה הכלכלית בעסקים. אבל לפני שאני מביא את הצעת החוק, בשבוע שעבר הייתה הצעה לסדר-היום בנושא, ואני אמרתי שכבר בשבוע הראשון של המושב נביא את זה, והיום, יום שני, אנחנו מביאים את זה. אני מקווה שנספיק עד יום רביעי,

עד יום שני הבא נביא את זה לקריאה שנייה ושלישית. אני מקווה גם שאופוזיציה וקואליציה נצביע בעד הצעת החוק החשובה הזאת. אני רוצה לתת כמה נתונים. אדוני היושב-ראש, אולי אתה יודע או אתה לא מכיר או מכיר את הנתונים האלה. טרום-קורונה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש,

מפריע לשר. מפריע לשר. וכשאתה יחד עם חברת הכנסת שטרית, זה כבר אירוע. לשניכם יש קול חזק ומשמעותי. אדוני היושב-ראש, אני אגיד כמה נתונים. אנחנו ישראל השנייה, אנחנו ישראל השנייה. כולכם וכולנו ישראל. כולנו ישראל.

לפני שאציג את הצעת החוק, אתן כמה נתונים שחלק מחברי הכנסת אולי לא מכירים ואולי מכירים. טרום-קורונה, 2019, נפתחו בישראל 27,000 עסקים בחודשים ינואר-פברואר באותה שנה. טרום-קורונה. בשנת 2022 בינואר-פברואר נפתחו 38,000 עסקים, עלייה של יותר מ-33% בפתיחת עסקים. נסגרו יותר עסקים בינואר-פברואר 2019 מאשר בינואר-פברואר 2022. ועוד נתון אחד שאני רוצה להגיד לכם: בארבעת החודשים האחרונים,

זאת פעם ראשונה מאז קום המדינה שההכנסות של המדינה הן יותר מההוצאות. ההכנסות יותר מההוצאות. ונתון נוסף, הגירעון עד עכשיו הוא 0.6%. הנתון הזה מדבר הרבה על הכלכלה, על החוזק של הכלכלה שלנו ועל הניהול הנכון של הכלכלה במדינת ישראל. כשהתפרץ נגיף האומיקרון, זן האומיקרון, הגענו למצב של 85,000 חולים ביום, לעומת מה שהיינו רגילים, 10,000 חולים

השיא הגיע ל-85,000 חולים ביום. החלטנו כמה החלטות: לשלם לעצמאים ימי בידוד, וזו הייתה פעם ראשונה שהממשלה מחליטה לשלם ימי בידוד לעצמאים ולעסקים, בשווי של 400 מיליון שקלים,

סיוע לענפים שנפגעו במיוחד, תיירות, תעופה ותרבות, בהיקף של 730 מיליון שקלים, נתנו הקלה בתזרימים לכלל העסקים בהיקף של 1.4 מיליארד שקל.

במסגרת ההתמודדות עם גל האומיקרון, מוצע לתת גם מענק משולב לעסקים קטנים ובינוניים, באופן מהיר וללא ביורוקרטיה מיותרת, בתקציב של מיליארד שקלים. למענק יהיו זכאים, לפי הערכתנו, למעלה מ-100,000

קטנים ובינוניים. המענק יינתן לעסקים שמחזורם עד 60 מיליון שקלים וירדו במחזור מעל 35% בתקופת האומיקרון. גובה המענק יהיה עד 600,000 שקלים לעסקים קטנים ובינוניים, גדול יותר ב-100,000 שקלים ביחס למענקים הקודמים. לשם המחשה, עסק שמחזורו 250,000 שקלים וזכאי למענק יקבל 8,100 שקלים במקום 6,000 שקלים במענק הקודם, גידול של 35%; עסק שמחזורו 1.5 מיליון שקלים שירד במחזור ב-80% יהיה זכאי למענק בגובה 50,000 שקלים, לעומת 37,500 שקלים במענק הקודם,

גידול של קרוב ל-33%; עסק שמחזורו 20 מיליון שקל שירד במחזור ב-50% וזכאי למקדם הוצאות קבועות מקסימלי, יהיה זכאי למענק בגובה של כ-270,000 שקלים, לעומת 200,000 שקלים במענק הקודם, עסק שמחזורו 60 מיליון שקל שירד במחזור ב-40% וזכאי למקדם הוצאות קבועות מקסימלי, יהיה זכאי למענק של 600,000 שקלים, במקום 500,000 במענק הקודם. אני חושב שהצעת החוק הזאת שמובאת היום

עם העסקים. אני מאמין שקרוב ל-100,000 עצמאים יזכו למענקים, לכן אני מצפה שגם הקואליציה וגם האופוזיציה יצביעו פה אחד בעד הצעת החוק הזאת, ונצליח כבר, או ביום רביעי או ביום שני הבא, להביא אותה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה לשר חמד עמאר. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים, חברי הכנסת, ובכך אני גם נועל את רשימת הדוברים. ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת עופר כסיף. בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אלכס קושניר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני כמה חודשים החליטה הוועדה המקומית לתכנון תל אביב-יפו לאשר תוכנית חדשה לפינוי-בינוי כפוי בשכונת הארגזים שבדרום מזרח העיר. מדובר בתוכנית הרסנית שבבסיסה, כרגיל, העשרת אילי הון תוך פגיעה קשה בתושבים. לשמחתי הוגש ערר נגד התוכנית בידי חברות מועצת העיר שולה קשת ומוריה שלומות, בעזרת עו"ד שרון קרני-כהן מעמותת במקום. בזכות הערר הזה נעצר לעת עתה הליך אישור התוכנית. בזמן הפגרה התארחתי יחד עם חברת הכנסת גבי לסקי בשכונה והשתתפתי בכנס שערכו התושבים בשיתוף סיעת אנחנו העיר בעירייה. פגשתי אנשים שעל אף חרב הגירוש שעומדת מעל ראשם, נחושים להיאבק ולשמור על זכויותיהם. בשכונת הארגזים מתגוררות כ-360 משפחות, רובן צאצאי משפחות שיושבו בשכונה בשנות החמישים. כמו בגבעת עמל, כמו בתל כביר, כמו באבו כביר, כמו ביפו, כמו בלוד, גם בשכונת הארגזים המדינה והעירייה החליטו שהזכות לקניין אינה חלה על משפחות מזרחיות, ומנעו מהן במשך שנים לרשום את הקרקע על שמן. כמו בשכונות מוחלשות אחרות בארץ, גם הזכות לחיים בכבוד נמנעה מהתושבים, ושכונת הארגזים הוזנחה והופקרה, ובינתיים ספסרו בקרקע ובתכנון בלי לדבר איתם או לשאול לדעתם. מטרתה העיקרית והכמעט-יחידה של התוכנית לפינוי כפוי בשכונת הארגזים היא הגדלת זכויות הבנייה של הקבלנים שפועלים בשכונה. במילים אחרות, תושבי השכונה מאוימים על ידי הבולדוזר הנדל"ניסטי של עיריית תל אביב בראשות רון חולדאי, אותו קו נפשע של טיהור כלכלי ואתני על ידי ראש העיר הלבנה,

וחבריו הטייקונים.

בשיתוף פעולה עם נדל"ניסטים כמו רונן יפו וסייענו יוסי אשכנזי, משתמשת בכוח העצום שיש לה על תושבי השכונה כדי להפעיל טקטיקות של הפרד ומשול והפניית תושבי השכונה אלו כנגד אלו, עד למצב שבו, כפי שתושבים סיפרו לי, כבר אינם יודעים על מי לסמוך. הם מציעים לתושבים מסוימים פיצויים נאותים, בעוד את התושבים המוחלשים יותר מפקירים לפעמים ללא קורת גג או פיצוי כלל. מול ניסיונות ההפרדה, חובה לאחד, נא לסיים. את תושבי השכונה ואת כל תושבי השכונות המאוימות בגירוש. אסור שהמאבק נגד העוול הזה ייפסק ולו לרגע. ויתור בשכונה אחת,

משפט אחרון ודי. ויתור בשכונה אחת יוביל לעוד גירוש והרס בשכונה הבאה. המאבק למען תושבי שכונת הארגזים הוא מאבק למען השכונות כולן. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת כסיף. חבר הכנסת קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת קרעי, אינו נוכח, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח, חברת הכנסת סטרוק, אינה נוכחת, חברת הכנסת שטרית, אינה נוכחת, חבר הכנסת בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אבו שחאדה, מוותר. סליחה, סליחה. למה אני לא נוכח?

בבקשה, אדוני. גזענות נגד ערבים. זה תגיד אתה. פשוט לא ראיתי אותך. כל אחד יפרש את זה אחרת. חלילה גזענות.

מה זה פה?

מצטער.

מצטער, אדוני, יש סדר דוברים. בבקשה,

תודה רבה, אדוני. תבקש מסמי אבו שחאדה אם הוא מוכן לתת לך את המקום שלו. אני לא אתן עכשיו מצב שבו עשרה חברי כנסת שאולי נמצאים בפרסה,

אני רק אומר. אגב, אתה מה שנקרא, יעקב, הלכת.

אתה סגן יושב-ראש, אתה מבין את מקומי, נכון? לא ביקשתי, בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. ובלי גזענות.

אני מבקש ממך, בגלל גזענות.

רק תגיד שזה צחוק, כי הפרוטוקול לא יודע כשזה צחוק או לא צחוק. לא, כלפיך זה צחוק.

תודה רבה, אדוני. עכשיו נחזיר לך את כל השניות. נתחיל מחדש, בבקשה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, זו ממשלה רעה מבחינה מדינית ומבחינה חברתית וכלכלית. הצבעת איתם.

אנחנו נגד בנימין נתניהו. אז תחליטו מה אתם. הממשלה הזו פגעה בערביי הנגב יותר מכל פעם מאז סיום הממשל הצבאי. הממשלה הזו העלתה את המחירים נגד השכבות המוחלשות יותר מכל תקופה אחרת מאז שנת 2004. הממשלה הזו פוגעת בתושבים בירושלים המזרחית, בין היתר בתקציב המדינה, שיש בו בנייה של 9,000 יחידות של מתנחלים באמצע ירושלים המזרחית, יותר מכל פעם מאז הכיבוש בשנת 1967. הממשלה הזו עושה את הכול בשביל לחלק את מסגד אל-אקצא, יותר מכל ממשלה אחרת. זו ממשלה רעה שצריך להפיל אותה. הממשלה הזו היא מין compromise בין הימין לבין השמאל הציוני, שזה בלי ביבי אבל עם המדיניות של בנימין נתניהו. הממשלה הזו היא מין compromise שאומר לא להסית נגד בית המשפט, נגד המשטרה, נגד הפרקליטות, נגד החברה האזרחית, אבל להמשיך לתקוף גם את העם הפלסטיני, גם את האזרחים הערבים וגם את השכבות המוחלשות. אנחנו לא נסכים להיות שבויים בין הימין הפשיסטי של בנימין נתניהו או הימין ההתנחלותי של נפתלי בנט. יש לנו אלטרנטיבה שלישית. זה שלוש בחירות קראנו לציבור שלנו לצאת ולהצביע ולמנוע מהימין להרכיב ממשלה. זוהי האלטרנטיבה שלנו. אמרו לנו שאנחנו לשון המאזניים. חברים, לצערי הרב אנחנו לא לשון המאזניים, אנחנו לא לשון המאזניים לבטל את חוק הלאום, אנחנו לא לשון המאזניים למנוע את העמקת הכיבוש, אנחנו לא לשון המאזניים בשביל למנוע הריסת בתים בנגב, לצערי הרב. אנחנו יכולים להיות לשון המאזניים בשביל עוד 20 מיליון שקלים, 100 מיליון שקלים, אבל כך לתת לממשלה הרעה הזו להמשיך את דרכה ולפגוע בעם שלנו ובשכבות המוחלשות. אנחנו לא נסכים למלא את התפקיד הרע הזה, לכן אנחנו כן נתמוך בהפלת הממשלה הרעה הזו.

תודה רבה לחבר הכנסת איימן עודה. אני מזמין את חבר הכנסת יעקב אשר.

דודי, אתה נראה כמו שר תורן. אנחנו עובדים על זה.

אבידר, פעם אחרונה שהפרעת לי זה היה בוועדה. שלום, אדוני.

בבקשה. שאומר תמיד "באנו לעבוד" זה היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת, אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, על לפנים משורת הדין. אני רוצה לומר לכם, אני הקשבתי היום לחלק מהנאומים, ואני שומע את הדברים שנאמרים בתקשורת, ואני מרגיש שיש פה אנשים שחיים באיזשהו דמיון כזה, משהו כזה לה-לה-לנד. יושבים ומסבירים לנו שהם שומרים על האחדות, יושבים ומסבירים לנו שהממשלה הזאת חזקה, יציבה. הם מדברים שעם ישראל צריך יציבות ולכן הממשלה היציבה הזאת צריכה להמשיך. אני מסתכל ואני לא מבין מה על מה הם מדברים. אלי, על מה הם מדברים? זו ממשלה יציבה? זאת ממשלה שחיה על נשימותיה האחרונות, שהאמון שיש בין חבריה שואף לאפס. הם מדברים חלילה שלא נגיע לאי-יציבות. היום יש יציבות? ראיתם כמה חוקים הם העבירו היום בשם היציבות? התכנון היה שבעה-שמונה חוקים,

אדוני היושב-ראש? הביאו בקושי שלושה, גם אחרי אישורים שלנו, וכמובן שזה עבר גם אישור של אחמד טיבי, וכל דבר יעבור אישור כזה. הם מדברים על אחריות, על יציבות, שהממשלה מתפקדת היטב, חייבים להמשיך הלאה. אתה יודע מה זה מזכיר לי? חבריי חברי הכנסת, היה פעם בית חולים פסיכיאטרי שטיפל בבעיה של דמיונות. הגיע לשם המפקח כדי לראות אולי יש כבר כמה חבר'ה שהחלימו. הוא מגיע לאיזה אולם גדול, אדוני היושב-ראש, והוא רואה את כולם על הרצפה עושים כאילו הם שוחים בבריכה,

על הרצפה, ככה בדמיון, כאילו הם בתוך בריכה עמוקה וטובה עם מים צוננים. הוא בא לראשון, אומר לו: מה זה? הוא אומר לו: בריכה, בוא תיכנס גם אתה, יש מקום, ולשני ולשלישי. בסוף הוא רואה מישהו עומד בצד. הוא אומר: הינה, הינה מישהו שכבר כנראה לא נמצא בדמיון הזה. הוא בא אליו ואומר לו: שלום, מה שלומך? ואומר לו: בוא איתי, אתה בסדר, בוא איתי. הוא אומר לו: אני לא יכול לבוא, אני המציל. אתם יושבים פה, נא לסיים. אנשים שנקראים ראש ממשלה,

ומסבירים באיזו יציבות אנחנו נמצאים, איך הכול טוב, איך הכול היה רע קודם. פשוט זו בושה לאינטליגנציה. גם לאדם חרדי. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת אשר. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חבר הכנסת אוריאל בוסו, ואחריו, חבר הכנסת אייכלר. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מדינת ישראל, עם כל הטשטוש שמנסים לעשות, נמצאת בגל טרור רצחני, אכזרי ומסוכן. בחודש האחרון במדינת ישראל נרצחו 19 אזרחים רק בשל היותם יהודים, בשל היותם ציונים, על ידי צמאי דם. אבל זו עדיין לא הנקודה העיקרית.

אבלים אצל המשפחות באלעד. ראיתי אלמנות, פגשתי יתומים קטנים, הייתי בלוויות ביום שישי, הייתי ביום חמישי לפני כן באלעד. ראש ממשלת ישראל עד עכשיו לא בא לניחום אבלים אפילו פעם אחת מכל 19 הנרצחים. את כל הסיפורים האלה שיגידו, לא רוצים לקבל אותם, כן רוצים לקבל, תגיעו למקום, תבכו עם הילדים. תקבלו ביקורת, אבל תגיעו למשפחות הללו. עדיין לא מאוחר. עדיין משפחות אבלות יושבות שבעה על הילדים שלהן. תשמעו את הזעקה של האלמנות, שכרגע צריכות לטפל בילדים הקטנים האלה, לתת להם תשובות. ואף אחד, רוב-רובם המכריע של הקואליציה והשרים לא מוצאים לנכון להגיע לנחם את המשפחות הללו, בטיעוני סרק. ראינו את אנשי ימינה ואת ראש הממשלה, שהלך לבר בתל אביב בשמחה כזאת, להראות לכולם: הינה,

לאחר הרצח בתל אביב. במרחב החופשי שלו הוא מרגיש טוב, הוא יודע לעשות את זה, אבל איפה שאתה מקבל ביקורת אתה לא יודע לעשות את זה. זו בושה וחרפה. זו ממשלה בלי רוב בעם, בלי תמיכה. נכשלתם בביטחון, נכשלתם בכלכלה, נכשלתם בכל תחום. תתפטרו. צריך להחליף אתכם מהר למען הצלת המדינה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת בוסו. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה,

בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש,

ברוך השם שאפשר כבר להסתובב פה בבניין הכנסת בלי מסכות. נוכל להיות יותר כנים, יותר אמיתיים, יותר גלויים.

אני מרגיש לא נעים לפעמים כשאני מסתובב ואין לי מסכה. אני מרגיש שחסר משהו.

אז ברוך השם. נקווה שבעזרת השם כולם יהיו בריאים ולא נצטרך מסכות.

אי-אפשר היום לדבר בכלל בלי להזכיר את המצב, לא כל כך את המצב, יותר את האנשים ואת המשפחות של הנרצחים והפצועים באירועי הטרור של התקופה האחרונה, ולשלוח ברכת החלמה לפצועים ותנחומים כנים למשפחות. כל כך הרבה יתומים חדשים. זה מצב בלתי אפשרי. ובאותה אווירה, אנחנו זוכרים שעוד מעט מתקרב ל"ג בעומר, שבו היה אירוע נורא ואיום שנהרגו בו, נרמסו, 45 אנשים וילדים, במקום הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר, בשעה הקדושה ביותר במירון. אנחנו לא מבינים את שמעל, שמעלינו, הכול משמיים. אבל אנחנו כן חייבים לעשות את מה שבידינו. האדם חייב לעשות השתדלות, והקדוש ברוך הוא צריך לעזור לו שיצליח. בעוד עשרה ימים נציין את הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון. היה מצופה, וזעקנו כבר 13 חודש: דבר ראשון שצריך לעשות זה להסיר כל מכשול ולהכין תשתיות ורחבות, כדי שאנשים יוכלו לבוא ולהתפלל ולעשות חלאקה לילדים, גם לי עשו חלאקה לפני כמה וכמה שנים במירון, כשהייתי בן שלוש, ולהתפלל ולשמוח, ולבקש שזכות הצדיק

ביטחון, שפע, על כל עם ישראל. במקום זאת, אחרי האירוע הנורא, מה שעשו, גם ועדת החקירה, שהייתה יסודית מאוד ובסיסית, היא הוציאה מסקנות ביניים, אבל שורה אחת לא הייתה שם: להכין תשתיות למקום, מעברים פתוחים ושבילים לאנשים. ההר מספיק גדול כדי שאנשים יוכלו להגיע ולחזור בשלום. במקום זאת, פשוט לא עשו שום דבר. הם רוצים פשוט לשלוט באוטובוסים ולמנוע מאנשים להגיע. יפה מאוד, פתרון יפה.

כי יש הרבה יהודים שרוצים להגיע. כמו שמבינים שאי-אפשר, אדוני היושב-ראש, להגיד על אירוע ספורטיבי שבגלל בעיות בטיחות אנחנו סוגרים, 100 מיליון שקל ויותר משקיעים באצטדיון ל-10,000 אנשים. פה מדובר בהר שצריך להכיל 200,000 אנשים או 300,000 אנשים, ואין צורך בכסף רב. יש צורך להכין את התשתיות, ואפשר לעשות את זה. אני לא יודע אם בעשרת הימים הקרובים עוד אפשר, אבל גם בעשרה ימים אפשר עוד לעשות משטחים רחבים מאוד.

אדוני היושב-ראש, שדבר אחד לא יכול להיות, שלא יאפשרו. חופש הדת זה אחד מיסודות הקיום של מדינה דמוקרטית, ואי-אפשר למנוע מאנשים את הזכות לבוא ולהתפלל. לכן צריך להכין תשתיות, מה שאפשר,

יקרה שאנשים יבואו ויהיה כאוס, זו תהיה אחריות הממשלה, שלא הכינה את התשתית בשנה האחרונה.

תודה רבה לחבר הכנסת אייכלר. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח, חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח, חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת דודי אמסלם. דוד אמסלם, בבקשה. חבר הכנסת אמסלם הולך לנאום את נאום הבכורה שלו בכנס הקיץ.

היכונו, היכונו. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת אבי מעוז, אני רוצה לספר לך מה הולך לקרות מכאן ולהבא. הרי ממשלה באמת אין. אי-אפשר להחזיק ממשלה ב-60. אין דבר כזה. זאת ממשלה שאין לה רוב. הם אמרו, דרך אגב, שהם לא ישתמשו בסיוע של המפלגה, של המשותפת. היום, הלכה למעשה, אזרחי מדינת ישראל, אנחנו מתחילים תהליך חדש. מנסור עבאס קיבל את ה-53 מיליארד שקל, שם בצד. הוא כבר לא רלוונטי. היום אחמד טיבי וסמי אבו שחאדה, שיושב פה, הם מדברים נגד הממשלה, אבל היום הצביעו עם הממשלה, בגלל הצביעות שלהם. דרך אגב, אצלם אין חינם. מקבלים כסף. מקבלים הבטחות כספיות. איך אמר איימן עודה? אם זה 20, 50, 100 מיליון שקל, אין בעיה. ככה כל שבוע נעבור. הכול, דרך אגב, למטה, מתחת לשולחן. אנחנו לא יודעים, האזרחים לא יודעים, רק אחמד טיבי יודע את זה והחבר'ה של הרשימה המשותפת. זה שלב הסחיטה הבא שאליו נכנסנו. כל שבוע הממשלה, מר לפיד רוצה לשבת על הכיסא שלו, ומר בנט ומשלמים עכשיו לא רק למנסור עבאס, משלמים גם לאחמד טיבי ולאיימן עודה ולכל החבורה הזאת. ככה מדינת ישראל הולכת מכאן להבא להתנהל. יש כאן סחיטה על בסיס שבועי. תעקבו אחרי החוקים. עכשיו כבר מנסור עבאס לא חשוב, הוא לא רלוונטי. עכשיו מי שקובע זה אחמד טיבי. היום הם משכו ארבעה חוקים.

אחמד החליט שלא יצביעו עליהם. ככה זה יקרה לנו. זה הביזיון של הממשלה הזאת, הפלסטינית, שדואגת רק לפלסטינים בעצם, הלכה למעשה. הם דואגים, אני התביישתי כיהודי. מנסור עבאס נוסע לירדן, מקבלים אותו שם כאילו הוא סגן המלך, חוזר לכאן. מה מאיים על הממשלה? הוא לא אומר להם מה הוא רוצה, אלא: תסגרו עם המלך הירדני, מה שהוא מחליט. עכשיו, הממשלה הזאת, מר בנט עכשיו תלוי במה שמלך ירדן רוצה בהר הבית או בירושלים או בכותל. תראה איזה ביזיון. בגלל זה עלינו לארץ ישראל, ההורים שלנו,

לשמוע מה מנסור עבאס אומר לבנט, לפיד וכל חבורת הנוכלים הזאת, שילכו לדבר עם המלך הירדני?

כי אם ירגיזו את המלך הירדני הם לא יהיו בממשלה. אני צובט את עצמי, כיהודי, להאמין שזה אמיתי. אם זה לא היה אמיתי, תאמינו לי, היינו מתים פה מצחוק. תראו לאיזה שפל המדרגה הגענו עם מר בנט הנוכל, של חמישה המנדטים. אני אמרתי,

שמפקירים את ביטחון מדינת ישראל, שלא אכפת להם למכור כל ערך יהודי,

כל ערך ביטחוני. זה מה שקורה לנו הלכה למעשה. ולכן, מר בנט, הרי אתה יודע מה הציבור חושב עליך ועל לפיד,

צאו קצת לרחוב, דרך אגב, בתל אביב.

תסתובבו, תראו מה אנשים אומרים עליכם, ואז אולי לגמרי לא תצאו מהבית. תודה רבה לחבר הכנסת אמסלם. חברת הכנסת מיכל וולדיגר,

חבר הכנסת קיש.

אנחנו לא מכניסים שתייה למליאה, אבל בהחלט בפרסה, ציונה שם, היא תשמח לחלק. בבקשה, חבר הכנסת קיש, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

על החוק לפיצויי עצמאים בנושא אומיקרון, אני חייב לומר, זה הגיע מאוחר ומקוצץ, ואני מתבייש בהצעת החוק הזו, למרות שאני אצביע בעד.

כי בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית אנחנו נעשה מקצה שיפורים משמעותי. אנחנו נעשה דברים שאנחנו מחויבים בהם לאזרחים. ואני אומר לכם כבר עכשיו, לשר ליברמן: החוק הזה לא יעבור ככה, אל תתבלבל. אנחנו נוריד את ה-35% ל-25%; אנחנו נגדיל פיצויים. אתה לא תעשה פה איפה ואיפה, ואתה לא תזרוק פה איזה כמה טיפות כדי להקטין את הבעיות שיש לעצמאים שעברו תקופה קשה. זה לא יקרה. תשכח מזה. הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו הוא, כבוד היושב-ראש, אפילו אנחנו שוחחנו על זה רק לאחרונה, מה שנקרא "חוק ממדים ללימודים", חוק שבא לתת מימון של מלגת לימודים באוניברסיטה ללוחמים משוחררים. אתם כממשלה מובילים 66% מימון, ואנחנו לא ניתן לכם לעשות את זה,

אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. רק אם תסכימו להעלות את זה ל-100% מימון ללוחמים, רק אז החוק הזה יעבור בכנסת הזו. אמרתי לך את זה בצורה מאוד ברורה, לא זוכר אם אתמול או היום. תביאו את זה עם 100%, תעבירו את ההסתייגות שלנו, נצביע בעד. אם אתם רוצים עכשיו למשך עשור או אני לא יודע כמה שנים להמשיך לתת איזו כבשת הרש, תגידו תודה רבה שקיבלתם 66%. אני בכנסת העשרים הובלתי את אותו חוק עם תקציב של 600 מיליון שקלים בשביל לתת מסגרת הרבה יותר רחבה. הבאתם 100 מיליון שקלים כי את המיליארדים נתתם למנסור עבאס. אז אני אומר לכם בצורה הכי ברורה: אתם קונים את המשותפת, את איימן עודה עכשיו,

בכסף. תזכור, אבל, רק שנייה, תן לי לסיים. אתם קונים עכשיו את איימן עודה בכסף, אתם קונים את רע"מ במיליארדים, ולא נשאר ללוחמים. אני לא מוכן ל-66%. תגיד לי תכף: זה מה שהיה, אנחנו ממשיכים, ואנחנו משנים, זה לא הולך להיות יותר בתרומות, זה לא יהיה 66%. אני אומר לך שכבר בכנסת העשרים דיברנו על 100%. הבאתי 600 מיליון.

אתם מביאים 100, תוסיפו 50 מיליון שקלים, זה מה שאני אומר לכם. אתם רוצים להעביר את החוק הזה, תוסיפו 50 מיליון. כמו שאתם משלמים למשותפת ולרע"מ מיליארדים, ללוחמי צה"ל תשלמו 50 מיליון, והחוק יעבור.

רצית להתייחס. רק רציתי לומר לך שבכל מקרה גם השליש שנותר לא מגיע מכיסם של החיילים אלא מהפיקדון שנותנת המדינה ויש אפשרות מבחינתם לשלם את זה, כך שבכל מקרה כל שכר הלימוד לא יוצא מכיסם.

יש פה איזה עניין של ערך שבו המדינה לא נותנת הכול חינם אלא נותנת סכום ניכר לשכר הלימוד והיתרה מגיעה מהפיקדון, שהמדינה משלמת גם עליו, אבל אתה יודע למה זה לא נכון.

כי הפיקדון זה כסף שיכול לשמש גם לדברים אחרים, ואז אתה מחייב אותו להשתמש, לימודים, עבודה או פתיחת עסק.

וגם אחרי כמה שנים הוא מקבל אותו אוטומטית. אחרי חמש שנים.

אז אם אותו אדם בוחר לקבל את זה אחרי חמש שנים,

אתה אומר לו: לא,

אז אני אומר לך, לא ניתן לכם. תביאו 50 מיליון שקלים נוספים לטובת הלוחמים. זאת לא דרישה גדולה. פיזרתם היום רק על הצבעת האי-אמון הזאת בטח סכומים דומים. תביאו את ה-50 מיליון שקלים האלה והחוק יעבור. לא הייתי עושה את הפוליטיקה על הגב של חיילי צה"ל. זה בדיוק מה שאני אומר. אני אומר את זה פה. חבל שהוא לא נמצא, שר הביטחון. אני אומר את זה לבנט וללפיד ולכל אותם אלה שעוד מעט לא ישבו סביב השולחן הזה: אתם רוצים להביא בשורה לחיילי צה"ל הלוחמים? תוסיפו 50 מיליון שקלים, תקבלו תמיכת האופוזיציה. אם לא, אנחנו, כשנחליף אתכם, נעביר את זה ככה. תודה רבה. רק תזכור שבסוף החיילים כבר החלו את הלימודים שלהם, ובינתיים את הכספים הם לא מקבלים. אני יכול לומר לך, זאת כבר בחירה. אני יכול לומר לך, אני רואה שאתה רוצה שאני אסיים, אז אני לא אענה, אבל אתה שואל אותי, אז תן לי בבקשה להשיב. התייחסת אליי, אז הגבתי. מאה אחוז, אני מקבל את ההערה. אני אגיד לך בצורה הכי ברורה: ביום שני הבא זה יכול לעבור בקריאה שנייה ושלישית בתמיכת האופוזיציה.

אנחנו נעלה רק את ההסתייגות הזאת. אתה תשב בכיסא שלך להצביע ותהיה לך החלטה: האם אתה עושה 100%, ואז החוק עובר, או שאתה מתנגד להצעה שלנו בהסתייגות,

זה יהיה בידיים שלכם. תודה רבה לחבר הכנסת קיש. חבר הכנסת גדי יברקן, אינו נוכח. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום הוכחתם שוב שאין לכם גבולות. הממשלה הזו לא נשענת רק על רע"מ אלא גם המשותפת תומכת בקיומה של הממשלה. הרי למה, תגידו לנו, תגלו לנו אולי כמה שילמתם למשותפת כדי שפתאום לא יצביעו בעד האי-אמון של החרדים. לאורך כל השנה האחרונה המשותפת הצביעו בעד אי-אמון של החרדים. מה קרה היום? בקואליציה מרגישים שהאדמה רועדת ומוכנים לשלם הרבה. שילמו, שילמו וימשיכו לשלם.

אחמד דיבר איתם בדולרים. אחמד טיבי הולך לנצל אתכם עד תום על חשבון אזרחי ישראל כדי שתמשיכו עוד שבוע ועוד שבועיים להחזיק מעמד ולאחוז בקרנות המזבח. ועומד כאן יועז הנדל, הנדל, שר ההבל המתנשא, כמה שילמנו להם? תגלה לנו אתה. אתה תגלה לי. עכשיו אני בהלם. תשאלי את טיבי. מה קרה שפתאום לא הצבעתם בעד החרדים היום? מה קרה שפתאום לא הצבעתם בעד החרדים? לא קשור. זה של החרדים. אתם כל השנה הזאת הצבעתם בעד. אתם כל השנה הצבעתם בעד, עאידה. כל השנה הצבעתם בעד ההצעה של החרדים, לא של בן גביר, של החרדים. תבדקי. לא נכון. לא נכון.

הצעות אי-אמון עברו כאן ב-59 קולות כי אתם התנהגתם כמו אופוזיציה, אבל כשהקואליציה קורסת, אז אתם רשת הביטחון שלהם. אנחנו מתנהגים כמו אופוזיציה, לא כמו פשיסטים. ואני אגיד לך, זה ההבדל. אנחנו אופוזיציה, עומד כאן יועז הנדל, שר ההבל, שהוא לא מבין מה ההבדל בין ביטחון לאומי לבין פק"ל קפה. אצלו כל הביטחון הלאומי מתרכז בפק"ל קפה שעוצרים בדרך. זה הביטחון הלאומי. הוא מוכן שדגל אש"ף יתנוסס מעל הר הבית. הוא לא מתעסק עם דגלים. הוא מוכן, שלמה, הוא רוצה לקפץ למפלגה הבאה.

אחרי ארבע מפלגות הגיע הזמן. רימה את בוגי יעלון, גם לקח לו את הכסף. אחרי ארבע מפלגות הגיע הזמן למפלגה החמישית, שיהיה לו נגד עין רעה.

אין להם טיפת מוסר, ובאים לפה,

מדברים כאילו הם צדיקים גדולים.

עומד כאן הנדל, שדדו את בוגי יעלון, גם לקחו לו את הכסף של מימון מפלגות. לא מתביישים.

עומד כאן הנדל ומגהק עלינו את כל השקרים שהאל"ף-בי"ת יכול להמציא.

מלמעלה עד למטה. במשלי יש פסוק, דודי, תקשיב רגע. הוא דיבר על הגימטרייה, לא יכולתי להישאר אדיש, הוא כל כך אוהב את הגימטריות. במשלי יש פסוק: "עד שקרים לא יִנקה ויפיח כזבים יאבד". עד שקרים זה 724, זה בדיוק יועז הנדל שר ההבל, עד שקרים. כל מה שיש לו לומר כאן לאזרחי ישראל, הכול שקר. השורה התחתונה היא שאין ממשלה, אין רוב בכנסת. כל מה שאתם מסוגלים לעשות זה רק בתמיכה של הרשימה המשותפת, בתמיכה של כאלה שהם תומכי טרור, ותתביישו לכם. אנחנו נחליף אתכם. תודה רבה לחבר הכנסת קרעי. חבר הכנסת בן גביר, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת טייב. יאללה, יאללה, ברא, סמי ותומא. ברא, ברא לסוריה. ככה אני אוציא אתכם.

ברא. כבוד היושב-ראש,

כבוד

תומכי טרור שנמצאים כאן. פשיסט כזה.

למה אתה לא מוציא אותה? ברא. ברא, ברא, לסוריה. מי אתה בכלל? אני אשלח אותך לסוריה. את, לסוריה. מי שתומך ברצח חיילים, לסוריה, לסוריה. ברא, החוצה, גם את וגם סמי. ששש, אוסקוט. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו משחקים אותה, למה הזמן שלי, היא הפריעה לי והזמן רץ? אדוני, אתה פנית אליה, היא הגיבה לך.

אדוני היושב-ראש, אם אני הייתי מישהו מהקואליציה, אין לי ספק שהיית עוצר את השעון. מפריעים, אז במקום להוציא אותם, זה שאתה לא מוציא אותם זה שאלה אחת, אבל אתה לא עוצר את השעון? בכל מקרה, אדוני היושב-ראש, מספרים לנו, כן, באים עם הצעת חוק, מענק, מסייעים. הרסתם את העסקים, החרבתם את העצמאים והחרבתם את מדינת ישראל. אדוני היושב-ראש,

הקואליציה שלכם מסתמכת על תומכי הטרור האלה, השניים האלה שהיו כאן עכשיו. ראינו אותם עכשיו ואנחנו רואים אותם כל יום שהם בזים לחיילי צה"ל, שהם פוגעים במדינת ישראל, שהם קוראים לרצח יהודים, שהם תומכים בטרור. שר החוץ, ראש הממשלה החליפי, אמר היום: איתמר בן גביר רוקד על הדם. למה איתמר בן גביר רוקד על הדם? כי אני הלכתי לנחם אבלים, כי אני הלכתי ללוויות, כי אני הלכתי להשתתף עם הציבור באבל שלו, בזמן ששר החוץ מסתובב לו בין בירה לבירה, עושה לו חופשות. הוא לא הולך לעבוד, הוא הולך לחופשות. במקום שישתתף בטקס יום הזיכרון, בטקס יום השואה, במקום שיבוא ויזדהה עם אלה שנפגעו, עם המשפחות, במקום זה שר החוץ במסע תענוגות ברחבי העולם, ואתם, הקואליציה שלכם מסתמכת על תומכי טרור. הפרצוף של הקואליציה זה הפרצוף של סמי אבו שחאדה ותומא סלימאן, שהיום הצילה אתכם. אבל הבשורה הטובה היא שאנחנו כולנו יודעים שזה אקורד הסיום, שזאת בעזרת השם מסיבת הסיום שלכם. הזקתם לעם ישראל, הפקרתם את הכלכלה, הרסתם, החרבתם, בעזרת השם, תלכו הביתה. בעזרת השם, תוקם כאן ממשלת ימין ימין, מלא מלא, ותומכי טרור הללו, התומכים במחבלים הללו, אלה שאפילו לא גינו רצח של יהודים, הם יצאו מכאן. הם לא צריכים להיות בכנסת ישראל. הם לא צריכים להיות במדינת ישראל. אני תמיד אומר, אין לי בעיה עם כל הערבים,

חלילה וחס. מי שנאמן,

מי שאוהב את המדינה,

אבל האנשים האלה הם הקו הקדמי של הטרור. הם מסיתים נגד המדינה, תודה. מסיתים נגד החיילים, וכמו שאמרתי להם: ברא,

חבר הכנסת יוסף טייב, בבקשה, אדוני.

שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי, שני שרים, גם שר הרווחה וגם השר חמד עמאר.

כבר התרגלנו, אדוני. כבר התרגלנו, אתה זוכר. בבקשה.

שרים, ועוד עשרה סגני שרים, ועוד היה להם ח"כים, ויש להם 30 קרטונים, אבל הקרטונים גם מאיימים עליכם שהם לא יצביעו,

טוב שהתעוררתם, באמת, לפני פיזור הכנסת הקרוב, לבוא ולהעביר מענקים לעסקים, עסקים שקרסו. חודשי ינואר ופברואר, החלטתם 35%. לא יודע למה קבעתם את האחוזים האלה ולא משהו אחר, אבל יש משהו אחד שמפריע לי בדבר הזה. כדי שפחות אנשים יוכלו לקבל מענק. זו אחת הבעיות. אבל אחת הבעיות שמפריעות לי, דודי, זה שלא לקחו בחשבון את העולים החדשים. מגיעים פה לישראל,

יש להם בעיה לבוא, כי לא מכירים בתארים שלהם. מחוסר ברירה הם באים ומקימים עסקים.

אתה לא יכול לבוא להסתכל מה יהיה אחורה, כי עכשיו הם עלו לישראל, אז פשוט הם לא זכאים. פתחו עסק חדש, השקיעו את כל ההון שהיה להם מחוץ לארץ, באו, פתחו, עבר זן האומיקרון, קרסו, ואין עם מי לדבר. אני חושב שדווקא בממשלה כזאת, שהתיימרה לבוא ולומר, איך אמר בנט? אני אהיה השר של הצרפתים, אתה מבין? יש פה גם שר של הצרפתים, יש גם חבר כנסת נורבגי שאמור לדאוג להם, ובסופו של דבר אתם מביאים פה חוק שלא דואג לאותה אוכלוסייה. אותם אנשים באו ושמו את כל כספם כדי לבוא ולהתאקלם פה בישראל, קרסו,

הם לא מקבלים פה מענקים, שום דבר. אני חושב שרק בגלל הדבר הזה: מספיק. רק בגלל הדבר הזה: מספיק. זו טענה מספיק מוצדקת בשביל שתלכו הביתה.

נתנו לכם מספיק זמן. אדוני היושב-ראש, כדי שתתחילו לעשות את הדברים, לא עשיתם, אז עכשיו אתם מבינים שאתם מתפוררים, ולפני שאתם מתפוררים אתם מתחילים לזרות לנו ולציבור חול בעיניים ולבוא ולהגיד: הינה, אנחנו נותנים לכם איזה משהו. היה צריך להביא את זה הרבה קודם. לא ניתן.

כשבן אדם חולה קשה, לא מחכים שהוא יהיה חולה אנוש בשביל לבוא ולהנשים אותו. בן אדם בקריסה,

תן מקדמות,

לא יכול להיות שאתם חיכיתם, ואנשים, בחודש ינואר, בחודש פברואר,

אנחנו כבר במאי, ואז לבוא ולהתעורר להגיד: אוקיי, בואו עכשיו נביא חקיקה. הדבר הזה היה צריך לבוא הרבה קודם. אנחנו נחליף אתכם ונדאג לעסקים הקטנים. נוריד את האחוזים של ההפסדים כדי שהאנשים האלה יוכלו לקבל את המענקים האלה, ונדאג לעולים החדשים פה בישראל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת טייב. חבר הכנסת גלנט, אינו נוכח, חבר הכנסת מרגי, אינו נוכח. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ברצוני לפתוח כמו כולם באיחולי החלמה מהירה לפצועים, ותנחומינו למשפחות השכולות של כל הנרצחים. ברצוני לאחל כמה איחולים עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, והפעם בחרוזים: קיץ בריא, כנסת נכבדה של מדינת ישראל. בפתיחתו של הכנס הזה מה לך נאחל? שהכנס ייגמר כלעומת שבא. שהממשלה הזאת תיפול במהרה. שהשפיות תחזור להנהגת המדינה, ושהצביעות תפסיק לשלוט מעל כל במה. את מסדרונותייך לא יקשטו עוד דגלי אויב, ואת ספסלייך לא יחבוש עוד אדם כוזב. שחברייך יהיו נאמנים למדינתם, ולא ימכרוה לאויבי עמם. ששרייך לא יפלגו עוד את העם אשר בציון יושב, ואהבת חינם שוב את היהודים תאחד. שנבחרי הציבור יעמדו במילותיהם, והציבור שוב יוכל לתת אמון בהבטחותיהם. שלשמך תהיי ראויה כבית המחוקק, ואת המסורת היהודית תילחמי לחזק. לא ירכב עלייך שלטון זרים בלתי צודק של פרוגרסיביים, קרנות ובעלי הון עתק. ואם כבר עוסקים באיחולים, אז לכבוד מדינת ישראל נוסיף עוד כמה מילים: שבראש הממשלה יעמוד מי שנהנה מאמון הציבור ומי שפיו וליבו שווים, וששרת האנרגיה לא תחסום את מדינת ישראל מחיפוש משאבים. ששר החוץ לא ימשיך בעיני העמים לביישנו, וששרת החינוך לא תהנדס את מוחות ילדינו. ששר האוצר במגזר זה או אחר לא יתעמר, וששר התקשורת לא ינסה לכפות את דעותיו על ציבור אחר. ששר הביטחון לא ישלח שי מבזה למשפחות שכולות, וששר הבריאות לא יקדם אג'נדות אלא יטפל במחלות. שהשר לביטחון פנים יבדיל בין אחים לבין אויבים זרים, וששרת התחבורה תתעסק בפקקים ולא במזגני המגדרים. ששר המשפטים לא ירוקן את הדמוקרטיה מערכיה, ושהשר לשירותי דת לא יהפוך את המדינה היהודית למדינת כל אזרחיה. בחודש שבו זכינו לחידוש ממלכתנו, נזכה לראות בבניין ארצנו, נצעיד את מדינתנו לשחר גאולתנו, ובשוב השם לציון תחזינה עינינו.

תודה רבה לחבר הכנסת אביגדור מעוז, גם על העמידה בזמנים. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

יישר כוח לאבי מעוז. כל מילה, פנינה. גיליתי היום, בצל הסערה התקשורתית, בורות מדהימה, בורות מדהימה בכמה דברים. אני אתחיל קודם כול מההבנה הפשוטה. אוהבים פה לצטט את התנ"ך ואת חז"ל, גם יריבינו הפוליטיים, אז אני אלמד אתכם. בפרק ראשון בישעיהו אנחנו אומרים: "ואשיבה שֹׁפטיך כבראשנה ויעציך כבתחלה אחרי כן יִקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה". עכשיו, למי שחשב שזה מטפורי, כמו שאני בדיון עם תלמידים, ואני עוד אגיע לזה

אני רק אעדכן אותו: בסידור התפילה אנחנו שלוש פעמים ביום אומרים. גם אלה מהמתפללים שתקפו אותי, אני לא מדבר על אלה שהולכים עם כיפות ולא מתפללים, אומרים כל יום: "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, והסר ממנו יגון ואנחה"

"ומלוך עלינו אתה ה' לבדך", תפילה שאומר כל אדם יהודי דתי,

נכנס לבית הכנסת, אומר את התפילה הזאת. אז לא המצאתי את הגלגל. ואלה שנמצאים פה בארץ בזכות התנ"ך ובזכות ההבטחה האלוקית שיזכרו מה כתוב, בזכות מה יחזרו לכאן. ואני רוצה יותר מזה, גיליתי עוד בורות. אני ב-2007 ניסיתי בגוגל לבדוק אם מישאל חשין נעצר מייד, הגיעו זינזנות עם אזיקים לעצור אותו, כשהוא אמר שהוא יגדע את ידו של מי שיפגע בבית המשפט העליון. לא ידעתי שסעודיה כאן, גודעים את היד על כל מיני עבירות. מישה חשין היה סגן נשיא בית המשפט העליון, למי שבור ועם הארץ ולא יודע גם אולי מה היה פה במדינה, ולא עצרו אותו.

כשאתה מנהל דיון על איפה אתה רואה ומהי הגאולה ומה השאיפה שלנו לגאולה, ואתה אומר "והשיבה שופטינו כבראשונה", ומישהו אומר לך: זה בית המשפט העליון, הוא שכח את המשנה בסנהדרין, שבשערי הר הבית הסנהדרין יושבים. אז אתה אמר לו: אין לי עניין בבניין הזה, ומטפורית אתה אומר לו: נביא D9 ונוריד את הבניין. וכולם, כל ראשי הסיעות שיודעים לצטט פה את הרמב"ם ותנ"ך והכול, את המינימום הזה הם לא מבינים? את המינימום הזה הם לא יודעים? אז לכל הבורים שהם מגדלים במשרד החינוך, שמוריד את הבגרות בתנ"ך, אני אסביר להם שיש מושג של משפט מטפורי.

יש לנו רצון ואנחנו נתפלל ומתפללים על זה כל יום שלוש פעמים "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה", וזה מבוסס על נבואתו של ישעיהו הנביא.

תודה רבה לחבר הכנסת פינדרוס, שגם כן עמד בדיוק בזמנים. חברת הכנסת דיסטל, אינה נוכחת. חברת הכנסת רגב, בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת פרוש. תודה

בבקשה, שלוש דקות לרשותך. חבריי חברי הכנסת, ככה נראית, ככה נשמעת ממשלה שמנותקת מהיסוד, מההוויה ומהערכים שלה, ממשלה שפעם אחר פעם מתבצרת ונדבקת לכיסא שלה,

משל הממשלה הזאת הם דבק אפוקסי. אבל אתם יודעים מה מפרק את התרכובת הכימית של הדבק החזק ביותר?

החום והשמש, מר אבידר, מפרקים את הדבק החזק ביותר.

אבידר, הוא לא מחזיק. ככה גם אתם. השמש חושפת יום-יום את העיוותים של הממשלה המכוערת שלכם, המתרפסת שלכם, הנסחפת שלכם. היום עבאס נעלב. אוי אוי אוי, עבאס נעלב. אז מה הוא עושה? הוא לא הגיע היום. היום הראשון של הממשלה המעוותת הזאת, המכוערת הזאת, איך היה טקס המשואות? המתרפסת הזאת. הוא לא הגיע. מי נתן לכם רשת ביטחון? איך היה הטקס, מירי? אתה מבין? טיבי נתן לכם רשת ביטחון. איזו בושה. עברתם מעבאס לטיבי, מהתנועה האסלאמית למועצת השורא, ממועצת השורא לווקף, מהווקף למלך ירדן. תגידו לי, לאיזו רמה הגעתם? אצלכם מדינת ישראל לא מאמינה, מה היית אומרת, מעולם, מעולם, תודה. מעולם, מעולם לא היה ראש ממשלה, תודה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.

מעולם,

מעולם לא היה ראש ממשלה, קריאת ביניים זה בסדר. נאום, זה הכי חשוב. לא להפריע. אני רוצה להגיד לכם שמעולם לא הייתה ממשלה, אמרת את שלך.

אני ממליץ לך, תן לה, אדוני, לסיים את דבריה. אני מוסיף לה עוד כמה שניות שלקחת ממנה.

אני רוצה להגיד לך משהו. תודה רבה, אדוני.

אני רוצה להגיד לך משהו: אתה לא תהפוך אותנו לשונאי ערבים. אנחנו מפלגה שיש לה הרבה מצביעי, יש לנו, אני מדברת נגד אותם אלה שנותנים גב לטרור. אנחנו נמצאים בחודש, חודשיים, שלושה חודשים שיום-יום יש לנו פה אירועי טרור. אתה יודע למה?

שהם יכולים, כי התנועה האסלאמית שולטת פה בממשלה הזאת,

חבר הכנסת אבו שחאדה,

כי יש יד מתרפסת.

גם אתה תומך טרור. תתבייש לך. אל תהפוך את כל הערבים לתומכי טרור. חבר הכנסת אבו שחאדה. אנחנו מתביישים באותם חברי כנסת ובאותו ראש ממשלה שנשענים על תומכי טרור ועל התנועה האסלמית. תתביישו לכם. אנחנו נחשפים יום-יום לפנים המכוערות והנסחטות של הממשלה הזאת ושל בנט, שנדבק כמו דבק אל הכיסא שלו. אבל כמו שאמרתי, הציבור הישראלי רואה, הציבור הישראלי שלא יכול להסתובב ברחובות, הציבור הישראלי שמרגיש פחד.

כי הם מרגישים שהם יכולים. כשאין כאן יד ברזל, כשיש כאן בעצם ממשלה מתרפסת או בפני עבאס או בפני טיבי, זה מה שקורה.

ואני מודיעה לכם שאתם אם תלכו הביתה ומהר, כי הציבור הישראלי רואה לכם. תתביישו לכם ותתבייש,

תתבייש גם אתה,

שאתה קורא לעצמך איש ימין. שיתביישו כל אנשי הימין שנותנים גב פה לתנועה האסלאמית ולמועצת השורא. תודה רבה לחברת הכנסת רגב. חבר הכנסת מאיר פרוש, בבקשה. איך היה הטקס של המשואות, מירי? איך היה טקס המשואות? מרגש. לא ראו אותך 13 פעם, אני שמחה שחילי למד ממני את העבודה. שמחה. שמחה שלמדו ממני את העבודה, וכך נראה טקס מייצג ומגוון. למדו איך לא לעשות. ככה נראה טקס מייצג ומגוון. אבל מה אני אומרת? 13 פעם, אתה כל כך יודע את האמת, אתה יודע כל כך את האמת, ואתה הרי מתבייש,

בבקשה. חברי הכנסת, אתם בטוח רוצים לשמוע. חבר הכנסת כץ, חבר הכנסת כץ, אני בטוח שאתה מעוניין לשמוע את נאומו של חבר הכנסת פרוש. הינה הוא מתחיל. אדוני, שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, אני מודה לך מאוד על כך שהשתקת את חברי הכנסת שהתווכחו ביניהם על דברים העומדים ברומו של עולם. הממשלה מבקשת לאשר בקריאה ראשונה הצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש, התשפ"ב 2022. אני חושב שאם אנחנו נשאל לא את חברי הכנסת,

בני חמש-שש, נשאל אותם מתי היה האומיקרון, האומיקרון מזמן מזמן כבר עבר מן העולם וגם מישראל, עד כדי כך שמדינת ישראל כבר גם החליטה שהקורונה היא בכלל לא דבר שצריך לחשוש ממנו, כי הולכים כבר לבטל ב-20 במאי למניינם את הבדיקות בנתב"ג. ובכל זאת, הממשלה פתאום ממהרת להביא את הרעיון הזה של לתת מענק כמו שנתנו בתש"ף, ב-2020. אני מבקש לשאול את הייעוץ המשפטי של הכנסת. אנחנו נמצאים בכנסת שלממשלה אין רוב. הממשלה הזו נשענת על מפלגות שבסקרים הן לא עוברות את אחוז החסימה. ניקח את ימינה, בצרות,

אני לא נכנס לשאלה הזו שימינה מנפיקה לנו ראש ממשלה וימינה בצרות, היא לא עוברת את אחוז החסימה. ישראל ביתנו מתנדנדת, פעם זה חמישה, פעם זה שישה, אבל מתנדנדת. תקווה חדשה כבר לא עוברת חודשים ארוכים את אחוז החסימה. יש לי שאלה לייעוץ המשפטי:

חברי כנסת של המפלגות שאותן מניתי עכשיו, שהם חוששים שהציבור בבחירות הבאות לא יצביע עבורם מכיוון שהם כאילו ייצגו את הימין, הם סיפרו לכולם שהם מייצגים ימין, ובסופו של דבר לא ימינה ולא ישראל ביתנו ולא תקווה חדשה הסכימו לקחת צעד ולהיות בממשלה מה שקרוי ימין, אלא הלכו דווקא לממשלה שהיא נשענת ואולי נסחטת גם על ידי רע"מ, וזה דבר שקורה אחת לשבוע, שרע"מ היא שמחליטה מה כן עולה לסדר-היום ומה לא, ואם הם נפגעו בדברים מסוימים, אז הם לא משתפים פעולה כבר שבועיים-שלושה, על כל פנים, הם ממשיכים הלאה גם היום. השאלה המשפטית שלי היא: כאשר בן אדם נגוע בניגוד עניינים, אסור לו להשתתף בדיון, אסור לו להשתתף בהצבעה. אני שואל אתכם, חבר הכנסת אקוניס,

חברי ימינה, ישראל ביתנו, תקווה חדשה לא עוברים את אחוז החסימה, ופתאום מביאים לנו הצעת חוק.

אולי שוחד. כי הרי האומיקרון כבר היה לפני כמה חודשים,

לאדם שיש לו ניגוד עניינים אסור להשתתף בדיון,

אז אני מבקש שהייעוץ המשפטי יענה לנו לפני ההצבעה אם חברים מימינה, תקווה חדשה וישראל ביתנו,

שיש להם חשש לא לעבור את אחוז החסימה, לך מותר, אתה בסדר, כחול לבן לא, אבל אלה לא יכולים להצביע.

אני מבקש לפני ההצבעה, בבקשה. שאלה משפטית מעניינת. תודה רבה לחבר הכנסת פרוש. חבר הכנסת בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת גפני, אינו נוכח, ובהזדמנות זו גם נאחל לו יום הולדת שמח, בריאות טובה, אריכות ימים והרבה נחת וחיים, חבר הכנסת סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת בן צור, אינו נוכח. חבר הכנסת אופיר סופר, יעלה ויבוא אדוני, בבקשה.

עליו תמיד אפשר לסמוך. בבקשה, אדוני.

טוב. ערב טוב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כמו חברי כנסת רבים אחרים, גם אני ניחמתי אבלים בימים האחרונים, ולצערי, בשבועות האחרונים. צריך לזכור, אני חושב שחובה עלינו כחברי כנסת לזכור, האמת היא שאי-אפשר לשכוח, שאנחנו נמצאים במציאות של פיגוע רודף פיגוע. אנחנו לא מספיקים, מה שנקרא, לִבְכּוֹת, לְבַכּוֹת פיגוע אחד, ומגיע פיגוע אחר. ומשטרת ישראל, צה"ל, שב"כ, מערכת הביטחון כולה, עסוקים יום-יום בלנסות למנוע את הפיגועים האלה, לנסות לסכל אותם ולעצור אותם. יש משהו אחד שאולי מערכת הביטחון יכולה לסייע בו, אבל כל עוד הרוח הגבית מכנסת ישראל תישאר כמו שהיא, זה יהיה קצת קשה. כשבתוך הקואליציה יושבת מפלגה שהווקטור של סדר-היום הציבורי שלה זה "אל-אקצא בסכנה", וזה הפוסט האחרון של היושב-ראש שלה, אז אל תצפו, חבריי בקואליציה, שגל הטרור הזה ייעצר. כי הטרור הזה מתודלק, הוא מתודלק יום-יום על ידי הרשות הפלסטינית, הוא מתודלק על ידי המסגדים, הוא מתודלק על ידי האימאמים, ולא נעים לומר גם הפוסט וגם הדברים שיוצאים ממפלגת רע"מ, שהיא חברה בקואליציה, הם חלק מהסיפור. והיא היום לא מצביעה, כי זה התנאי שלה. אנחנו מכירים את הסיסמה שאנחנו נילחם מצד אחד בטרור ומצד שני נושיט יד לשלום. אבל כאן לא מדובר אפילו לא על שלום, מדובר פה על פרופר הסתה, על בלוף שאף אחד לא מאמין בו, שהיחידים שמאמינים בזה הם מי שרוצה להסית כנגד ולהטעין ולהדליק את כל הציבור הערבי. אז הוא משתמש בזה. עכשיו, אנחנו יכולים לטעון את זה כנגד חמאס בעזה, אנחנו יכולים לטעון את זה כנגד כל מיני אימאמים, שזה האינטרס שלהם, אבל זה קורה פה וזה קורה בתוך הקואליציה. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. זה הווקטור של עבאס, זה הווקטור של רע"מ, זה הווקטור של כל מי שעובד סביב אל-אקצא. זה הסיפור. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת סופר. חבר הכנסת סמוטריץ' אינו נוכח. חבר הכנסת מולא,

בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, בראשית דבריי ברצוני להרכין ראש ולשלוח את תנחומיי הכנים מעומק הלב למשפחות הנרצחים בפיגועים האחרונים והחלמה מהירה לפצועים. אני רוצה לדבר על הנושא של חלוקת הכפר כסרא-סמיע. במכתב שנשלח בתאריך 8 במאי 2022 על ידי ראש המועצה המקומית כסרא-סמיע יאסר גדבאן לשר אביגדור ליברמן, זאב אלקין והשר חמד עמאר ולעו"ד יעקב ינקי, מנהל רשות מקרקעי ישראל, בנושא סבסוד חלקות לחיילים משוחררים ואנשי כוחות הביטחון, על פי החלטת הממשלה 716, זו הממשלה הנוכחית, מחיר החלקות לחיילים משוחררים ואנשי מערכת הביטחון יקר משמעותית ממחיר החלקות בזמנה של הממשלה הקודמת.

ארבע יחידות דיור עולות 310,612 שקל, עלייה של 33% יותר מהממשלה הקודמת בראשות הליכוד, דהיינו 76,827 שקל עלייה של חלקת אדמה לחייל משוחרר, יותר ממה שעלה אז. זה פשוט מטורף. אני מבקש מחברי הממשלה והשרים לשקול שנית, לאור השינוי בסבסוד, 90% מסך עלות הפיתוח עד לתקרה של 400,000 שקל, נוסף למצוקות הדיור בקרב אנשי מערכת הביטחון ביישוב, ולביטול היטל ישן מול חדש, כפי שבוטל היטל מסובסד לציבור. השר זאב אלקין, שר השיכון, תסתכל לדרוזים בעיניים. יש מחסור בדיור לתושבים הגיבורים והמוערכים. השר אלקין, אמרת בדאלית אל-כרמל שאתה נותן ליישובים דרוזיים יותר ממה שאתה חושב, וזה לא נכון. עם זאת, אני מבקש מכבודכם לעצור את המשך קיום המכרז עד בירור הבקשה לביטול ישן מתוך חדש. מיותר לציין שלא קיבלנו עדיין תגובה על פנייתנו, שפנינו יחד כל חברי הכנסת, ראשי הרשויות והמועצות המקומיות הדרוזיות, לראש הממשלה נפתלי בנט, לשר אלקין ולשר ליברמן בתאריך 13 במרץ 2022, שבה מבקשים לדון בנושאים האלה: הקפאת חוק קמיניץ, הקצאת תקציב לתכנון ולבנייה בכפרים הדרוזיים, גריעת כלל הקרקעות הפרטיות משמורות הטבע והגנים הלאומיים, מימוש החלטת הוועדות הגיאוגרפיות ודרישה להקמת ועדות נוספות. זו הממשלה הכי גרועה לעדה הדרוזית מאז קום המדינה.

תודה רבה. הדובר הבא, יעקב ליצמן, אינו נוכח, חבר הכנסת אורי מקלב, אינו נוכח, חברת הכנסת לימור מגן תלם, אינה נוכחת. חבר הכנסת אופיר אקוניס, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, זוהי קואליציה של פחדנים. אתם מפחדים מהבחירות, מהציבור, מפסק דינו של הציבור, ויש לכם טיעון לא דמוקרטי: אתם תיתנו את השלטון לביבי, אתם תיתנו את השלטון לליכוד. עד כדי כך, בגלוי, אתם מפקפקים ביכולות שלכם ללכת לציבור ולקבל בו רוב על יסוד דרככם. מה אתם מפחדים מבחירות? אתם שוב התגליתם במלואו סמרטוטיותכם. סמרטוטים מארץ הסמרטוטים. פעם נוספת העמדתם את הכיסאות על טובת המדינה. אדוני היושב-ראש, אני חותם על כל מילה מנאומו, השר בר לב, של גדעון סער מ-2007, כל מילה של גדעון סער. סמרטוטים. ממשלה בסוף דרכה. ממשלה גוססת, מדדה לסיומה, בשעה טובה. ממשלה שאינה מסוגלת להתמודד עם גל הטרור האכזרי והברברי ששוטף מדינה שלמה,

אדוני היושב-ראש, שמכילה, הכילה, 4,265 נפטרים מקורונה, מכילה גם את מסע הטרור ואינה מגיבה, ממשלה בקומה, בתרדמת, כנועה ומרכינת ראש בפני האחים המוסלמים.

אדוני היושב-ראש, אתה בוודאי יודע שזוהי המדינה היחידה, ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהתנועה האסלאמית היא חלק מן הממשלה. אין מדינות כאלה בעולם, אולי בלבנון, חוץ מפלג קטן של האחים המוסלמים שם. היום הוכיחה הממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, המסמורטטת הזאת, כדברי גדעון סער, היום היא הוכיחה שאין לה גבולות, שאין לה קווים אדומים, שאין עמוד שדרה. פתחו את הקדנציה עם התנועה האסלאמית, עשו עסקאות על חשבון הציבור, והיום עם הרשימה המשותפת. למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, למען ילדינו,

תתפטרו, שחררו אותנו מהעול הזה. דבר אחד, אדוני היושב-ראש, ובזה אני מסיים, בדבר אחד הממשלה הזאת כן שברה שיא ישראלי: היא הקצרה ביותר והגרועה ביותר מאז ממשלתו של אהוד ברק בשנת 2000. נכשלתם. מושחתים, מסואבים, לכו הביתה. תודה רבה. חבר הכנסת אופיר כץ. רשום אצלי אופיר כץ. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך.

חבריי השרים, חבר הכנסת אבידר, האנרגיות שלך ירדו קצת.

האנרגיות של אבידר,

צריך אופוזיציה דחוף. התוכנית הכלכלית שהבאתם, שהגיעה הרבה מעבר למה שהבטחתם שתביאו, היא תוכנית שאין בה שום בשורה לעצמאים. יש פה רמייה אחת גדולה. אני לא מכיר שום עצמאי שדיברתי איתו שתומך בדבר הזה. זו בדיחה אחת גדולה. ישבו אנשי האוצר, פקידים, אנחנו מכירים את זה, כשאנחנו היינו והבאנו את התוכניות, וראינו מה הם רוצים להביא, שזה בעצם לא להביא כלום לאזרחים, ופה בעצם אתם מגשימים את המשאלות שלהם: לתת תוכנית שמטרתה לשלם כמה שפחות כסף, אבל העיקר להגיד: הבאנו תוכנית, אנחנו מפצים, כאשר בפועל, עם כל החסמים שיש בתוכנית הזאת, אתם רוצים לתת לכמה שפחות אנשים לקבל את הכסף. אנחנו, כשהבאנו את הפיצוי, נתנו את זה לעסקים עד מחזור של 400 מיליון שקלים. כמה אתם מביאים בתוכנית הזאת? עד 60 מיליון שקלים.

כדי שכמה שפחות יקבלו. את הפגיעה, את רף הפגיעה, אנחנו נתנו לעסקים שנפגעו מ-25% ומעלה. מה אתם עושים בתוכנית שלכם? 35% ומעלה.

להוריד את כל אלה שנמצאים בין ה-25% ל-35%, כדי שכמה שפחות עצמאים יוכלו ליהנות מזה. נפתלי בנט אמר ב-26 בנובמבר שאנחנו במצב חירום בגלל האומיקרון. אז אם בנובמבר אנחנו במצב חירום, למה הורדתם מהפיצוי את חודש דצמבר? למה רק ינואר-פברואר? למה לא לתת גם את דצמבר? אדוני השר, גם זה חודש שהייתה בו פגיעה. ראש הממשלה בעצמו אמר בנובמבר שאנחנו במצב חירום, והיו כבר הנחיות, אז למה להוריד? למה לא ללכת למען האזרחים? למה נגד האזרחים? כמה שפחות?

נתנו לעסקים להשוות את חודשי הפגיעה אל מול בחירה שלהם, או 2018 או 2019. אתם מאפשרים רק 2019. למה? כדי שכמה שפחות עצמאים יוכלו לקבל פיצוי. אני מבקש שקט בתאים.

קבעתם עוד שעסק שהמחזור שלו היה אפסי בשלושת החודשים שלפני, אז גם הוא לא זכאי. אבל יש פה עסקים שקרסו, תיירות נכנסת ויוצאת, תרבות. אלה אנשים שבאמת לא הכניסו כסף. למה לא להכליל אותם?

בגלל שהם נפגעו מהאומיקרון? התוכנית הזאת, לסיכום. לסיכום, אדוני היושב-ראש, התוכנית הזאת, כל מטרתה להגיד: הבאנו תוכנית.

אזרחי ישראל לא יוכלו ליהנות, העצמאים לא יקבלו את הפיצוי שמגיע להם. מה שעשיתם זה פשוט בדיחה אחת גדולה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אלי אבידר, בעצם, אחרון הדוברים, ואחריו יסכם השר. אה, סליחה, אני מתנצל. חבר הכנסת רון כץ, אני כבר פה. אז אתה, בבקשה, ואנחנו נקרא לו אחריך. הוא מוותר.

הוא מוותר בשמו או בשמך? לא, הוא, אביר, אכפת לך רק לתת לחברי הכנסת לדבר בשם עצמם? בבקשה, שלוש דקות עומדות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בקרוב אנו עתידים לציין שנה לממשלת השינוי. 11 חודשים פועלת לה קואליציה המורכבת מימין ושמאל, ערבים ויהודים, דתיים וחילונים יחד, כדי לתקן שנים של שחיתות, סיאוב ופגיעה בדמוקרטיה. יש אווירת בחירות. את זה לא אני אומר אלא פרשנים שמתודרכים על ידי פוליטיקאים שמרנים שעשויים להרוויח מזה, פוליטיקאים מהקואליציה שמשתפים פעולה עם האופוזיציה בדרדור המדינה לסחרור פוליטי מתמשך של שלוש השנים האחרונות. מה מחכה לנו מעבר לפינה? חברי כנסת שמתחרים על פיצוץ בית המשפט העליון, ביביסטים שפוגעים בממלכתיות טקס יום הזיכרון ופוליטיקאים שפותחים לשכות במקומות נפיצים כדי להדליק את האש במצב הביטחוני הרגיש שעדיין פוקד אותנו.

חייבים לשים את התקופה הזו מאחורינו.

היום זה היום הראשון, של כנס הקיץ של הכנסת.

החוקים שנועדו למנוע את המשך הסיאוב אפילו לא מועלים לשיח. ציבור של מיליון אזרחים פעל להחלפת הממשלה הקודמת, ציבור ערכי, ציבור נחוש שהתאחד סביב שלוש דרישות: חוק נאשם בפלילים אינו יכול להרכיב ממשלה, חוק הגבלת שתי קדנציות וועדת חקירה לצוללות. הממשלה הזאת דחתה את ועדת החקירה לצוללות שבעה חודשים ועד היום הוועדה הזאת עדיין לא התחילה לתפקד. חוק כפל כהונה נתקע בגלל צילומים של ראש הממשלה, ועל חוק נאשם בפלילים אף אחד לא מדבר. אז הגיע הזמן שנגיד את זה כאן, בצורה הברורה ביותר: הרשימה המשותפת הודיעה לי על ידי כמה נציגים שלה שהיא תתמוך בחוק הזה תמיכה מלאה. אדוני היושב-ראש, חוקי הנאשם יצילו את המדינה מחזרה לכאוס גדול ומסוכן יותר ממה שהיה בתקופת הממשלה הקודמת. מי שישאיר את נתניהו במשחק יקבל את בן גביר כשר לביטחון הפנים.

מי שישאיר את נתניהו במשחק יקבל את סמוטריץ' כשר המשפטים. האחראים לעיכוב הזה הם חברות וחברי מפלגת ימינה, שפוגעים בעבודת הקואליציה מיומה הראשון. אדוני היושב-ראש, לציבור שלנו מגיע שנקיים הבטחות. אסור לנו להתנהל באותה צורה ובאותו אופן של אלה שדאגנו להחליף. אסור לנו לפגוע באמון הציבור שלנו, כי בבחירות הבאות הוא פשוט לא יצא להצביע. התוצאות יהיו לא פחות מהרות אסון.

חברותיי וחברי הקואליציה, הבטחות חייבים לקיים. עלינו להמשיך את תהליך השינוי ולהחזיר את הממלכתיות למדינת ישראל. תודה רבה, אדוני. תודה רבה.

יסכם את הדיון השר במשרד האוצר השר חמד עמאר,

אדוני היושב-ראש, שמעתי את חבר הכנסת יואב קיש בקשב רב בנושא ממדים ללימודים. אני רוצה להגיד לו: מי שהביא את תוכנית ממדים ללימודים, זה היה בשנת 2016, כשאביגדור ליברמן היה שר הביטחון. וגדי איזנקוט הרמטכ"ל.

וזה רץ קרוב לשנתיים. כשאביגדור ליברמן יצא ממשרד הביטחון, הליכוד, שהיה בשלטון, הפסיק את ממדים ללימודים. אחת הדרישות שלנו כקואליציה לכניסה לממשלה הייתה להחזיר את ממדים ללימודים. התעקשנו על זה, ניהלנו משא ומתן על זה, הבאנו את זה, וזה עבר בקריאה ראשונה. ואני רוצה להגיד לכם, אף אחד מהליכוד לא הגיע לוועדת הכספים בדיון על הקריאה השנייה והשלישית.

ופתאום אנחנו שומעים שמתנגדים, ורוצים עוד 50 מיליון שקל. למה לא הגעתם לוועדת הכספים? לא הייתם בשום דיון. אסור לעצור את ממדים ללימודים. אנחנו נביא את זה לקריאה שנייה ושלישית, ואנחנו מצפים שהליכוד יצביע.

חבל שלא הגעת לוועדת הכספים בשביל לקרוא את מה שאתה,

זה לא בוועדת הכספים. תגיד, אתה עושה צחוק? לא הגעתם לוועדת הכספים.

אפילו את זה אתה לא יודע. למה לא הגעתי לוועדת כספים? זה היה בוועדת החוץ וביטחון. כי הייתה ועדה משותפת. הייתה ועדה משותפת.

אתה הולך הביתה ולא צריך אתכם. הייתה ועדה משותפת. דבר כזה שאתה בא לדרוש עכשיו, והייתי שם ואמרתי. הייתי שם ואמרתי: תביאו 100% זה יעבור. אנחנו רק שומעים את זה עכשיו, את הדרישה שלך. לא הייתה לך שום דרישה לחיילים. כל מה שהיה לחיילים, גיוס לחיילים, היית בחוץ.

שנים רבות לא שילמנו תוספת לחיילים בסדיר. אנחנו הרמנו את זה ב-50%. איפה אתה היית? חבר הכנסת פטין מולא, שמעתי אותך בקשב רב, גם בנושא של סבסוד לחיילים משוחררים דרוזים. אנחנו באוצר הרמנו את זה ל-400,000 שקל במקום 300,000 שקל. אני מקיים דיון למה המחירים עלו, עם משרד השיכון. הכסף הועבר למשרד השיכון. נקיים דיון, נבדוק למה העלו את הכסף. אני רוצה גם לשאול, שמעתי הרבה ששילמנו, שילמו למשותפת, איך עושים דבר כזה מאחורי הגב שלנו, של האוצר? חבר הכנסת קארה. אני חייב לברר את זה ולבדוק מי שילם לכם כסף. אנחנו באוצר לא יודעים. אנחנו באוצר לא יודעים ששילמו לכם כסף. אנחנו נבדוק את זה, נברר את זה ונראה איך עושים את זה מאחורי הגב שלנו. איך? איך? אני לא יודע. אני לא מבין איך עשו את זה. אז להרגיע את כולם, שום דבר לא היה עם המשותפת. המשותפת החליטה שהיא תצביע. אנחנו לא היינו בשום קשר עם המשותפת.

זה היה בוועדת החוץ וביטחון, אתה עושה צחוק? תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. נבקש מכולם לתפוס את מקומותיהם. מי בעד? מי נגד? הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב 2022, לוועדת הכספים נתקבלה. נבקש להוסיף: גלעד קריב, בעד, אלון טל, בעד, חבר הכנסת מופיד מרעי, בעד. אני בטעות לחצתי על אלון טל. מה עושים? אז קודם כול נלחץ בטעות על אלון טל. בסדר גמור. הוספנו גם את אלון טל. אם כן, ההצעה עברה פה אחד: בעד, 34, נגד, אין, נמנעים, אין. אם כן, הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה והיא תועבר להמשך דיון בוועדת הכספים.

חוב' 1466).] אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 143) (עבירות בנשק), התשפ"ב 2021. יציג את הצעת החוק שר המשפטים

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בנובמבר 2021 נרצח בעיר העתיקה אלי קיי, שעלה לארץ ושירת כחייל בודד. הוא וחמישה בני אדם נוספים נורו על ידי

באמצעות רובה קרלו מאולתר. ב-15 בספטמבר 2021 נרצח אחמד עמאש בפתח ביתו בג'יסר א-זרקא. הוא נורה על ידי נער בן 15, שירה לעברו ארבעה כדורים מתת-מקלע מאולתר. מקרים מצערים אלה הם דוגמאות בלבד למקרים רבים מספור לתופעה רחבה, שבה מבוצעים פשעים חמורים באמצעות כלי נשק מאולתרים. הנשקים המאולתרים הפילו חללים רבים בעיקר בחברה הערבית. למרבה הצער, יצירת כלי נשק מאולתרים מחלקי נשק שונים, כולל גם הסבת נשקי איירסופט לנשקים חמים, הפכו לתופעה נפוצה בחברה הערבית. אנשים לוקחים כלי ירייה למשחק, ובאמצעות מה שנקרא חלקי נשק מהותיים, מכלול, קנה וכדומה, ממירים אותם לנשקים לכל דבר ועניין. לאחר מכן אותם נשקים משמשים למאבקים בין משפחות פשע, לרציחת נשים בידי בעליהן, לאירועי טרור ולביצוע עבירות חמורות נוספות. הצעת החוק שאני מביא הערב לבית היא כלי נוסף שבאמצעותו אנו מבקשים להתמודד עם מכת המדינה, עם ריבוי כלי הנשק בחברה הערבית, ובייחוד עם תופעת כלי הנשק המאולתרים, נשקים שהמסוכנות שלהם אינה פחותה מהמסוכנות הנשקפת מכלי נשק תקניים. ההצעה כוללת שני רכיבים מרכזיים: 1. החמרת הענישה בעבירות הנעשות בחלקי נשק מהותיים, 2. החמרת הענישה בגין רכישתם של כלי נשק בלתי חוקיים. על פי ההצעה, חלק נשק מהותי יוגדר כגוף, קנה, צינה, מכלול או סדן של כלי הנשק, במובחן מחלקי נשק שאינם מהותיים, דוגמת מחסנית או תחמושת או חלקים אחרים של כלי הנשק. ההגדרה הזאת נוסחה בהתאם לעמדה המקצועית של חטיבת הזיהוי הפלילי במשטרת ישראל ובהתאם למונחים המקצועיים הרלוונטיים. על פי המוצע, העונש בצד העבירות של החזקה,

נשיאה או הובלה של נשק מהותי

לחמש שנות מאסר. הצעת החוק הזאת מבוססת, בין השאר, על המלצות ועדת המנכ"לים להתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, שעקרונות הפעולה שלהן אומצו בהחלטה 852 של הממשלה. במסגרת דוח הוועדה צוין כי אחד המאפיינים והגורמים של תופעת הפשיעה בחברה הערבית הוא הימצאותם וזמינותם של כלי נשק מסוגים שונים בחברה הערבית בהיקפים גדולים לאין שיעור מאשר בחברה הכללית. עבירות האמל"ח והירי מסכנות חיים ופוגעות לא רק במעורבים בהן, אלא גם בביטחון האישי ובאיכות החיים של אזרחים חפים מפשע. ועדת המנכ"לים ציינה כי על פי ההערכות, יש הערכות שונות, אני באמת לא מתיימר לקבוע מסמרות, מדברים על בין עשרות למאות אלפי כלי נשק בלתי חוקיים. ועדת המנכ"לים ציינה כי רבים מכלי הנשק המצויים הם כלי נשק מאולתרים, שלצורך הרכבתם די בחלקי הנשק המהותיים, ולא נדרש להשיג כלי נשק תקני. לפיכך המליצה הוועדה להחמיר את הענישה על סחר בחלקי נשק מהותיים שמשמשים לייצור עצמאי של כלי נשק. התיקון השני שנכלל בהצעת החוק, כאמור, הוא החמרת הענישה בגין רכישת נשק בלתי חוקי משבע שנות מאסר לעשר שנות מאסר. כיום העונש בגין רכישת נשק זהה לעונש בגין החזקת נשק, למרות הפער האיכותי ברמת החומרה ובאנטי-חברתיות שמגולמות בהן. בעוד עבירת החזקת נשק יכולה להתבצע באופן פסיבי, מעשה רכישת הנשק מחייב פעולה אקטיבית. כמו כן הוא מגדיל באופן ישיר את הביקוש לנשק הבלתי-חוקי, את כמות כלי הנשק הלא-חוקיים המצויים באוכלוסייה. לכן מוצע שעבירת רכישת נשק תוחמר ותעבור למדרג חומרה דומה לזה הקבוע בצד העבירות של נשיאה והובלה של נשק בלתי חוקי. בחודש דצמבר האחרון אישרה הכנסת הצעת חוק הקובעת עונשי מינימום בגין עבירות נשק,

רכישה וסחר. אני יכול לומר בוודאות שמאז שאושר החוק, המסר הזה חלחל לבתי המשפט בכל הערכאות, וניכרת החמרה משמעותית בענישה בעבירות הנשק הבלתי-חוקי. מדי כמה ימים יוצא מפתחו של בית המשפט העליון פסק דין שמחמיר את הענישה בעבירות נשק בלתי חוקי, כפי שנוכחנו לדעת, ואני אומר את זה למרות שמדובר בהשלכה עקיפה, כי מדובר בעבירות שבוצעו עובר לכניסת התיקון לתוקף, בחודש דצמבר, ולכן ההחמרה אינה נובעת מיישום עונש המינימום אלא מהחומרה שנלמדה מאיך שהמחוקק הסתכל על העבירות הללו. לכן, כשנוכחנו לדעת שהחמרת הענישה מובילה לתוצאות בשטח, אני מאמין שקידום הצעת החוק הזאת יהיה כלי אפקטיבי נוסף לצורך ההתמודדות עם הפשיעה הגואה בחברה הערבית. אני חושב שזו היום משימה לאומית, ואני מבקש ממליאת הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה. תודה רבה לשר המשפטים חבר הכנסת גדעון סער. נתחיל בדיון. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח. חבר הכנסת אבי מעוז,

שלוש דקות לרשותך,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. בנאומים הבאים אני רוצה לסקור מקצת מהנזקים שהקואליציה הפוסט-מודרנית הזאת הספיקה להסב לדמותה ולזהותה של מדינת ישראל במהלך הפגרה. לפני כחודש וחצי פורסם על ביקורן של שרת החינוך והשרה לשוויון חברתי בגן, ובו הן חנכו את התוכנית לשוויון מגדרי במסגרת פיילוט ב-77 גני ילדים. תחת מסווה של מניעת הסללה, מתוך רצון לתת לילדים ולילדות להתפתח לאן שהם רוצים, עורכים המשרדים הללו ניסוי אנושי חסר תקדים בילדים. מדובר בהנדסת תודעתם של ילדי ישראל על פי מתווה מוכן מראש מבית מדרשו של הפמיניזם הרדיקלי. איזה פמיניזם? אתה יודע שיש משפחות שהן לא כמו שאתה מכיר?

משרד שאמור לעסוק בחינוכם של ילדי ישראל, זה קורה אצל הטובים ביותר. בתור שליחם וידם הארוכה של ההורים, עוסק במקום זאת, אדם חשוך אתה. בהסללה שלהם לאג'נדות פרוגרסיביות קיצוניות. כך כאשר מציגים בפניהם שלל אפשרויות להקמת משפחה כחלק מפירוק מבנה המשפחה המסורתי, כך כאשר מטמיעים בהם שפה שוויונית מגדרית שכל-כולה מלחמה פמיניסטית, כחלק מתפיסה שרואה בלשון הקודש שפה מדכאת ופטריארכלית.

רק להזכיר, מדובר בשפה של שכינה, תורה, נשמה, נפש, אהבה, אמונה, תשובה, תפילה, צדקה ועוד שלל מילים הכי קדושות שיש לנו, שכולן בלשון נקבה. אבל ככה זה כשלא נותנים לעובדות לבלבל את האג'נדה. כך כאשר שוטפים להם את המוח כאילו אין זהות מובחנת של איש ואישה, ומחדירים להם מגיל צעיר ביותר הזיות על כך שהם יכולים לבחור להחליף את מינם כאילו היה מדובר בהחלפת גרביים. זה פשוט ניסיון למחוק ממוחם הרך את מציאות טבע הבריאה שעל פיו,

פשוט משקר, אתה משקר. חברת הכנסת קרן ברק, תני לי, אתה משקר. חברת הכנסת ברק.

זה בדיוק הפוך ממה שאתה אומר. אוקיי, אז תגידי את. זה שאין הבדל בין בנים

תגידי את את מה שאת חושבת. אני לא חושבת, אתה מדבר על פיילוט שאתה לא מכיר בכלל. אז תיתני לי, אתה משקר. אני לא משקר, אני אומר את המציאות.

אתה היית בגנים האלה? הרי אתה לא מכיר את התוכנית הזאת. אתה משקר. אני מכיר אותה היטב.

אדוני, אתה, חברת הכנסת ברק. עוד מעט יש לך את זכות הדיבור. תוכלי להשיב בצורה עניינית. בבקשה, אני אוסיף לך עוד חצי דקה.

זה פשוט ניסיון למחוק ממוחם הרך את מציאות טבע הבריאה שעל פיו יש איש ויש אישה, וזה ממש לא אותו דבר, כפי שכל מי שלא איבד את השכל הישר מבין ויודע. אני תמה, האם הורי הילדים בגנים שבהם מופעל הניסוי האנושי הזה מודעים לתכנים ולאג'נדות שעומדות ביסודו ולעובדה שילדיהם שותפים בעל כורחם לניסוי חברתי? האם מישהו ביקש מאותם הורים לאשר את השתתפות ילדיהם בניסוי האנושי הזה? אני פונה מכאן לידידי חבר הכנסת ניר אורבך: כל דקה נוספת שהממשלה הזאת קיימת זה עוד נזק למדינת ישראל, לזהותה היהודית. אתה רק עושה יותר נזק. צריך להחליף את הממשלה הזאת ומהר, ואפשר לעשות זאת עוד בכנסת הנוכחית.

תודה רבה. חבר כנסת מאזן גנאים, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חברת הכנסת איימאן ח'טיב יאסין, אימאן. אימאן, סליחה, אינה נוכחת. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. שלוש

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה להגיב על שני דברים שנאמרו פה, אפילו אולי יותר מפעם אחת. דבר אחד שזה ספין, כרגיל, כאילו הרשימה המשותפת תמכה בממשלה והצילה אותה. אז אני רוצה להעמיד פה דברים על דיוקם, בעיקר מול הציבור שצופה בנו, או אולי יצפה בנו מאוחר יותר. הרשימה המשותפת לא תמכה בממשלה הגרועה הזאת ולא תתמוך בממשלה הגרועה הזאת. אבל בד בבד, הרשימה המשותפת לא תתמוך בממשלה גרועה ברשות העבריין הסדרתי והגזען נתניהו. היום ההצבעה שלנו הייתה נגד האי-אמון לא משום שאנחנו תומכים בממשלה הזאת, שאנחנו מכנים אותה פעם אחר פעם ממשלת השינוי לרעה, אלא משום שאנחנו לא ניתן את ידנו בעד אי-אמון קונסטרוקטיבי, מה שנקרא, כדי להעלות את מי שאחראי לעיקר ההסתה הגזענית כנגד הציבור הערבי הפלסטיני בישראל ועוד שרשרת שלמה של שיסוי, הסתה ושנאה. לא ניתן לזה יד. זה דבר אחד, להעמיד דברים על דיוקם. דבר שני, אגב, חבר הכנסת קרעי גם אמר שאנחנו כביכול תמיד הצבענו בעד אי-אמון שהוגשו על ידי הסיעות החרדיות. אני מציע לחבר הכנסת קרעי ולכולם לבדוק את זה, כי גם זה לא מדויק. לעיתים כן לעיתים לא, תלוי, זה תלוי גם בהצעת האי-אמון, בדברים שנאמרים. אז בואו נוריד מהשולחן את השקרים. דבר נוסף שנאמר פה פעם אחרי פעם, וגם בוועדות שמעתי את זה היום, כאילו שהיום יש הסלמה בהסתה שגורמת לפיגועים, שכולנו נגדם, וראוי להדגיש את זה. אם יש משהו שהוא מסית זה משטר הכיבוש, האפרטהייד והטיהור האתני שבו ישראל ממשיכה למעלה מ-50 שנה. זה מה שגורם לאלימות.

הטרור העיקרי הוא הכיבוש ומה שנלווה אליו, האפרטהייד והטיהור האתני. זה הגורם לשאר האלימות. כולנו רוצים שזה ייפסק, אנחנו רוצים שזה ייפסק, אבל מי שחושב שעם שחי תחת דיכוי יום-יומי, קרוב ל-50 פלסטינים נרצחו מאז פברואר, שלא לדבר על כל שאר הפשעים של המתנחלים הפוגרומצ'יקים שיום-יום, שעה-שעה, מתעמרים ותוקפים פלסטינים שעובדים בשדותיהם או יוצאים עם המרעה, וזה רק קצה הקרחון. מישהו באמת מאמין, לסיכום. שעם תחת כיבוש לא יגיב? אין כיבוש בלי התנגדות. רוצים שהאלימות תיפסק? אנחנו רוצים? תפסיקו את הכיבוש. תודה רבה. חבר הכנסת ישראל כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת דוד אמסלם, איננו נוכח. חבר הכנסת פטין מולא,

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, כבוד השר עמר בר לב, כבוד סגן השר לביטחון פנים יואב סגלוביץ', אני חוזר על דבריי: בראשית דבריי ברצוני להרכין ראש ולשלוח תנחומים כנים ומעומק הלב למשפחות הנרצחים בפיגועים האחרונים והחלמה מהירה לפצועים. אדוני היושב-ראש, מדינת ישראל התחייבה לקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדלי דת, גזע ומין. לא אני המצאתי את זה, כך זה נכתב במגילת העצמאות, שמבטאת את האני-מאמין עליו הושתתה המדינה. נראה כי מילים יפות אלה נועדו להישאר כמילים יפות בלבד, ונראה כי הן אינן מחייבות את מוסדות המדינה ואת מערכות הביטחון השונות כלל, ובמיוחד את שירות בתי הסוהר. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, ביום העצמאות האחרון של מדינת ישראל, ה-74, החליטו בשירות בתי הסוהר,

התברך בסוהרים וקצינים דרוזים מצוינים ומוכשרים, להעלות בדרגה ולהעניק מינויים ל-32 קצינים בשב"ס, בכירים בדרגות סג"ד וגנ"מ. אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, האם אתם יודעים כמה קצינים דרוזים היו בין אותם בני מזל? התשובה היא עגומה ועצובה ביותר: אפילו לא אחד. אפס קצינים. כל אותם המינויים, העלאות בדרגה, הוענקו לקצינים יהודים בלבד. איך יעלה על הדעת, כבוד היושב-ראש, כבוד השר, כי ארגון המונה כ-9,300 אנשי סגל, איך לא מצאו אפילו קצין דרוזי אחד הראוי לקידום או למינוי? התשובה ברורה ומבטאת מדיניות גזענית מכוונת שנועדה לפגוע בקצינים הדרוזים בארגון, למנוע את קידומם ואף להמשיך להוביל מדיניות שיטתית של אפליה לרעה כלפי הקצינים הדרוזים

שלא נופלים מאף קצין מכל הרשימה שקודמו. ההתעמרות של שירות בתי הסוהר בקצינים הדרוזים הגיעה לשיא עם הענקת דרגה לסוהר שנפטר, המנוח פואד ח'טיב, זכרו לברכה. כידוע, עם מותו של סוהר הוא מועלה בדרגה. הפלא ופלא שמכל קציני וסוהרי שב"ס, שייבדלו לחיים ארוכים, לא נמצא אף אחד ראוי לקידום, ועל כן חיפשו בין המתים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שירות בתי הסוהר מתעמר בקצינים הדרוזים החיים ואף ממשיך להתעמר בהם לאחר מותם, ואני מבקש הסברים מפורטים לתופעה המכוערת הזאת.

חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה להגיד לגבי הצעת החוק שאני כמובן תומכת. כל מה שקשור להגדלת הענישה, שקשור לנשקים בלתי חוקיים, אני באופן אישי כמובן בעד. אני רק רוצה לדבר על החוק הקודם, שזה חוק הפיצויים לעסקים. אני חושבת שזה לעג לרש. כמובן, הצבעתי בעד החוק, אבל כיושבת-ראש השדולה לעסקים קטנים ובינוניים אני חייבת לומר שזה לא באמת מתווה פיצוי שעסקים שנקלעו למשבר יכולים בזכות המתווה הזה להשתקם ולהמשיך את חיי העסק שלהם. זה לא האירוע. כשנכנסים למשבר, בטח אם הוא משבר מהסוג הזה של האומיקרון, שהתוצאה של זה שאתם, כממשלה, הכנסתם מאות אלפי אנשים לבידוד, ברגע שמאות אלפי אנשים,

היו בבית, המשמעות של זה היא סגר בפועל. וכשהמדינה עושה סגר בפועל, גם אם היא לא קוראת לו "סגר", אבל אין מי שיפקוד את העסקים, אין מי שייכנס אליהם,

וגלגלי הכלכלה ימשיכו להתגלגל, באותה נשימה גם צריך להבין שזה עולה כסף, כי אם אתה רוצה שהעסק הזה ישרוד חודש,

הרי לא ידעו בתחילת המשבר כמה זמן זה ייקח, אתה צריך לתת את הוודאות שאם תהיה ירידה במחזור, אתה תסייע לו, לא כי אתה עושה לו טובה, אלא כי אתה רוצה שהוא ישרוד, כדי שהוא יחזור לפעילות מלאה בסוף המשבר הזה, כדי שימשיך לשלם מיסים וגלגלי הכלכלה ימשיכו להתנהל. ולתת מיליארד שקל, מיליארד אחד, כשאנחנו נתנו למעלה מ-100 מיליארד שקל לתקופת הקורונה, ולהגיד שעסקים שנפלו רק ב-35%, כשברור שצריך לתת למי שנפגע ב-25% הרי אתם מסתכלים על כמה ירידה במחזור תגרום לעסק לקרוס. עסק שכבר נפל ב-35%, הסיכוי שהוא יכול להרים את הראש הוא כמעט אפס, אז אתה תמיד משאיר את הטווח הזה, ואתה אומר: 25% זה עסק שעדיין נפגע, אבל אני יכול לעזור לו להמשיך להשתקם. 35% של פגיעה בעסק זה אומר שכמעט בטוח הוא לא יכול להשתקם משם, ואתה לא רוצה להיות שם. אתה רוצה להיות במקום שבו אתה מסייע למי שיכול להשתקם, כדי שיהיו לו חודש-חודשיים קשים, ואתה תסגור לו את הפער, ואחרי חודשיים הוא יחזור כאילו לא קרה כלום, ממש לסגור את כל התקופה הזאת כאילו היא לא קרתה. המתווה הזה, לצערי הרב, הוא מתווה שזה לעשות בכאילו, זה לעג לרש. זה מתווה שלא מסייע באמת לעסקים, שזה מה שאמור להיות. אני תמכתי, כדי שלא יגידו שלא עשינו כלום, אבל זה לעג לרש, ואנחנו בוועדות נתקן ונטפל כדי שבאמת תהיה לו השפעה.

תודה רבה. חברת הכנסת גילה גמליאל, אינה נוכחת, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה, אדוני. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש לייחד את פרק הזמן שעומד לרשותי ולדבר על דברי חז"ל "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם". תפקידנו, גם כנבחרי ציבור, גם כבני תורה וגם כאנשי חינוך וכהורים לילדים, להרבות שלום בעולם, וגם כשיש מחלוקת, ללבן את המחלוקת בדרך ארץ, בצורה מכובדת ובכבוד הדדי. מכובדי היושב-ראש, במה דברים אמורים? אני רוצה דווקא מעל הבמה הזאת להביע מורת רוח מדבריו של חברי חבר הכנסת יצחק פינדרוס ביחסו לבית המשפט העליון. האמירה הזאת שלפיה ישנה, חלילה וחס, איזו שאיפה להמיט על בית המשפט העליון איזה D9 או איזה פצצה, היא איננה עמדה רווחת ומקובלת עלינו כולנו כחברי כנסת, הן מהקואליציה והן מהאופוזיציה. אנחנו צריכים לדעת שגם אם ישנן שאיפות, ושאיפות לגיטימיות במדינה דמוקרטית, לחולל שינוי במערכת המשפט, אלה שאיפות חשובות ואלה שאיפות שנכון שנדבר ונקדם אותן, בין שזה יהיה פסקת התגברות, בין שזה יהיה נושאים אחרים ובין שזה יהיה תפילתנו להשיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה לחיזוק ולביצור המשפט העברי במערכת המשפט,

לא להרס, לא לחורבן. העמדה הזו היא עמדה לא לגיטימית, בפרט כשהיא נאמרת בפני תלמידים. ולכן אני רוצה לנצל את הבמה החשובה הזו ולומר קול אחר, להשמיע קול אחר, קול שקורא לנהל מחלוקות ולנהל ויכוח, ולנהל אותו בכבוד הדדי מתוך הבנה שדרכם של תלמידי חכמים היא לנהל את הוויכוחים הללו ולהרבות שלום בעולם ולא להחריב את הבית על יושביו.

תודה רבה. חברת הכנסת לימור מגן תלם, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר פרוש, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת אורי מקלב, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, מוותרת, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח. חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שלכאורה החוק הזה היה אמור להיות גם מוסכם על כולם וגם כמעט טריוויאלי. אבל בעיה קטנה: העונשים שהכנסת קובעת בקשר לעבירות, הם אפילו לא הייתי אומר המלצה בלבד עבור בית המשפט, הם כמעט המלצה הפוכה עבור בתי המשפט. אנחנו יודעים איזה עונשים מגוחכים מוטלים על עבריינים. אנחנו יודעים שההמצאה שנועדה לכאורה לייצר איזושהי אחידות בענישה אבל למעשה הפכה את החוק לחוכא ואיטלולא ההמצאה שנקראת הבניית שיקול הדעת בענישה היא בעיניי אחת הטעויות הגדולות של כנסת ישראל. אמרנו: ניתן לשופטים להבנות את שיקול הדעת בענישה, לייצר מתחם ענישה. מה זאת אומרת? למה שבית המשפט ייצר מתחם ענישה?

ייצרנו מתחם ענישה, קבענו שהעונש עבור עבירה מסוימת,

עכשיו מבקשים מאיתנו לקבוע שהעונש עבור עבירה מסוימת יהיה עשר שנות מאסר, חמש שנות מאסר, 15 שנות מאסר. זה מה שמבקשים מאיתנו. אנחנו כותבים עשר שנים, אנחנו כותבים 15 שנה, ואז בית המשפט אומר: עונש המוצא הוא שלוש שנים.

מאיפה זה הגיע? מאיפה זה הגיע? "עונש המוצא הוא שלוש שנים", "המתחם הוא כך" יש כל מיני מונחים שבית המשפט ממציא עבור עצמו: מקסימום,

נסיבות, לעונש שהמחוקק קובע לא מגיעים לעולם. גם אם יעשה את זה אדם מכל הנסיבות הכי גרועות שיש, הוא לעולם לא יקבל את העונש שאנחנו קבענו כעונש המקסימלי, וממילא אנחנו עושים צחוק מעצמנו, אנחנו מחמירים את הענישה. זה עוד במקרה שכבר הפרקליטות בחרה להגיש את כתב האישום, או המשטרה בחרה להגיש את כתב האישום. אני רוצה להזכיר לכם שממש לפני כמה ימים התפרסם תחקיר, כמובן, את הביקורת על התחקיר העיתונאי קלמן ליבסקינד פרסם בהרחבה, תחקיר של עמרי מניב על התקיפה שהייתה בלוד, על הירי בחסונה. היה תחקיר. האנשים שמצולמים, שיודעים שהשתתפו בניסיון לעלות על דירות מגורים של יהודים בלוד, שבאו לעלות,

לפגוע, לפרוע, אף אחד מהם לא הוגש נגדו כתב אישום. אף אחד מהם לא נעצר. אז אנחנו נקבע עונשי מקסימום? בעיר לוד בכל ערב אני מקבל בקבוצות הווטסאפ של השכונה שבה אני גר הודעה על עוד ירי ועוד ירי ועוד ירי. אז נכון, צריך לומר ולתת כבוד למפקד משטרת לוד, שהצליח במאמצים אדירים ובמקצועיות רבה, לסיכום. לדאוג לשינוי המציאות בשטח, ואני מפרגן לו על כך, וגם עדכנתי את הממונים עליו בדבר הזה. בסדר גמור, מצוין, אבל הירי שמתרחש בכל ערב בלוד, אין מעצרים, אין כתבי אישום. אין כתבי אישום. תודה רבה. תודה רבה. ולכן אני מבקש שאם אנחנו מחוקקים פה חקיקה, שלא נעשה צחוק מעצמנו ונדאג שבתי המשפט ורשויות התביעה גם ידאגו שכתבי אישום יוגשו וגזרי הדין ייגזרו. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת אופיר כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח.

קרעי, בבקשה, אדוני, שלוש דקות עומדות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, באמת, קשה לדעת על מה לדבר כשיש כל כך הרבה דברים שאפשר לנסות לחשוב באיזה דבר מתוכם לממשלה הזו יש לגיטימציה לעשות משהו.

שלא מסוגלת להעביר אף חוק, גם את החוק הזה, או כל חוק אחר, טוב או רע, או לא משנה מה שלא יהיה, לטובת אזרחי ישראל, בלי תמיכה של האופוזיציה.

יש כאן ממשלה שלא רק שאין לה לגיטימציה ציבורית, כי לא הייתה לה מעולם לגיטימציה כזאת, מעולם לא היה לה מנדט מהעם לעשות את מה שהיא עשתה, חוסר הלגיטימציה הזה רק מתגבר מיום ליום כשאנחנו רואים את הנזק שעשיתם, כשרואים את אותם עצמאים שקרסו. חצי שנה היה לכם היה לכם כנס חורף שיכולתם לעשות הכול. היה לכם אפילו רוב בכנסת, ומה עשיתם לעצמאים? הפקרתם אותם חצי שנה. מתי נזכרתם להיטיב עם העצמאים? מתי נזכרתם שיש חיילים שצריכים לקבל סיוע ללימודים שלהם, ממדים ללימודים?

כשהממשלה מתפרקת, רק כשכבר אין לכם אפילו לגיטימציה, אין לכם אפילו רוב דחוק בכנסת,

אתם 60. 60 זה לא רוב, ו-60 כאלה שרוקדים על שתי החתונות, ומדברים איתנו, ומדברים עם גורמים באופוזיציה כדי להבטיח את עתידם הפוליטי. אז מה אתם עדיין עושים? מה אתם משחקים אותה? בנט רוצה לצאת למלחמות, וזה רוצה לעשות רפורמות חדשות במערכת המשפט. מה נזכרתם עכשיו? הצעת החוק הזו, שתיתן כביכול איזשהו עונש, להגדיל את הענישה, כשאתם נותנים לשופטים בסופו של דבר לעשות מה שהם רוצים בבית המשפט, אין רף מינימום ששופט מחויב אליו, שופטים משחררים פורעים על ימין ועל שמאל. כל הפורעים שהיו בסורוקה שוחררו הביתה, כל הפורעים כמעט. היום אמר לנו בוועדה לביטחון פנים מפקד מחוז דוד, אמר לנו: 10% מתוך 600 או 700 פורעים שעצרנו, רק 10% נשארו עם מעצר עד תום ההליכים. לאן הגעתם? מתי תבינו שיש לכם כאן מאבק בטרור שאתם לא מסוגלים להתמודד איתו כי אתם תלויים בתומכי טרור? איפה כל האידיאולוגיה, האוזר? איפה כל הציונות? איפה כל הנאמנות למדינת ישראל? מכרתם את הכול, ובשביל מה? לאחוז בקרנות המזבח, להגיד: הינה, נשב עוד שבוע,

הרי ברור לכם שהכול נגמר,

תחזירו את המנדט שגנבתם, שימו את המפתחות,

לכו הביתה. אנחנו נמשיך מכאן. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, מוותר?

חבר הכנסת יואב גלנט אינו נוכח, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן, אינו נוכח, חברת הכנסת מירי מרים רגב, אינה נוכחת, חבר הכנסת יעקב ליצמן, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר אקוניס, אינו נוכח, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חברת הכנסת מאי גולן, אינה נוכחת, חבר הכנסת דוד ביטן, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני.

דקות עומדות לרשותך.

אני מציע שאת ההערות האופנתיות אולי נשמור לדיון שלאחר החוק. בבקשה, חבר הכנסת טיבי, הבמה לרשותך.

היא אומרת שהיא לא רואה את העיניים. תפסיקי להסתכל על העיניים שלי. מכובדי היושב-ראש, כבוד היושב-ראש, יום ראשון של המושב, והיום הייתה הצעת אי-אמון. מי שקורא חלק מהתקשורת חושב שלראשונה בהיסטוריה הייתה היום הצעת אי-אמון. היום הייתה הצעת אי-אמון של הליכוד עם הרכב פרסונלי: נתניהו ראש הממשלה, אמיר אוחנה הוא השר לביטחון פנים, אבי דיכטר שר, ישראל כץ שר, אדלשטיין שר ביטחון, זה אותו הרכב שהיה לפני חודשיים,

והצבענו נגד. והיום מה עשינו במשותפת? הצבענו נגד, וצצו איזה ואנשים מוקפאים שכועסים: למה הצבעתם נגד? הצבעת נגד גפני.

אנחנו נמשיך להצביע נגד ממשלה בראשות נתניהו והליכוד, כמו שעשינו תמיד. אנחנו לא מנהלים משא ומתן עם הליכוד, לא מסכימים שהליכוד ישוב לשלטון בראשות נתניהו. זה היה כך בעבר וזה יימשך כך בעתיד, אבל מפה ועד לתת רשת ביטחון לממשלה הזאת, כשאנחנו אומרים שבנושא מסגד אל-אקצא, בנושא הריסות בנגב ובנושא עליית מחירים היא יותר גרועה מהממשלה הגרועה שהייתה, היא כל הזמן צריכה להוכיח שהיא ממשלה ימנית, והיא עושה דברים נוראיים מבחינתנו. לכן אנחנו נגד ממשלה בראשות נתניהו, כפי שהיינו תמיד, בגו זקוף ובראש מורם, לעולם לא ננהל משא ומתן איתו ולא נאיץ את האפשרות שיהיה ראש ממשלה, וכשיהיו חוקים שינסו לבלום אותו, נתמוך בחוקים האלה כרשימה משותפת. אבל הממשלה הזאת קורסת מאליה, יש איזה מנגנון השמדה פנימי בתוך הקואליציה והממשלה הזאת, שלפעמים אתה אפילו לא צריך לעזור לו, הפיצוץ הוא פנימי: ימינה נגד רע"מ, רע"מ נגד בנט, יש עתיד וכדומה. ישחקו הניצים לפנינו, ואנחנו נמשיך להצביע לפי עקרונות היסוד של הרשימה המשותפת, ואנחנו יודעים לשרת את הציבור שלנו. מישהו, בצורה אווילית, חשב שלא נתנגד או שנברח מהצבעה על ממשלה בראשות בנימין נתניהו, תודה רבה. חבר הכנסת יריב לוין, אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איתמר בן גביר, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח, חבר הכנסת מופיד מרעי, מוותר, חבר הכנסת אלון טל, מוותר, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, סליחה, נוכח, אך מוותר, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב קיש, אינו נוכח,

חבר הכנסת עמיחי שיקלי, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף טייב, אינו נוכח, חבר הכנסת יום טוב חי

אינו נוכח. סליחה, חבר הכנסת כלפון, אינך מעוניין, חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף שיין, אינו נוכח, חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה אבוטבול, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת. אם כן, אנחנו ניגש לסיכום.

הצבעה. לא צריך, השר לא מסכם? יש שר, הוא לא צריך לסכם. טוב. אם כך, אפשר לגשת להצבעה. אנחנו ניגש להצבעה. מי בעד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 143) (עבירות בנשק), התשפ"ב 2021, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. אם כן, בעד,

אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 143) (עבירות בנשק), התשפ"ב 2021, עברה בקריאה ראשונה, והוועדה שתדון בהצעת החוק היא ועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 23), התשפ"ב 2022, לקריאה ראשונה. יציג את החוק השר לביטחון פנים עמר בר לב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כשפגשתי את אימה של רזאן עבאס, שנפגעה בחודש מרץ האחרון מכדור תועה בפגיעה שהובילה למותה הטרגי, הבטחתי לאם שאמשיך לפעול ללא לאות למאבק בתופעת הפשיעה ברחוב הערבי. השימוש המופרז בנשק בלתי חוקי מהווה מרכיב עיקרי בפשיעה החמורה שתוקפת את אזרחי מדינת ישראל, ובפרט את אזרחיה הערבים. תופעת השימוש הבלתי-חוקי בנשק מערערת את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל כולם זה שנים. ביטחונם של אזרחי המדינה לא יוכל להישמר אם לא נפעל במלוא הכוח בכלים שעומדים לרשותנו במטרה לסכל, למנוע ולתפוס נשק בלתי חוקי. תגיד לי, אתה לא מתבייש שנתת לווקף, הגדלת את המספר של הווקף?

הצעת החוק שאני, חבר הכנסת בן גביר. חבר הכנסת בן גביר.

גם לא כשיר להיות שר לביטחון פנים, וגם עכשיו אתה הגדלת את הווקף. חבר הכנסת בן גביר, אתה בקריאה ראשונה. אני מבקש לא להפריע לשר. גועל נפש, גועל נפש. הגדלת את הווקף.

חבר הכנסת בן גביר. של נעליך. של נעליך. מה התרומה שלך לביטחון ישראל? לצה"ל לא גייסו אותך.

חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת קריב. אני מבקש לשוב למקומך, חבר הכנסת קריב.

חבר הכנסת קריב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אין לו מושג. והאלימות בחברה הערבית, כהניסט.

חבר הכנסת בן גביר, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

חבר הכנסת בן גביר, אני מבקש שתשב במקומך. חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת קריב, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אתה נורמלי?

חבר הכנסת בן גביר, בפעם הבאה שאתה מתפרץ אתה תצא.

חבר הכנסת בן גביר, בפעם הבאה שאתה מתפרץ, אתה בקריאה שנייה. למה כשהיא צועקת עליי, אתה בקריאה שנייה. אתה, תדאג לעצמך.

תדאג לעצמך, דאג לעצמך, כבד את הבית הזה בעצמך. אני, למה היא צועקת עליי? כבד. אתה הפרעת מספיק. מותר לי להגיד שהוא לא כשיר. הפרעת מספיק. שב במקומך.

הוא הגדיל את הווקף,

אתה יודע מה זה הווקף? שב במקומך. חבר הכנסת בן גביר, הם צועקים, אבל, חבר הכנסת בן גביר, אני קורא אותך לסדר פעם

לפי נתוני המשטרה, התופעה הולכת ומתרחבת כבר מאז 2014. רק בשנתיים האחרונות נרשמה עלייה של 167% במספר

בלתי חוקי. מכירה ומסחר של הכלים האלה, ובפרט של כלי האיירסופט, מזינה תעשייה מסוכנת של ייצור כלי נשק מאולתרים אשר עושים את דרכם לידיהם של גורמי טרור ופשיעה מאורגנת ומשמשים לפגיעה באזרחים. סכנה זו התממשה גם במהלך מבצע שומר החומות, שבו נעשה שימוש בין השאר בכלי נשק כאלה. הדין החל על צעצועים מסוכנים אלה כיום, הדין היום הוא חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 1957, דין מאוד ישן, וצו הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשמ"ז 1986, והנושא נמצא בסמכות משרד הכלכלה. לפי צו הפיקוח, חל איסור על בעל עסק למכור,

לייבא ולהעביר לאדם אחר צעצוע מסוכן. כבר בשנת 2012 קבעה ועדה בין-משרדית לצעצועים מסוכנים במשרד הכלכלה שכלי האיירסופט, ונוסף עליהם כלי הפיינטבול, הם צעצועים מסוכנים, אסרה את הפצתם ומכירתם במועדונים, מהמועדונים לחברי המועדונים, וקראה לציבור הרחב להחזיר את הכלים שנמכרו להם, להחזיר אותם חזרה. הבעיה היא שההגבלה שקבעה הוועדה לצעצועים המסוכנים היא חלקית ומוגבלת לתחומי הפעילות העסקית בלבד. איסור ההחזקה הקבועה בהודעה לא נאכף באופן מיטבי, בין השאר בשל היעדר סמכויות לגורמי האכיפה לפעול כלפי אלו שמחזיקים את הכלים בבתיהם הפרטיים, כך שהכלים המשיכו לצאת מהמועדונים לציבור הרחב. משכך, ההסדר שבהודעת הוועדה אינו נותן מענה לסכנות הפליליות והביטחוניות הנגרמות מאותם כלים שהולכים ומוסבים לכלי נשק בלתי חוקיים. לכן החליטה הממשלה להסדיר את תחום הצעצועים המסוכנים האלה, ובמרכזם האיירסופט, הכלי הנפוץ ביותר כיום מהסוג הזה, ולהחיל על אותם צעצועים שניתן להסב אותם לכלי נשק את הכללים והדינים שבחוק כלי ירייה. מאז החלטת הממשלה פעלו במרץ צוותים מקצועיים משפטיים במשרדי ביטחון הפנים, המשפטים, הכלכלה וגורמים נוספים ליישום ההחלטה ולגיבוש הצעת החוק המובאת כעת לאישור בקריאה ראשונה. הצעת החוק מבקשת לקבוע כמה הסדרים בעניינם של כלים אלה. מוצע לקבוע שפעולות של ייצור,

הובלה ומסחר בדמויי כלי ירייה יחויבו ברישיון באופן דומה לרישיונות מקבילים בתחום כלי הירייה, ואילו השימוש בכלים אלה, החזקתם ונשיאתם ייעשו רק במועדוני הקליעה שקיבלו רישיון מהרשות המוסמכת. כך נוכל לאפשר את המשך פעילות הפנאי שהציבור מבצע בכלים האלה במועדונים בצורה מסודרת, עם רישיון, ולצד זאת נצמצם את אפשרות זליגתם לגורמים עברייניים ולגורמי טרור. על מנת להבטיח את קיום ההוראות שבהצעת החוק, מוצע לקבוע במסגרת הצעת החוק סעיף עונשין הקובע עונשי מאסר שבין שלוש לחמש שנות מאסר בגין ביצוע פעולות שונות באותם דמויי כלי ירייה שניתן להסב אותם. בנוסף, הצעת החוק מבקשת לתקן ולחדש שני הסדרים חשובים בחוק כלי הירייה: הראשון, שינוי המעמד של המלצת המשטרה בבקשת רישיונות לקביעה מחייבת. כיום המשטרה היא הגוף המקצועי המיומן לבצע הערכות מסוכנות פלילית בהיבטים נוספים של שלום הציבור וביטחונם, ומספקת חוות דעת בעניין זה בנושאים שונים. כיום מעמד חוות הדעת של המשטרה בחוק כלי ירייה הוא המלצה בלבד,

לפקיד הרישוי או הממונה יש סמכות להחליט אם לקבל את ההמלצה או לא לקבל, למרות שאינם חשופים לכלל המידע שעומד בפני הגורם הממליץ במשטרה, ואין להם את הכלים וגם לא את המיומנות הנדרשת להעריך את המידע ולגבש מסקנה בעניין המסוגלות של מבקש הרישיון. לאור סמכויותיה של משטרת ישראל בכל הנוגע לשמירה על שלום הציבור וביטחונו והיותה הגורם המומחה ובעל הידע והכלים בנושא, הצעת החוק מבקשת לקבוע שחוות הדעת של המשטרה בבקשות רישיון תהיה קביעה ולא המלצה. העניין השני הוא הקניית סמכויות לפקחים של האגף לרישוי כלי ירייה כדי שיוכלו לפקח על מקבלי הרישיונות ולהבטיח את ביצוע הוראות החוק ותנאי הרישיון שנקבעו להם. לגבי מועדוני קליעה שבהם תתבצע פעילות בדמויי כלי ירייה לפי רישיון, תוקנה סמכות הפיקוח גם למשטרה, כחלק מהמאמץ לבלום את התופעות של זליגת הכלים הללו והסבתם.

הצעת החוק מבקשת להסמיך גורמים בכירים באגף לרישוי כלי ירייה להפסיק למשך כמה ימים פעילות המתבצעת מכוחו של רישיון לפי החוק במקרה של הפרת תנאי הרישיון באופן חריג או שיש בו כדי לסכן את שלום הציבור. ועדת השרים לענייני חקיקה, בישיבתה מיום 20 בפברואר 2022, החליטה לאשר את הצעת החוק. לאור האמור, אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק המונחת בפניכם ולהניחה על שולחנה של ועדת ביטחון הפנים של הכנסת לצורך הכנת ההצעה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה, אדוני השר. אנחנו נעבור לדיון של חברי הכנסת. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב גלנט, אינו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח. חבר הכנסת אלי כהן, בבקשה, שלוש דקות עומדות לרשותך.

צוריף שליד בת עין לכיוון גבעת אהוביה, ולאור היום הציתו רכוש של תושבי הגבעה. המקרה הזה יכול היה להסתיים בצורה הרבה יותר גרועה אם לא הייתה שם

שהבריחה את אותם בני עוולה ואת אותם פורעים. אני לא אתפלא אם מרביתכם לא שמעתם על אותו אירוע.

לצערנו, חיים בשבועות האחרונים במצב של פיגוע רודף פיגוע. דם יהודי הפך להיות הפקר, האנשים חוששים להסתובב ברחובות. אנחנו למעשה רואים את חוסר האונים של הממשלה המשותקת הזו, אבל מה שאני הולך להראות לכם עכשיו זה דבר שאף יהודי לא יוכל להישאר אדיש אליו. יש איתי כאן

מזוג תפילין. כאשר אותם פורעים ערבים הציתו את אותו רכוש, הם הציתו שישה זוגות תפילין, והינה אחד מאותם זוגות תפילין, מה שנותר ממנו, נמצא איתי כאן. אדוני חבר הכנסת, למיטב זיכרוני אסור להציג חפצים על דוכן,

אוקיי, תודה. לפעם הבאה. בתוך התפילין האלה כתוב הפסוק שאותו נהגו להגיד יהודים בכל העולם ברגעים הקשים ביותר: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". המראה הכואב הזה של תפילין שרופות מזכיר את התקופות החשוכות ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. זה לא קרה באירופה, זה לא קרה בשנות השלושים, זה קרה כאן, בשבת האחרונה, במדינת ישראל, בארץ ישראל, במדינת העם היהודי, וזה קרה במשמרת של נפתלי בנט. אם היינו רואים דבר כזה בכל מקום אחר בעולם, אני בטוח שבנט ולפיד היו מוציאים הודעות לעיתונות על החובה להילחם באנטישמיות, אבל האנטישמיות הזאת מתרחשת כאן, מתחת לאף של נפתלי בנט ושל הממשלה המסורסת שלו. נפתלי בנט שותק אבל העם זועק, זועק להחליף את הממשלה הזו. זו הסיבה שמרבית שרי הממשלה, ובראשם ראש הממשלה, לא מגיעים אפילו לנחם את משפחות 19 נרצחים שהיו במהלך החודש האחרון, כי הם חוששים להסתובב בציבור, כי הם יודעים את זעקת הציבור להחליף את הממשלה הבלתי-לגיטימית הזאת.

לצערנו, רואים ראש ממשלה שנכנע לתנועה האסלאמית, שעתידו תלוי, שלו, של הממשלה ושל חברי הקואליציה, במועצת השורא. הוא מפחד להוציא מילה בלי מנסור עבאס. אנחנו למעשה רואים את הכניעה לאחים המוסלמים, שבאה ומלבה הסתה ושנאת יהודים שמובילים, תודה רבה. אני מסיים עוד

שהובילה לאותם מקרים מזוויעים.

מדינת ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון שבה האחים המוסלמים הם חלק מהקואליציה שלה. אפילו לא במצרים, תודה רבה. מדינה מוסלמית של 100 מיליוני אנשים, חבר הכנסת,

לא, אתה, תראה, יש שם את האחים המוסלמים. חבר הכנסת כהן, לא, אני סיימתי.

חבר הכנסת כהן, לא, תודה רבה.

כל יום שהממשלה הזאת ממשיכה הוא סכנה, חבר הכנסת כהן, ביקשתי, לביטחון המדינה.

אני רק רוצה להפנות את תשומת ליבך לכך שאסור להציג חפצים.

לא שאין בעיה, יש בעיה. על פי תקנון הכנסת, זו הפרה חמורה. לכאורה הייתי צריך להוריד אותך מהבמה. הפעלתי את שיקול דעתי לא לאכוף את הסעיף הזה, אבל באשר לפעם הבאה, קח לתשומת ליבך.

חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני ממשיך בסקירת חלק מהנזקים שהקואליציה הנוכחית הספיקה לעשות במהלך הפגרה. רק הבוקר, כמה שעות לפני פתיחת כנס הקיץ, פורסם כי אתמול השר כהנא חתם על עדכון התקנות לבחירת רבני ערים, ובימינה כמו בימינה, ואצל כהנא כמו אצל כהנא, הכול עטוף במילים גבוהות ויפות ובאידיאלים נשגבים, אבל כשמורידים את העטיפה, רואים ששוב זה יישום של אג'נדות מאוד מסוימות. במה דברים אמורים? על פי השר כהנא, התקנות החדשות באות בסך הכול לאפשר בחירת רב במקומות שבהם לא נבחר רב במשך שנים. נשמע טוב,

אצל המנכ"ל שלו כבר אפשר לשמוע במרומז את מה שמלמד על המגמות של התקנות. מנכ"ל המשרד לשירותי דת אמר שהתקנות יאפשרו לבחור רבנים, ואני מצטט: תוך מתן דגש לצרכים המקומיים והתאמה טובה יותר בין אופיו של הרב לקהילה הרלוונטית, מילים יפות שבאות לכסות על רצון ברבנות מאוד מאוד מסוימת. על פי התקנות החדשות, כהונת רבני הערים תוגבל לקדנציה בת עשר שנים, עם אפשרות הארכה על ידי מועצת העיר, דבר שעלול להוביל את הרב המקומי לנסות ולמצוא חן בעיני הפוליטיקאים המקומיים שבהם תהיה תלויה הארכת כהונתו. כמה רבני ערים ותיקים יודחו בעקבות התקנות. והעיקר הוא השינוי בגוף הבוחר: על פי התקנות של השר כהנא, הכוח לקביעת חברי הגוף הבוחר עובר אל הפוליטיקאים המקומיים ואל השר לשירותי דת, ואילו כוחם של נציגי בתי הכנסת, כלומר, של הציבור שמבין את ערכו וחשיבותו של רב גדול בתורה וביראת שמיים,

באופן מאוד לא מפתיע, מי שמיהרו לברך על התקנות הללו הם הגופים שנמצאים בקצה הליברלי של הציבור הדתי-לאומי, אם לא מעבר לו. גופים כמו מכון הרטמן וכמו נאמני תורה ועבודה, שהיה ממומן בעבר על ידי הקרן לישראל חדשה, בירכו בכל לב על התקנות, שאת קידומן הם דחפו במשך השנים. ללמדך שהשר כהנא, כמו שאר חברי מפלגתו והקואליציה, הם בסך הכול שליחים של גופים רדיקליים כמו הקרן לישראל חדשה ושאר הגופים. אתה מבין, ידידי חבר הכנסת ניר אורבך? כל דקה של המשך כהונת הממשלה הזאת זה עוד נזק ופגיעה בדמותה היהודית של מדינת ישראל. בידך לעצור זאת.

תודה רבה. חבר הכנסת שלמה קרעי, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת דסטה גדי יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת לימור מגן תלם, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירי מרים רגב, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר פרוש, אינו נוכח, חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת אורי מקלב, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף טייב,

אינה נוכחת, חברת הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר סופר,

חבר הכנסת יעקב ליצמן, אינו נוכח, חברת הכנסת גילה גמליאל, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה אבוטבול, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי אבידר אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת. חבר הכנסת שמחה רוטמן, נוכח.

שלוש דקות עומדות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, התבשרנו על כך, אני מקווה מאוד שזה לא נכון, אדוני השר לביטחון פנים, אבל התבשרנו על כך שבסיכום עם ירדן הועלה מספר שומרי הווקף בהר הבית, אותו ארגון שתלה לנו על כיפת הסלע את דגל אש"ף, אותו ארגון שבמסגדים שלו החביאו אבנים, מטענים, שתחת השגחתו מפזרים זכוכיות לרגלי ההולכים להר הבית, שמונע מיהודים לעלות ולהתפלל בהר הבית. ואני לתומי חשבתי שהחלת הריבונות הישראלית, הסבירו לנו, אני לא מדבר על ממשלת עשר מעלות ימינה, שזה כמובן היה בלוף מאוד גדול, אבל הסבירו לנו

שעליו הממשלה בנויה ונשענת, אותו מעניינים עניינים אזרחיים בלבד ועניינים לאומיים. פגיעה בריבונותה של ישראל לא מעניינת. והינה אנחנו רואים שהוא הציב לכם אולטימטום לפעול בהתאם להוראותיו של מלך ירדן, ואתם כמו בני חסות טובים מצייתים. הפגיעה האדירה שנוצרת כאן בריבונות הישראלית, הפגיעה העצומה שנוצרת כאן, אני רוצה להזכיר לכם: המסגדים בהר הבית, משם יוצאת, אנחנו יודעים שבמקורותינו כתוב: "כי מציון תצא תורה" כי מאל-אקצא תצא תורת ההשמדה והטרור נגד יהודים במדינתם. ההסתה מהמסגדים שם, יהודים רבים שילמו עליה בחייהם ממש בחודשים האחרונים.

איזו כניעה? בשם מי אתם נכנעים? בשם מי אתם מוסרים את הר בית? הר הבית, שבשנת 1967, במלחמת ששת הימים, כולנו זוכרים את ההכרזה "הר הבית בידינו" מסרתם אותו, הוא לא בידינו. מסרתם אותו לווקף, שרק לפני חודשיים-שלושה גילינו שהעמותות של הווקף קשורות באופן ישיר לחמאס. מה קורה לכם? איפה איבדתם את האלף-בית של שמירה על מדינת ישראל בכלל כמדינה, לפני שנדבר על מדינה יהודית? כך פועלת מדינה עצמאית, מקבלת תכתיבים ממדינה זרה איך לנהוג במקום הקדוש ביותר לעם היהודי? אני באמת חייב לומר, ההתנהלות הזאת, מה שאנחנו ראינו בחודשים האחרונים זה ביזיון שאין כדוגמתו. אתם מביאים לפה חוקים לייצר פסאדה כאילו אתם נאבקים באלימות, כאילו אתם נאבקים בטרור, כאילו אתם רוצים להחמיר את הענישה, ואתם בכניעה הזאת מעודדים את הפשיעה הלאומנית הבאה.

אתם מעודדים את הטרור. איך אתה נותן לזה לקרות, אדוני יושב-ראש הישיבה? איך? תודה רבה. חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת, חבר הכנסת יריב לוין, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב איש, אינו נוכח, חבר הכנסת עמיחי שיקלי, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח,

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת פטין מולא, אינו נוכח, חבר הכנסת דוד ביטן, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר כץ, אינו נוכח. לא צריך סיכום. אדוני השר, לא צריך לסכם. אדוני השר, אם הוא מוותר, אתה מוותר על הסיכום, אז אנחנו בעצם ניגש להצבעה. מי בעד? מי נגד?

נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 23), התשפ"ב 2022, עברה בקריאה ראשונה, והמשך החקיקה יידון בוועדת ביטחון הפנים. אם כן, חבריי חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי ט' באייר התשפ"ב, 10 במאי 2022, בשעה 16:00.